הצעת חוק סבסוד מוצרים ללא גלוטן, התשפ"ג 2023. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת שלי טל מירון, יונתן מישרקי, מתן כהנא, אחמד וטיבי ומשה רוט בנושא: העדפת ועדת סל התרופות לממן טיפול בחולי סרטן הנמצאים בשלבים הראשונים של המחלה על פני חולים קשים.

תיאום בין גופים שונים בממשלה, בין המשרדים, זה פשוט לא קיים, והדבר השני, השפל המוסרי של הקואליציה הנוכחית.

במליאת הכנסת ב-29 בדצמבר הופיע ראש הממשלה בנימין נתניהו ודיבר על האתגרים של הממשלה השישית שלו, והוא ציין שני נושאים: 1. איראן, 2. ההתמודדות מול הפשיעה, הפשיעה במגזר הערבי, שהוא ציין מפורשות, הוא דיבר על המשילות, וכך הלאה. הוא לא הזכיר במילה אחת שום רפורמה משפטית. ומה אנחנו קיבלנו? בינתיים איראן מחדשת יחסים דיפלומטיים עם סעודיה, יש ביקורים של שרי חוץ, ביקורים הדדיים, המערב מנהל משא ומתן עם איראן, לא שואל אותנו בכלל, לא סופר אותנו. השבוע אמורים לשחרר להם 6 מיליארד דולרים, שכולם ילכו כנראה לטרור. זה המצב מול איראן. על הפשיעה, המאבק בפשיעה, אני לא רוצה לדבר בכלל: 175 נרצחים בחברה הערבית, עלייה בנרצחים בחברה היהודית. אין צורך לפרש בכלל. ראיתי לפני חודש ריאיון עם יושב-ראש הכנסת הנוכחית אמיר אוחנה אצל רוני קובן. שואל אותו רוני קובן: מתי שמעת בפעם הראשונה מתי יתקיים דיון על נושא הרפורמה המשפטית? אומר לו יושב-ראש הכנסת, לא חבר כנסת זוטר שמעתי בפעם הראשונה במסיבת העיתונאים ששר המשפטים כינס כאן בכנסת. כלומר בפעם ראשונה יושב-ראש הכנסת, חבר בכיר בליכוד, שמע על הרפורמה פה, במסיבת עיתונאים בכנסת ישראל, דומני ב-4 בינואר, שום עבודת מטה. אותו דבר כרגע לגבי חוק ההשתמטות. אני מסתכל על חוק ההשתמטות, אני מודה ליושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה מיקי לוי, קיימנו דיון מסודר, איזו עבודת מטה עשו בממשלה לקראת החקיקה של החוק המטורלל הזה? מה ההשפעה של חקיקה כזאת על שיעור ההתגייסות בציבור הכללי? מה ההשפעה של חוק ההשתמטות על ההתנדבות של החיילים ליחידות המובחרות? האם מישהו בכלל עשה דיון אחד על מה המשמעות?

מתוך דיון בוועדה לביקורת המדינה אני יכול להגיד לך: שום דיון, שום הכנה. הכול זה הישרדות. מוכנים להקריב את הביטחון, את הלכידות של החברה הישראלית, אבל אין שום עבודה, שום דבר מסודר. ולגבי השפל המוסרי, אני שמעתי את עמיתך חבר הכנסת אייכלר משתלח בתנועה הציונית, פוגע בזכר קורבנות השואה, ובמקביל מכנסים את ועדת הכספים בדיוק יומיים אחר כך, ואנחנו רואים איפה מקצצים: קיצוץ בסעיף תקציבים לניצולי השואה, מקצצים תקציבים לאנשים עם מוגבלות, מקצצים 140 מיליון שקל בתקציב הביטחון, מקצצים בבניית כיתות חדשות. וכמובן, לאן הולך כל הכסף הזה? אדוני, הכסף הזה הולך לתקציב הישיבות. זו ההתייחסות, זה סדר העדיפויות של הממשלה הזו. גם בנושא של התקציבים, גם בנושא של הלכידות של החברה הישראלית, זה מה שאנחנו רואים פשוט יום-יום. אגב, אני רוצה להגיד לך, זה דבר באמת מדהים, מי שלא יודע, עם כל ההצגות שאנחנו שומעים בכנסת, אותן מפלגות, ש"ס ויהדות התורה, אין להן שום בעיה לשבת בקואליציה עם הרפורמים ועם התנועה המסורתית,

במוסדות של ההסתדרות הציונית. שמעתי את אייכלר מאשים את התנועה הציונית באמת בכל דבר שרק ניתן להאשים, אבל למה הם יושבים בהסתדרות הציונית בקואליציה עם הרפורמים? לאן הגענו? ש"ס ויהדות התורה יושבים בקואליציה אחת עם הרפורמים,

כי יש שם תקציבים ויש ג'ובים. אז כל הסיפורים שלכם, לא מאמינים לאף מילה. יהדות היא הדבר האחרון שמעניין אתכם.

הדבר היחיד שמעניין אתכם הוא הג'ובים והתקציבים. היהדות פשוט לא מעניינת אתכם. אין מישהו שפוגע ביהדות יותר מעסקני ש"ס ויהדות התורה. כל מה שאתם עושים הוא חילול השם, שום קשר ליהדות. לכן אמרתי, יש פה קואליציה, יש פה ממשלה שהגיעה לשיא השפל המוסרי, הממשלה הכי כושלת. אני לא אומר את זה בהתרסה. קחו כל נתון אפשרי. אנחנו נמצאים כרגע בשער החליפין 3.82, אני מדבר על שער חליפין שלא ראינו פה כבר שנים רבות, אני לוקח כל תחום: קחו תאונות דרכים, 249 הרוגים בתאונות דרכים, שיא של עשור. למה זה קורה? כי הדבר האחרון שמעניין את שרת התחבורה הוא אנשים,

תאונות דרכים. כל מה שמעניין אותה הוא מתפקדי הליכוד וחברי מרכז הליכוד. אני מדבר על נושא הטרור, מדברים על טרור, ימין, ממשלת ימין מלא מלא, ממשלת סמרטוטים, לא ממשלת ימין מלא מלא. תסתכלו, 35 נרצחים. מאז האינתיפאדה השנייה לא ראינו מספרים כאלה של נרצחים בפעולות טרור. זה ימין מלא? תסתכלו מה קורה כרגע בגבול הדרומי, ברצועת עזה, מה קורה שם סביב הגדר, אני מסתכל מה קורה בגבול הצפוני, הקימו לנו שם נווה נסראללה, שדה תעופה, 20 ק"מ, ראש הממשלה הולך על הנושא של כביכול נורמליזציה עם סעודיה, עד היום הוא לא קיים שום דיון מסודר עם מערכת הביטחון ועם כל האנשים הרלוונטיים. דיון אחד לא התקיים. מישהו בכלל מודע מהן ההשלכות על הביטחון של מדינת ישראל? על עתידה של מדינת ישראל? על האזור כולו? סעודיה, שיש לה עתודות נפט מן הגדולות בעולם, פתאום היא צריכה גרעין לצורכי חשמל? לצורכי שלום? מישהו עושה על כך דיון רציני? מישהו עושה עבודת מטה? הרי ברור לאן זה הולך. ראש הממשלה, אין לו סמכות בחוק להתחייב בשם מדינת ישראל על נושא הגרעין. בחוק מוגדר שאפילו מבצע צבאי מוגבל שעלול לגרור אותנו לאירוע מלחמתי רחב חייב אישור קבינט. מתי התקיים דיון בקבינט על כל נושא תוכנית הגרעין הסעודית? לאן זה מוביל אותנו? למרוץ גרעיני אזורי? לכן אני אומר לכם, מדובר פה בממשלה כושלת. כשאני נכנסתי לתפקידי כשר האוצר, קיבלתי בירושה מממשלת נתניהו החמישית גירעון של 144 מיליארד שקל. כשיצאתי ממשרד האוצר, השארתי עודף של 10.5 מיליארד שקל. איפה אנחנו נמצאים היום? תסתכלו על החודש האחרון, אנחנו כבר ב-30% יותר גירעון ממה שהממשלה הזאת אישרה בתקציב המדינה. תסתכלו מה קורה באמת בכל נושא שנגעתם. מה קורה עם תעריפי הדואר? תעריפי הדואר עלו ב-24%. למה תעריפי הדואר עלו ב-24%? כי שר התקשורת מתעסק רק בדבר אחד, איך הוא מדיח את יושב-ראש רשות הדואר. זה כל מה שמעניין אותו מ-1 בינואר. מה, אכפת לו מהאזרחים? לכן תעריפי הדואר קופצים לנו ב-24%. מה קורה עם ביטוח הרכב, אדוני היושב-ראש? אתה יודע בכמה עלו ביטוחי הרכב מאז תחילת השנה? 37%. מה קרה? מה פתאום תעריפי ביטוח הרכב קופצים מתחילת השנה ב-37%? איפה הממונה על שוק ההון? על חברות הביטוח? איפה שר האוצר? איזו הפקרות זו? אומרים לנו "משבר עולמי" ובזה אני רוצה לסיים,

אני מסתכל איזו מין שטות וכמה אפשר לשקר "המשבר העולמי". הבורסה בתל אביב ירדה ב-4.25% מאז תחילת השנה.

בורסת נאסד"ק באותה תקופה,

כשתמיד באמת הביצועים שלנו תואמים מול נאסד"ק, עלתה ב-19.75%. אנחנו ירדנו ב-4.25%, והם במקביל עלו ב-19.75%. איזה משבר עולמי? הכול שקרים. גם הבוקר, מה שעשיתם, שדדתם את הקופה. עוד פעם העברתם מנושא הפיקוח על הבנייה, שזה דבר קריטי במדינת ישראל, לישיבות, לתרבות תורנית. זה סדר העדיפויות שלכם, ולכן אין לכם זכות קיום.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, שתהיה שנה טובה לכולנו. מישהו יודע מה נתניהו רוצה? כשהוא ידע, אנחנו נדע. עזבו אותנו, אנחנו אופוזיציה. מישהו בקואליציה יודע מה נתניהו רוצה?

מכונית. מה שבטוח הוא שצריך להסתכל על המעשים, כי להקשיב לדיבורים, מזה לא נדע מה נתניהו רוצה, מה נתניהו מתכוון, על מה הוא חושב. הוא מדבר על סעודיה? לא היה דיון בקבינט, לא שמעו אף אחד מגורמי הביטחון לגבי מהן המשמעויות. כולנו רוצים שתהיה נורמליזציה, זה יהיה טוב לכולנו. אבל מה המחיר? מישהו עשה דיון על זה? אז מה נתניהו רוצה? מה שהוא רוצה תמיד, לשרוד,

להמשיך. אם מסתכלים על מה שקורה, אין תחום אחד, אבל תחום אחד, שראש הממשלה, הממשלה הזאת, אמר שהוא הולך לטפל בו והוא טיפל במשהו.

מה שהוא עשה, ויש כאלה שאומרים שהוא לא בשליטה, ואני מאלה שחושבים שהכול בשליטה, כי אני מסתכל אחורה, אני מסתכל אחורה על ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו על ידי הקואליציה, אני מסתכל אחורה, ואני רואה שטרם חתימת ההסכמים האלה היו כמה תנאים.

לתקן את פקודת המשטרה, כי לא האמינו אפילו לנתניהו שהוא יעשה את זה אם הוא יהיה בקדנציה,

יושב-ראש הוועדה,

ואכן תיקנו את פקודת המשטרה, בניגוד לכל היגיון. יש צו על תנאי מבג"ץ על העניין הזה, כי זה דבר מופרך. לאחר מכן תיקנו ואפשרו לשר סמוטריץ' להיות שר במשרד הביטחון, אותו סמוטריץ' שכתב, פרסם והתלהב מעצמו שכתב את זה, את אותה תוכנית ההכרעה, תוכנית גזענית, שמביאה למדינה דו-לאומית, אפרופו ממשלה ציונית. חבל שבאמת לא אייכלר מנהל את הישיבה הזאת. יש לו פה דגל שהוא יכול לשבת לפניו. זו ממשלה שחלקה משתמטים וחלקה מספרי סיפורים, אבל רובם מנאצים, ובראש ובראשונה זה נתניהו. מי שרוצה לראות גם את האמירות הקשות שלו על כבש המטוס וגם את ההתנצלות או את ההבהרה, הוא בכלל מבהיר הרבה דברים בזמן האחרון. בתקופה המעורפלת הזאת הוא מבהיר. אני מסתכל על ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו, מי היה האדריכל שהוא שלח למלא או לחתום על ההסכמים הקואליציוניים? יריב לוין, שר המשפטים. איך שקמה הממשלה, יריב לוין הביא את המהפכה המשטרית על כולנו,

חלק גדול מחברי הממשלה בכלל לא ידעו את התוכן שלה עד שפרסמו את העניין הזה, כולל השר דרעי, ששמע ונדהם, וגם שילם מחיר על העניין הזה, לטענתו לפחות.

אנחנו מתחילים להגיע לאותה המהפכה המשטרית שמספרים לנו שהיא רפורמה, ואותו שר המשפטים יריב לוין, שגם עשה את ההסכמים הקואליציוניים וגם ייצר את המהפכה המשטרית הזאת, אז זה אחד ועוד אחד. אי-אפשר לקיים את ההסכמים הקואליציוניים, פשוט אי-אפשר, אם לא מפרקים את המערכת. אם לא מפרקים את המערכת אי-אפשר. מה אפשר לעשות? אי-אפשר לעשות את מה שרוצה לעשות סמוטריץ' ביהודה ושומרון אם לא מפרקים את המערכת. אי-אפשר לחוקק אף אחד מהחוקים ־ ויש פה שורה של חוקים, ואנחנו מדברים על המהפכה המשטרית, אבל יש רשימה ארוכה מאוד של חוקים, אי-אפשר לעשות את זה בכלל אם לא מפרקים את המערכת המשפטית. פשוט אי-אפשר. אז יריב לוין עשה את א', יריב לוין עשה את ב', אבל אסור להתבלבל, יש אחד ששלח אותו, ושמו הוא בנימין נתניהו, מסיבותיו שלו. הסיבה שלו היא רק אחת, לא מדינת ישראל מעניינת אותו, גם אם הוא מדבר גבוהה-גבוהה. יש בן אדם אחד, שמו בנימין נתניהו, והוא עושה את זה לאורך כל השנים. אז כל הזמן אני שומע את הניתוחים המלומדים, גם של חבריו לקואליציה וגם של פרשנים,

שבאים ומספרים סיפור: תראו, עושים איזשהו ניתוח על סמך העבר, שכנראה בגלל מה שהיה בעבר יהיה מה שיהיה בעתיד. ואני אומר: בואו, תפסיקו להסתכל על העבר, בואו נסתכל על ההווה ומה שיש לנו כאן. מה שיש לנו כאן זה ממשלה שמתנהגת כמו ממשלה שתוקפת את הגוף שלה, ממש ממשלה עם מחלה אוטואימונית, שבראשה עומד אדם שמפרק כל דבר שזז, ולא מזיז לו. ואנחנו כל הזמן מתפלאים ואומרים: מבוגר אחראי. כולנו מבוגרים, גם נתניהו. אחראי הוא כבר מזמן לא: הוא לא אחראי לביטחון, הוא לא מתנהג בצורה אחראית לגבי הכלכלה, לא אכפת לו מהחברה בישראל, לא אכפת לו מהפשיעה, לא אכפת לו משום דבר.

כי כל המדדים אומרים שלא אכפת לו. הוא עומד בראש המערכת, הוא אוהב לעמוד בראשה, אבל מבחינת הביצועים שלו,

ימין על מלא? טרלול על מלא. עולים פה שרים ותוקפים את המערכות שעליהן הם יושבים.

בשם אותה אמירה נבובה: משילות. אתם לא מסוגלים לנהל. בואו תתחילו לנהל לפני שאתם מושלים. אבל האמירות האלה, איך אפשר לנהל בלי למשול? זו הבעיה. דודי, את הבעיה אני רואה לפניי. אנחנו באמת לא מושלים, השר אמסלם, את הבעיה אני רואה, היא יושבת על כיסא ירוק.

האף, האף, תרים טיפה את האף למעלה מהרמקול. לא רואים. עם רולקס, עם שעון רולקס. ככה בסדר?

תרים טיפה, עוד קצת, עוד קצת, מה? שחצן.

אני הבעיה? אתה לא הבעיה. אתה השר הכי טוב שהיה אי פעם במדינת ישראל, אחראי לגרעין. עכשיו אני רגוע. יפה. אני שמח. אחרי שסיימנו נעבור לדברים רציניים. אתה מדבר על משילות? השר אמסלם, וכל יתר השרים, אתם רואים מה קורה בפשיעה במדינת ישראל? תמחק את הפגישות ביומן שלך. אתם רואים מה קורה בפשיעה במדינת ישראל לא רק בחברה הערבית? אתם רואים את העלייה ב-65% במעשי הרצח בחברה היהודית? ותדברו גבוהה-גבוהה. האם אני מיניתי את השר איתמר בן גביר להיות השר לביטחון פנים? אדם בלתי כשיר. כשיר מאוד. יותר ממך. אדם בלתי כשיר לחלוטין. יותר ממך. בן גביר מצוין, שר מצוין.

תרים עוד יותר טיפה את האף.

אדם בלתי כשיר לחלוטין. תרים עוד טיפה את האף. אדם בלתי כשיר לחלוטין, שבתקופת היותו השר

מול 106 בכל שנת 2022. כישלון קולוסלי וטוטלי של הממשלה הזאת בכל הממדים בטיפול בפשיעה.

בממשלה הזאת, ובראש ובראשונה השר לביטחון פנים, לא מסוגל לתקשר וליצור קשר עם מנהיגי החברה הערבית.

ומי שרוצה לטפל בפשיעה צריך לדעת וצריך לתקשר.

רק נתניהו, רק נתניהו. אמסלם, אתה אחר כך עולה להשיב. לפחות הוא עבר. אם הם היו ממשיכים את התוכנית של סגלוביץ', עם אותה התוכנית, בלי לגעת בכלום, אבל בן גביר יודע יותר טוב מאיתנו.

מה הפריע לך,

הוא השתמש בזה כשהוא היה שוטר בלי היתר.

מלהגים, מקשקשים, מתלהמים, מקללים, זה מה שאתם יודעים לעשות. ואתם לא אופוזיציה, אתם ממשלה.

אבל יש לכם דוגמה טובה: יש ראש ממשלה, ושאלתי בהתחלה, ואני שואל גם בסוף, מה נתניהו רוצה?

אני מצירה על כך שבמקום לעשות חשבון נפש, הוא בוחר, דווקא אתמול, בעשרת ימי התשובה, בהתבטאות אומללה ומסיתה נגד המוני ישראל שהעזו למחות נגדו, הוא מאשים אותם שהם חברו לאש"ף ולאיראן. אבל כל זה למה? כדי להסיח את תשומת הלב מהדבר האמיתי, משיחת הנזיפה של הממשל האמריקני, פנינו לאן, ומהביקור המביך שבו ייאלץ להבהיר מהם הערכים המשותפים למדינת ישראל ולארצות הברית ומהן הסיבות לאובדן הדרך של הממשלה שעה שהוא אוחז בהגה. אז אדוני ראש הממשלה, במסגרת חשבון הנפש אני מציעה לך, קודם כול, תתחיל בבקשת סליחה ומחילה מחיילי צה"ל, מחללי צה"ל ומהמשפחות השכולות. ראוי להזכיר שבימים אלו אנחנו מציינים 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ועדיין אנחנו אומה שמלקקת את הפצעים.

נדרשת מהם על שום הכוונה הבזויה של הממשלה לחוקק את חוק ההשתמטות למען ההישרדות הפוליטית של הממשלה, הניסיון לקבוע סימטריה בין שירות משמעותי בצה"ל לבין לימוד תורה, ובכך לעגן אפליה, להבחין בין אדם לאדם, להבחין בין דם לדם. זה בלתי מתקבל על הדעת. אני מבקשת מכל חברי הקואליציה לשאול את עצמם: כיצד אתם מאפשרים לגולדקנופ למסחר את חוק ההשתמטות תמורת הרפורמה המשפטית? האם צריך להזכיר לכם ששעה שכולנו כאן, חיילי צה"ל עומדים על המשמר, כי ההורים שלהם והמפקדים שלהם חינכו אותם ששירות משמעותי בצה"ל זה ערך ושליחות? זה עדיין ערך ושליחות, למזלנו, בחברה הישראלית. האם אני צריכה להזכיר לכם שאנחנו לא בשווייץ, ורק בימים האחרונים חווינו מאות התרעות וחמישה ניסיונות פיגוע? חברי הקואליציה, תסתכלו עמוק פנימה במסגרת חשבון הנפש ופשוט תתביישו. הפעילות שמתירה למגזר שלם להתנתק מחובתו האזרחית פוגעת במישרין בצה"ל, מחרבת את מודל צבא העם ופוגעת ברגעים אלה ממש במורל הלוחמים. כיצד ייתכן שאתם משתפים פעולה עם חזונו של גפני, שלפיו חצי מהעם ישרת וחצי מהעם ילמד תורה? מה זה פה, גיוס לפראיירים בלבד? מה עם החובה היסודית של "לא תעמוד על דם רעך"? כיצד ייתכן שבזמן שהבן של יהודית מבאר שבע בקורס טיס והבן של רחל מקיבוץ דפנה נמצא בסיירת גולני מעיזים חברי הקואליציה האנטי-ציונית הזאת לבזות את מפעל הציונות שבזכותו הוקמה המדינה? אני מזכירה לכולנו את דבריו של חבר הכנסת אייכלר, שפספס את חיילי צה"ל בדבריו המבזים על מפעל הציונות וזקף את זכות המשמר על מדינת ישראל לשומרי תורה, שבלעדיהם, לדבריו, מדינת ישראל הייתה מחוקה מהמפה. אני שואלת את עצמי, ואני שואלת גם את חבר הכנסת אייכלר, הוא במקרה שכח לציין את חיילי צה"ל בכתב שלו? הוא שכח שהם עומדים על המשמר ממש ברגעים אלה, וכולנו בזכותם כאן, או שהוא פשוט לא מכיר בפועלם? הוא פשוט לא מכיר בפועלם של שומרי ישראל, אלה שמוכנים למות למענה.

חבר הכנסת אייכלר, שאביו היה לוחם בלח"י ובצנחנים, כיצד הוא הגיע למצב שהוא מתכחש למקורות? ואני חשבתי על זה.

לחבר הכנסת אייכלר ולאחמד טיבי יש אידיאולוגיה משותפת: שניהם אנטי-ציונים, שניהם אנטי-מדינת ישראל ושניהם אנטי-צה"ל. צריך להגיד את זה ביושר, זה המצב. אז אני רוצה לשאול את חבריי מיהדות התורה ומש"ס: מאיפה הבאתם את זה שיש סתירה בין לימוד תורה לבין גיוס לצה"ל? מה זה לשרת בצבא אם לא קידוש השם? לא נורא.

חברת הכנסת טלי גוטליב. די כבר. מי כותב לכם את הנאומים? מי כותב לנו את הנאומים? יש לנו, שופטים, לא ייאמן, אה? גם לך.

חברת הכנסת טלי גוטליב,

טלי גוטליב. הוא אנטי-ציוני? זו הייתה הערה. בסדר. אבל זה נמשך. זו הערה ונמשך. זה נאום, הערה ונאום. אני שואלת את עצמי: מאיפה החברים הביאו את זה שיש סתירה בין לימוד תורה לגיוס לצה"ל? מה זה לשרת בצבא? אני שואלת את עצמי.

מה זה לשרת בצבא אם לא קידוש השם? הרי נצטווינו כולנו על הצלת ישראל. מה זה לשרת בצבא אם לא קידוש השם? תסבירו לי אתם, כיצד דוד המלך, יהושע בן נון, בר כוכבא, שאול המלך, הרי גם הם היו לוחמים, איפה ומתי נאמר במקורות שאסור לציבור החרדי לשרת ולתרום למדינה? מאיפה הגיעה החרפה הזאת? פעם בן-גוריון אמר: כל העם צבא וכל הארץ חזית. אז פה עשו שינוי של הנוסחה, נשארנו רק "כל הארץ חזית", כי כל העם כבר מזמן לא צבא. חבריי חברי הכנסת, צריך להוריד מסדר-היום את חוק ההשתמטות, שפוגע בסולידריות החברתית במדינת ישראל, מפר את העיקרון הבסיסי של שוויון בנטל. כשם שכולנו שווי זכויות, ראוי שכולנו נישא בחובות. כל בן 18,

צ'רקסי, מוסלמי,

כולם צריכים לתרום את חלקם למדינה במסגרת שירות צבאי, אזרחי או לאומי. כל פטנט או קומבינה אחרת פוגעים ברוח הלחימה ובמורל הלוחמים שמשרתים ממש כעת. אסור לתת לפוליטיקה הקטנה לפרק את צה"ל. אסור לפגוע בביטחון המדינה. ובאמת, לפני שאנחנו נכנסים ליום הדין, אני מתפללת שבתקופה הזו של עשרת ימי התשובה נצליח למצוא את הזמן ואת הדרך לתקן, לשפר ולבנות מחדש, שנצליח להביא לאיחוי השבר בעם, שנצליח לייצר פה תקווה והתחדשות. עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. כל הכבוד, גברתי, על הנאום. כל הכבוד. אני בטוחה שכתבת את הנאום לבד. טלי, היא כתבה את הנאום לבד. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, שנה טובה. ברכות לשרון ניר, שכתבה נאום לבד. אנחנו מניחים שזה מאוד קשה. עם כל הכבוד לזה שהיית בסך הכול תת-אלוף, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, זה משהו שכל אחת יכולה לעשות, כל אחת עושה היום.

לא תאמיני,

גם פה יש עצמאות מחשבתית. למרות שאנחנו לא בפריימריז, שזה נורא קשה לנו, עדיין אנחנו יכולות לחשוב לבד. אנחנו יכולות לחשוב גם כשאנחנו לא בפריימריז. ואללה, אני מסתכלת על החבורה כאן, כולן חושבות לבד. לא תאמיני. אבל חבל לבזבז זמן, כי בחודש הצטברו כל כך הרבה דברים, אז מאיפה נתחיל? אבל מכיוון שהדיון הוא על הרפורמה,

אני עכשיו אדבר דווקא על הרפורמה, הרבה זמן לא דיברתי עליה.

אני גם רוצה להקדיש חלק מהנאום שלי למייסד הרפורמה, הפריבילג הידוע שמחה רוטמן, ולשים אותו רגע בצד, כי אני רק רוצה,

לשלוח מפה חיזוקים לכל הלוחמים שלנו, הלוחמים האמיתיים, שנמצאים בארצות הברית ונלחמים על הדמוקרטיה הישראלית. ולא, ישראל זה לא נתניהו, צריך להבדיל בין ראש הממשלה לבין המדינה. רק דיקטטורים חושבים ש"המדינה זה אני".

הם נלחמים נגד נתניהו והממשלה שלו, הם לא נלחמים נגד מדינת ישראל. הלוואי ש-10% גם לא, חבל על הזמן, מהקואליציה, מהממשלה הזאת, היו עושים את מה שהלוחמים האלה עושים, המאבקים שהם מנהלים. עומד על כבש המטוס וקורא להם תומכי טרור? אש"ף ואיראן חברו? מה זה הדבר הזה? מה הבושה והחרפה הזאת? מי אתה בכלל שתדבר אליהם? אלה הלוחמים האמיתיים. הם הלוחמים האמיתיים.

ראיתי גם על הרזומה שלך, אני לא מתווכחת. עשית שירות צבאי יפה, אני לא מתווכחת. אבל מה יש לכם לריב כל הזמן עם הצבא? תראי מה עשיתם לצבא. תראי איך הרסתם את הצבא מבפנים. אוקיי. אני יודעת שקשה לך, אבל תסתכלי סביבך. מה לעשות, השתמטות זו דרך חיים בקואליציה שלך. מה לעשות, יש כאלה שעשו צבא, ויש כאלה שלא עשו.

הרוב כאן, תראו מה זה נפלאות החיים. דודי, אוה, שלום, באמת הרבה זמן לא ראיתי אותך. באמת הרבה זמן. את יודעת שבאחוזים זה לא נכון.

תעצור לי את השעון, השר מדבר.

את יודעת שבאחוזים זה לא נכון כשאמרת "כאן מול כאן". שנייה, אדוני. תגיד לי, אני חרפה?

מה אתה עושה כאן, תגיד? איזה שר אתה?

תבדוק מי עשה יותר צבא. מה נתנו לך? את הגרעין האיראני נתנו לך?

את שיתוף הפעולה האזורי? שר מקשר?

מה, מה, תגיד לי, במה אתה מתפאר? איזה הישג מדהים הבאת לממשלה? תעשה לי טובה, באמת. הוא איים על ראשת החברות הממשלתית. הוא איים על ראשת החברות,

לכל אחד יש הישגים מפוארים, אני לא נכנסת לזה. אבל אני רוצה,

באמת, דודי אמסלם ישב בבית ונלחם למען המזרחים. נלחם. אמר: למען האמסלמים והביטנים. בסוף מה יצא? שר מקשר, שר גרעין ועוד איזה משהו של חברות שאתה, עזוב, נו, באמת. אני במקומך בכלל לא הייתי נכנסת למקום הזה, כי אם ישבת בבית בשביל להילחם למען המזרחים וזה התפקיד שקיבלת,

אני לא מתפלאת כבר. אבל שנייה, אין לי זמן, וקצרה היריעה. חיזקתי את החברים. אוה, הינה עוד לוחם ששירת פעם בשירות החוץ, עכשיו בשירות נתניהו, כל אחד משדרג את עצמו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לשמחה רוטמן, כי שמחה רוטמן שלנו, לא תאמינו, ניצל את ימי הפגרה, למה? להגיש עליי תלונה לוועדת האתיקה. ואללה, מה נגיד? שמחה שלנו, הוא צריך לנקום בכל מי שצעק משהו לאביגדור הסדרן. אז הוא כתב משפט על יוראי, משפט על קארין, משפט על סגלוביץ', ועליי הוא כתב עמוד שלם. קצרה היריעה ואין לנו זמן לתאר את המשפטים הנוראים שאמרתי, גם לא הבאתי את המשקפיים. אני אמרתי, ועל זה הוגשה עליי תלונה: אנשים קרועים, למה מישהו מקשיב לכם? איבדתם את, כן, כן, אפרת, מה שאת שומעת. אני כנראה אצטרך עורכת דין. אני מגייסת אותך לשירותיי. לא, לא, מתוקה. אני אתן לך את כל המילים. את תהיי המומה מכמות, מה זה, כן. תראי על מה הוא מתלונן עליי.

איבדתם את הלגיטימציה מהציבור. אתם יכולים לעצור. אתה מש"ס, תקשיב,

אתה מש"ס,

המנהיג שלכם קורא לעצור את החקיקה. אני חושבת שמגיע לי על זה עונש מהגבוהים שנרשמו. עזבו אתכם, למה אתם פה. והמשפט שעליו הוא הגיש את התלונה החמורה זה המשפט שאמרתי עליו: נשארת לבד, אין לך חברי כנסת.

שמחה רוטמן הגיש עליי עמוד, ואללה,

אני רוצה להגיד לכם משהו, בעיקר לקהל שצופה בוועדת האתיקה. קראו לי בשמות קשים. קראו לי, היי, טלי, תקשיבי, יש פאנץ' אני לא מתלוננת אפילו פעם אחת,

יש פאנץ', תשמעי. טלי, את יודעת מה? תני לי רגע, אני חייבת להגיד לך, קראו לי בשמות נוראיים. אין תחרות איתי, לא עושים תחרות, אבל עכשיו מדברים עליי, טלי, סבבה?

אני רוצה להגיד לך שקראו לי בשמות קשים,

אין מה לעשות,

כדור הארץ, טלי גוטליב, פשוט לא צריך להתלונן, אתה חייב לעצור לי את זה. אני חייבת להגיע לפאנץ'.

כשעליי אמרו דברים רעים נורא, גם עלייך, טלי, גם עלייך,

אבל אני מעולם לא הגשתי תלונה. מתי הגשתי תלונה? כשאחת הנשים פה אמרה לי בכנסת: "יש לך ילדה קטנה, תיזהרי מבורא עולם" פה הלכתי והגשתי תלונה. את יודעת למה, מירב כהן? כי אפשר להגיד עליי הרבה דברים,

אני לא חייבת, אבל כשמגיעים לבת שלי, זה המקום הכי רגיש שלי. אני גדלתי בנתניה, בנתניה בשנות השמונים, כשרצו להזהיר מישהו, אמרו לו: "תיזהר, יש בורא עולם, יש לך ילדים קטנים". זה מה שהיא אמרה לי. ביום שהיא אמרה את זה, לקחתי את עצמי והגשתי תלונה לוועדת האתיקה. על כל הקללות, אבל במיוחד על זה. הוועדה התייסרה. במשך חודשיים וחצי היא ישבה על המדוכה, כי כל עם ישראל ראה את שהיא קראה לי "עלובת נפש" ואת כל הקללות, והיה להם קשה, כי בכל זאת היא שרה, שרה? שרה גם לחיסול מעמד האישה, אבל לזה אין לנו זמן,

אחרי חודשיים-שלושה על המדוכה, קיבלה החלטה לתת לה הערה. הינה, אני אומרת לכם, אני באתי ממקום מאוד מאוד שלם עם עצמי. התלונה הזאת, תקראו אותה,

ממנהיג הרפורמה שמפצל את העם. בראש השנה משפחות ישבו קרועות, מסוכסכות, מדוכאות, גם הימין. אלי כהן אמר אתמול שהוא שמע על זה בטלוויזיה, אמיר אוחנה אמר את זה בריאיון, על הרפורמה הזאת. זה שווה את המחיר, לקרוע את העם? חגים, יום כיפור? מה קרה לכם? תבקשו סליחה מהעם הזה. תגידו שתדברו על רפורמה בהסכמה רחבה. זה שווה? זה שווה שראש הממשלה של מדינת ישראל נפגש עם נשיא ארצות הברית בחדר צדדי באו"ם? כשהוא מגיע, רבנים יוצאים נגדו. אתה היית איתי במשלחות, עשינו ארבע שנים משלחות עם הפדרציות היהודיות, איך חיבקו אותנו ואהבו אותנו כשבאנו. הייתי איתך בדרום אמריקה, הייתי איתך בארצות הברית,

כשישבנו באותה קואליציה. אתה בכלל אל תדבר, כי ראית מה עברנו כשהיינו יחד בשטרסבורג, עזוב. אני מדברת אל דודי אמסלם. אני מסתכלת לו בעיניים. הרמתם את כל הפדרציות האמריקאיות היהודיות שחיבקו אתכם, מי משמיץ אותנו באו"ם?

הרמתם אותן להפגין נגד ממשלת ישראל. חבר הכנסת ביסמוט, תודה. אתה, שב בשקט אחרי מה שעברנו בשטרסבורג, כשאמרו לנו: מה יש למדינה שלך. אתה, מה קרה לך? חבר הכנסת ביסמוט, תודה.

רגע. אני רוצה להגיד לך משהו,

אף אחד לא רוצה לראות את מדינת ישראל בצורה כזאת.

אני ישבתי באמת עם המשפחה שלי,

חבר הכנסת ביסמוט.

עכשיו במשפחות בארוחת חג, וכולם פה מכירים את זה, גם פה, שיקבלו אותו בוושינגטון? פשיסטים, חבר הכנסת גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, תודה.

כל אחד פה כרמיאל, באר שבע, כל הארץ של יש עתיד, נכנסים לארוחת חג, אומרים: לא מדברים על פוליטיקה. מה קרה? זה שווה? שווה לקרוע את העם הזה? לפצל? לקרוא להם תומכים באיראן? תומכים באיראן?

25 שנה בסיירת מטכ"ל, חבר שלי, 26 שנה בסיירת מטכ"ל, טייסים בכל שבוע הולכים לטוס. עומדת היום אם שכולה, אישה שכולה, ואומרת: בעלי נפל, אתה קורא לו תומך באיראן? מה קרה? זה שווה? לא שווה. הינה, אני אומרת לך, לא שווה את המחיר הזה. קרעתם את העם הזה לשניים. גם ימנים ממורמרים עליכם. הצביעו משילות, הצביעו ביטחון אישי, יוקר מחיה, אתם לא מתעסקים בכלום חוץ מעצמכם. מה עם העם הזה? לא אכפת לכם ממנו? ממשלה כושלת ומופרעת, דרסתם. דרסתם, לא השארתם. מה יהיה ביום כיפור? אנשים לא יוכלו ללכת לבית כנסת,

מה יש לכם? זה לא שווה. זה לא שווה, המלחמה הזאת. תעבדו ביחד. תודה. חבר הכנסת ביסמוט, תן לה להשלים את הדברים. תן לה להשלים משפט אחרון.

תן לי לסיים משפט אחרון. משפט. יש בארצות הברית ויש בארץ ישראל אנשים ציונים, פטריוטים, אוהבי המדינה, שכשראש הממשלה שלך, ראש הממשלה, עומד על כבש המטוס ואומר שהם חברו לאיראן ולאש"ף, לא היה דבר כזה. חבר הכנסת ביסמוט.

כולכם.

בכלל עוד לא סיימתי לומר את מה שרציתי לומר על שמחה רוטמן. גב' טלי גוטליב, אתם, תודה רבה. את הנזק שעשיתם למדינת ישראל ילמדו בספרי ההיסטוריה. אבל את התלונה המגוחכת של שמחה רוטמן עליי בוועדת האתיקה עדיף, הינה, סיימנו בהסכמה, צריך לזרוק לפח. אפילו טלי אמרה.

לא רק את התלונה, תודה רבה. ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר במשרד המשפטים, השר דודי אמסלם. בבקשה. לשקול מילים. כולנו צריכים לשקול מילים, אם כבר. נכון, אבל אצל אמסלם זה קצת יותר בולט, לא, לא. זה בדיוק לא נכון. לא צריך להתייחס לסגנון, חברת הכנסת ביטון,

קודם כול, בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לאחל חתימה טובה וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. כן, כן, ואהבת חינם. השקט שלפני הסערה. אל תפריע לנו. הרב הרפורמי, לא להפריע לי. רבותיי, לפני שאיכנס לעניין, תראו, אני רוצה רק להגיד לראש הממשלה משהו על איזו אמירה שאמר בארצות הברית. אני חולק על מה שאמר ראש הממשלה על נושא הרפורמה. אני חושב שהרפורמה שהציג השר לוין היא תחילת הרפורמה. היא גם לא הכול, וזו הדרך

היא רפורמה טובה. דרך אגב, אני אומר לכם שמדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית הלכה למעשה. אתם יודעים את זה, גדעון סער יודע את זה, בגלל שכשהוא היה בצד השני, אלה בדיוק התכנונים שהוא רצה לעשות. אבל אצלכם זו שאלה של פוזיציה. אני קובע שמדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית, ואנחנו רוצים להפוך אותה למדינה דמוקרטית. אנחנו לא סוג ב'. מה ראש הממשלה שלך אמר אתמול?

האמת היא שמה שעברנו בחודש האחרון, אני כבר לא יודע במה להתחיל. לא יודע, חברת הכנסת טלי גוטליב, אז בואו נתחיל ככה ברפרוף. אני שומע את ראש המוסד אומר שצה"ל עשה פשעי מלחמה.

רק שנייה, מודה קודם כול, בן אדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים. אם אתה עשית פשעי מלחמה, צריך לעצור אותך עכשיו. אתה, ראש המוסד, לא מתבייש? פוגע בביטחון מדינת ישראל, פוגע בחיילי צה"ל,

ועוד אתה הולך, ומזמינים אותך לקוקטיילים, בושה וחרפה. עוד חי על פנסיה של מדינת ישראל. אני שומע את הגברת שלכם, אחת מהאדמו"ריות שלכם, ברסלר, קוראת לנו נאצים, דרך אגב, כשפעם אמרתי: צריך לעצור את הזאבים, לעשות להם מכלאה, במובן זה שצריך לעצור אותם, פתחתם אולפנים ארבעה ימים, הוצאתם את כל הטוקסידו, חליפות, כולל שישי-שבת. אני קם ביום ראשון, לא מאמין. חשבתי שנפתחה מלחמה. היא קוראת לי נאצי, וגב' מיארה עושה פן.

לא שומעת, לא רואה, כלום. היא מזכירה לי את שלושת הקופים. מה זה הפופוליזם הזה? אנחנו נמשיך. הבוס שלכם מתראיין, לא עושים, רק שנייה, תן לי. סימון, הבוס שלכם מתראיין, חברת הכנסת ביטון, חברת הכנסת ביטון. הבוס שלכם מתראיין, קורא לי, מכנה את אמסלם "מורד". אני מורד ובוגד. בן אדם שלא שירת בצה"ל, פרחח, פרחח שניגן במועדונים ושתה בירה כל החיים שלו, לא סיים 12 שנות לימוד, מכונת רעל הכי גדולה. הבוס שלנו הוא, איך אמרתי פעם? מכונת רעל רדיואקטיבית הבן אדם, לי הוא קורא בוגד? הבן אדם חושב ש-M-16 זה סוג של מסטיק. לי הוא קרא בוגד? בן אדם שלא תרם למדינת ישראל יום אחד, לא הזיע, אבל מה, לאגרוף היה לו זמן. לשרת בצה"ל, חס ושלום. לאגרוף היה לו זמן. ומה אתה עשית?

תודה רבה, חברת הכנסת דבי ביטון. עכשיו אני רוצה לומר, אני שומע את המממן הראשי שלכם, קובי ריכטר, המיליארדר, אומר בריאיון: הכסף אצלנו, דרך אגב,

הקימו את המדינה של אבא שלהם. אתה בכלל יודע מי זה קובי ריכטר?

הכסף אצלם. הטייסים שלהם. ומה אנחנו? עושים לנו טובה שאנחנו קצת עובדים אצלם. זה מה שאמרתי לכם, רבותיי, אנחנו צריכים לנקות לכם את הבתים. איך אומר ריכטר? אנחנו פה מנהלים את המדינה, לא משנה כרגע אם אנחנו מיעוט קטן. המדינה שלנו. אתה קראת את הספרים

שינקו את הבתים, מה עשית בשביל, תודה רבה, חברת הכנסת ביטון. חברת הכנסת לזימי, שלום, שלום.

זה מה שאומר ריכטר, 70% מהיהודים במדינת ישראל לא נחשבים. אבל המיליארדים, הכסף מתדלק אתכם. בועז ביסמוט, דרך אגב, הוא הצמיד לכם את זה לשער הדולר. אתם לא מבינים, הבן אדם שופך עליכם כספים.

שנסעו, אני מקווה שהוא מימן להם מחלקה ראשונה, מה שנקרא,

הוא עוד לא עשה את זה, אין, לא מתביישים. אנחנו, העניים עלק, לא נחשבים. המדינה של

רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי. קודם כול, אפשר לשבת. קודם כול, אפשר לשבת. דבר שני, אני קורא אותך לסדר

והוא מוצא את כל המופרעים האלה, כל אלה, האחים לחשק: אם יש להם עניין, באים, אם יש להם חשק, באים למילואים,

חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה. הוא, רפורמה רעה, תודה רבה.

את בקריאה שנייה, חבל. הם מקרינים על כלא אלקטרז את התמונה שלו בבגדי אסיר. אתם יודעים מה? אתם מגעילים אותי.

חתיכת חצוף אחד.

אני אומר לך, ביזיון. את זה יהודים לא עושים. לעולם. תתבייש לך. חתיכת דוחה. דרך אגב, מי שעושה דבר כזה, אני חושב שהוא פוגע בביטחון מדינת ישראל, במדינת ישראל. ומה, מראיינים איזה מישהי, יעני הייתה טייסת, והיא אומרת: אני

נא לצאת. (חברת הכנסת נעמה לזימי יוצאת מאולם המליאה.) למה לצעוק? אומרת: תראו, אנחנו, הטייסים, לפעמים פוגעים באנשים לא מעורבים. זה קורה בלחימה. אני צריכה לסמוך על מי שמקבל את ההחלטה. זאת אומרת, הציבור לא רלוונטי. גם אם נקבל 90%, מה זה משנה? ריכטר, הקיבוצניקים, כל אלה שמקשקשים פה, הם צריכים לקבל את ההחלטות, הם הגאונים. אנחנו לא עושים צבא, הצבא שלכם. אנחנו בכלל לא שייכים למדינה, אנחנו בכלל סוג ב'. אנחנו בכלל סוג ב' במדינת ישראל.

דבי: אמסלם דוד בחיים לא יהיה סוג ב', בחיים. אתם הורסים את המדינה, אתם לא מבינים. אתם הורסים. הייתה מדינה נהדרת עד לפני תשעה חודשים.

אנחנו לא דרום אפריקה. אנחנו לא דרום אפריקה.

גם בדרום אפריקה, בסוף, הלבנים הפסידו. אנחנו לא נהיה סוג ב' אף פעם, גם אם נצטרך להיאבק איתכם עד הסוף. ועד הסוף. לי אין יאכטות בהרצליה, אין לי בניינים בעזריאלי, אין לי בניינים בהרצליה,

את זה לריכטר יש, ולדומיו. רק אתם תפסידו. זה מה

אנחנו מגינים עליכם, שאתם בעלי הכסף, ואתם עוד משפילים אותנו? אתם לא מתביישים? מר ריכטר, אני עשיתי מילואים כדי שאתה תשמור על המיליארדים שלך, אתה הבנת?

עוד אחד, עוד ליצן. אם היית עושה 5% ממה שעשיתי, דיינו. עשיתי,

שמענו עליך,

ועל כל השקרנים שלך, כל החברים שמשקרים מבוקר עד לילה. אמסלם, תגיד לי, מה קרה לך? איך הגעת למצב הזה? אותך אני לא מכיר. סימון, סימון. לכן אני אומר לכם, רבותיי, "אותך אני לא מכיר" זה לא לעניין, וגם לך אני אומר, הגב' בן ארי, האוליגרך מבת ים.

תקשיבי, לא מזלזל, אני לא מזלזל באף אחד. להפך, אם הייתי מזלזל, לא הייתי מדבר פה. אני רק אומר לכם, רבותיי, ואני אומר את זה לכל השמאל: אם אתם חושבים שבכוח הזרוע וכוח הכסף אתם תנצחו אותנו, אתם טועים. הכול הפוך. כשהימין יצא להפגנות, אתם תישארו בבתים. בסוף יש פה מדינה דמוקרטית, ובסוף והעם מכריע. זה מושג שאתם לא מקבלים אותו בהגדרה. אין דמוקרטיה, אתם הורסים אותה. ולכן אני מודיע לכם, אנחנו נמשיך ברפורמה, בגלל שהיא נחוצה למדינת ישראל. אני אומר לכם, ואתם תראו. אתה תראה שלא. ואתם תראו, ואתם לא תאיימו עלינו לא עם הצבא ולא עם הכסף שלכם ולא עם חסימת הכבישים, בגלל שבסוף זאת מדינת חוק, וכולם כפופים לחוק,

חוץ מבג"ץ והיועצת המשפטית. תודה.

כולם כפופים לחוק. חברת הכנסת דבי ביטון, קריאה שלישית.

קשה לך לשמוע, תחכי בחוץ. ואנחנו לא נאפשר לכם להרוס את המדינה, אם במוח ואם בכוח. תודה רבה. תודה רבה לשר אמסלם. (חברת הכנסת דבי ביטון יוצאת מאולם המליאה.) אם את יודעת לשמור על עצמך גם אחר כך, תוכלי להישאר. אפשר לקרוא לחברת הכנסת נעמה לזימי. חברי הכנסת, מה המציע רוצה? חבר הכנסת ליברמן, מירב, מה אתם רוצים? תשובת השר לא הספיקה לכם.

אז מבקשים להעביר לוועדה. איזו ועדה? ועדת החוץ והביטחון. ועדת החוץ והביטחון, פנים, רוצים גם לוועדת הפנים, אז למעשה צריך לעשות

אז רגע. אנחנו קודם כול מצביעים. מי בעד להעביר את הנושא לדיון בוועדה?

לאחר מכן נחליט לאיזו ועדה.

אבל קודם כול צריך להצביע אם להעביר לוועדה. רגע.

קודם כול צריך להצביע על העברה לוועדה,

יש כמה אפשרויות: או שמסתפקים בתשובת השר, או העברה לדיון בוועדה או במליאה. לכן אנחנו מצביעים. מי בעד להעביר לדיון בוועדה? למה לא למליאה? המציע אמר את שלו, שהוא רוצה ועדה. 18. עוד פעם. רגע. אנחנו כולם בעד להעביר לוועדה. למליאה או לוועדה? לוועדה. לוועדה.

18 בעד להעביר לוועדה. מי נגד? אנחנו רוצים דיון בוועדת החוץ והביטחון. תציין איזו ועדה. ועדת החוץ והביטחון. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. שני מתנגדים. אז למעשה 17 בעד להעביר לוועדה, שני מתנגדים, אחד נמנע. ביקשו כאן להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון, והוצעה כאן ועדה,

אם יש עוד ועדה, זה הולך לוועדת הכנסת או לא?

אז פנים. ועדת פנים. זה הולך לוועדת הכנסת שתקבע את הוועדה.

אצלי זה ועדת הכנסת, נעשה דיון. לשם קביעת ועדה.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום, גם כן הצעה לסדר-היום: השתוללות הפשיעה בחברה הערבית. יציג את זה חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה.

מה, יש פשיעה בחברה הערבית?

מה פתאום, הכול תותים.

שלום לך, חבר הכנסת שירי.

אני אעשה לך סיור. שלום לשר. שלום, אדוני.

רשאית להשיב. ואכן, נמצא פה השר לביטחון לאומי.

הכלכלי הערבי בסח'נין לפני כשבוע, והוא קבע שהממשלות כשלו בטיפול בפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. כבוד מבקר המדינה, אתה טועה, הן לא כשלו, הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית היא מבית היוצר של הגזענות הישראלית. זוהי האמת. כבוד מבקר המדינה, כשמחליטים על ישיבת חירום בנושא הפשיעה, ומשתתפים בישיבה הזו פחות מעשרה מחברי הקואליציה, זה חלק מהגזענות הישראלית בנושא הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. כשכמה חברי קואליציה מגינים על עמירם בן אוליאל, רוצח משפחת דוואבשה, שרף אותם. שרף, שרף. שרצח ושרף את המשפחה, יותר חברי קואליציה ממספרם בישיבה הזו, שבישיבה הזו יש אחד,

ארבעה חברי כנסת מהקואליציה, הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית היא מבית היוצר של הגזענות הישראלית. מאשימים את התרבות שלנו, מפכ"ל המשטרה מאשים את התרבות שלנו, אבל הוא לא טורח לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית, למה אחוז הנרצחים הערבים מאז שנת 1948 עד שנת 2000 היה 4.9% מהנרצחים במדינה, ולמה אחוז הנרצחים עלה בצורת הנפשעת הזו מאז שנת 2000 והלאה, הוא לא טורח לשאול את עצמו את השאלה הבסיסית, למה מספר הנרצחים הפלסטינים בגדה המערבית, בעזה, בירדן, הוא פחות מ-20% ממספר הנרצחים הפלסטינים בתוך מדינת ישראל. חלק מהגזענות הישראלית, מטילים את האחריות עלינו, ושואלים אותנו ברחוב: למה אתם מתנגדים שהשב"כ ייכנס ליישובים שלכם? כאילו השב"כ לא נמצא ביישובים שלנו, כאילו הממשלה מחכה לעמדה שלנו, כאילו שכשערבי רוצח יהודי שואלים אותנו איך לטפל בתיקים, כאילו שכשערבי מבצע פעולה נגד מה שנקרא ביטחון המדינה פונים אלינו ושואלים אותנו שאלות פתאום הקואליציה רוצה להחליט עבור האופוזיציה איך להתנהל. זה חלק מהגזענות. חלק מהגזענות, לפני שנה מביאים תוכנית למיגור האלימות והפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית, וכתוב שם במפורש, שחור על גבי לבן, שהתוצאות ייראו אחרי עשור. כן, כן, כך היה כתוב בממשלה הקודמת, שהתוצאות ייראו אחרי עשור. זה חלק מהגזענות הישראלית. חלק מהגזענות הישראלית, חברי הכנסת וחברות הכנסת, כשהשר שמטפל או אמור לטפל בסוגיית הפשיעה לא מטפל, והם לא רואים בו שר כושל, בגלל שאנחנו שקופים. במידה שמספר הקורבנות בקרב האוכלוסייה היהודית היה עולה בצורה הנפשעת הזו, כולם היו רואים בגלעד ארדן, באמיר אוחנה, באחרים, כשרים נכשלים. אבל אף אחד לא אומר שארדן נכשל. למה? כי אנחנו שקופים, בלתי נראים. זה חלק מהגזענות הישראלית. אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת וחברות הכנסת, שיש הבדל בין האלימות לבין הפשיעה. לגבי האלימות, אנחנו, אנחנו כחברה וכהנהגה, בכל המישורים יש לנו אחריות. יש לנו אחריות גדולה מאוד בעניין האלימות. אבל כשמדובר על פשיעה, על ארגוני פשע מאורגן, על נשק בלתי מורשה, על פרוטקשן, על שוק אפור, בכל מקום בעולם מי שאמור לטפל בזה זה המדינה. האם נגיע למצב שנחליט, אנחנו כחברה, כהנהגה, שאנחנו רוצים להיכנס ראש בראש עם ארגוני הפשע המאורגן? שאנחנו כחברה נחשוד שבבית מסוים יכול להיות שיש נשק בלתי מורשה בתוך הארון, ואנחנו בעצמנו נחליט להיכנס לבית, על אפם וחמתם של בעלי הבית? האם נגיע לשלב הזה? אם אנחנו נתייאש לחלוטין ונגיע למצב הזה, אז לא יהיו 180 הרוגים בשנה, יהיו 2,000 ו-4,000 הרוגים בשנה. האם קברניטי המדינה רוצים לשים אותנו בפינה הזו בשביל שאנחנו במו ידינו ניאבק מול ארגוני הפשע המאורגן, ושיהיו 4,000 ו-5,000 הרוגים בשנה? אני חושב שאת המאמץ הזה אנחנו צריכים לשים במקום אחר לגמרי, וזה מאבק עיקש נגד הממשלה. כן, כן, אנחנו צריכים להשבית את המשק כולו, כולו, את כל הצוותים הרפואיים,

נהגי המשאיות, נהגי האוטובוסים הערבים, המרצים באוניברסיטאות, שוטפי הכלים במסעדות. את כולם, את כולם. אבל למה רק אנחנו? למה לא גם היהודים הדמוקרטים? דמוקרטיה, מה זו דמוקרטיה אם לא חיי בני אדם? מה זו דמוקרטיה אם לא חיי בני אדם? אנחנו צריכים להגיע למצב שמשביתים את המשק כולו, כולו. לא רק ליום אחד.

כן, צריכים לשים חסימות ביציאה מהיישובים שלנו, לא לתת לבן אדם אחד להגיע לעבודה. אנחנו צריכים לסבול שבוע שלם בשביל שיתעשתו, בשביל שיגידו לנו: בואו נשב, נבנה תוכנית, לא כמו התוכנית של הממשלה הקודמת, שהתוצאות שלה אחרי עשור, אלא אנחנו, אני בשם חד"ש-תע"ל דורש הקמת ועדת חירום למיגור הפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית. אני לא יודע מי יותר חזק, אם המשטרה הפלסטינית או המשטרה הישראלית. מי יותר חזק? שם מצליחים. בשנה שעברה נרצחו 29 פלסטינים בגדה המערבית. בגדה המערבית יש שלושה מיליון פלסטינים, בתוך מדינת ישראל יש מיליון ו-800,000 פלסטינים. שם נהרגו 29 אנשים, ובתוך מדינת ישראל, עד עכשיו, 175 אנשים. אני מדבר עם מפכ"ל המשטרה הפלסטינית יוסף אל-חילו, שואל אותו: האם הגעתם לרוצחים? אמר לי: כבר הגשנו 27 כתבי אישום מתוך ה-29, והשניים האחרים, אנחנו יודעים מי הם ואנחנו נגיע אליהם. אולי נקרא למשטרה הפלסטינית לטפל בפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית?

אז המפכ"ל אמר שזה חלק מהתרבות של האוכלוסייה הערבית.

אז אולי אני צריך לבקש מהשר לביטחון לאומי לפטר אותו, ושהוא ימנה בן אדם פשיסט, טרוריסט

וגם כושל, אתה מחייך עכשיו, וגם וצוחק, כשיש נהרגים, כי זה אתה. אבל אתה לא מעבר, לא מעבר לאפס.

תודה רבה, חבר הכנסת איימן עודה, תודה רבה.

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. מותר לאפס להגיב או שאפס לא יכול להגיב?

כשקוראים ככה ומדברים ככה לשר, צריך להרחיק. לא שייך שאומרים ככה, למה אתה, לא לכבודך. אבל מותר להם. כשאנחנו היינו באופוזיציה, אדוני, אם היינו

תכף אני מביאה את הכרית של הדמעות. חברי הכנסת, קצת, קצת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה בדקות הקרובות, למרות שיש לי ביקורת נוקבת על תפקוד הממשלה הנוכחית בנושא שעליו מתקיים הדיון, להשתדל לדבר בנימה פחות פולמוסית, כי בסופו של דבר זה בעיניי הנושא החשוב ביותר, בוודאי מקרב נושאי הפנים במדינת ישראל. זה אתגר מאוד מאוד גדול. למען ההגינות, הוא לא נולד בתקופת הממשלה הנוכחית, זאת בעיה שהתפתחה והתעצמה במשך הרבה מאוד שנים, בתאוצה בעשור האחרון, והיום, בעיניי, היא אתגר אדיר למדינת ישראל. נגע בזה הדובר הקודם חבר הכנסת עודה. יש כל מיני סוגי אלימות, ואני רוצה להתייחס בעיקר לפשיעה שמקורה בארגוני הפשיעה, במשפחות הפשע, הפשיעה המאורגנת. הפשיעה המאורגנת היא היום סרטן מפושט בחברה הערבית, בחברה הדרוזית. היא השתלטה ומשתלטת על תחומים כלכליים הולכים וגדלים, היא השתלטה ומשתלטת על רשויות מקומיות, על עמדות מפתח ברשויות מקומיות, על מכרזים. ידוע הפן הרצחני שלה, של מעשי הרצח, אבל היקף החדירה של הפשיעה המאורגנת לחברה הערבית ולחברה הדרוזית הוא כמעט בלתי נתפס. ואני בדעה, אמרתי זאת גם בתקופת הממשלה הקודמת, בדיונים פנימיים שהתקיימו אז, שהמדינה, יותר נכון הממשלה, חייבת להציג יעד ברור, והיעד חייב להיות פירוק ארגוני הפשיעה. כל עוד לא יוצב היעד הברור הזה ויעסקו בסטטיסטיקות, אפילו סטטיסטיקות מאוד חשובות, של מספר כתבי אישום, אפילו של מספר פיענוחים, שבזה אנחנו רואים את הכישלון הגדול של מערכת אכיפת החוק הישראלית, כל עוד לא יוצב היעד הזה של פירוק ארגוני הפשיעה, שהוא מאיים על החברה הישראלית כולה, הוא לא מאיים רק על החברה הערבית,

לא נתמודד עם הבעיה כפי שאנחנו צריכים להתמודד איתה. וצריך לאחוז בכל האמצעים. האמצעים הם מרובים, למדינה יש הרבה מאוד כוחות. אנחנו שמנו דגש על הנושא הכלכלי, והסמכנו בזמנו את בתי המשפט הכלכליים בתל אביב ובחיפה, שבעבר עסקו אך ורק בנושאים תאגידיים אזרחיים-מסחריים, לעסוק בפשיעה הכלכלית, מכיוון שאנחנו זיהינו שבתיקים של הפשיעה הכלכלית, שהם בדרך כלל תיקים מאוד מאוד מורכבים,

זאת הבעיה, שתיק כלכלי כרוך בתיק פלילי. זה מוגש בפלילי, ואז הוא לא מגיע, הרעיון הוא רעיון מצוין, רק שבפועל העונש הכלכלי והחילוטים כרוכים בבקשות לצווים מתאימים כשיש כתב אישום. זאת הבעיה. ואז אתה נשאר בפלילי, וכל הרעיון הכלכלי, חברת הכנסת גוטליב, יש הרבה בעיות. אני כרגע נוגע בסוגיה אחת. בסוגיה אחת, צריך לעשות הפרדה בהגשת, לדין הפלילי, בבקשה. התמשכות ההליכים הפליליים, שזו רעה חולה בכל תחומי המשפט, בעיקר בתיקים האלה, שהם תיקים מאוד מורכבים. היא מייצרת הליכים שנמשכים זמנים בלתי סבירים, יש פה צוואר בקבוק מאוד רציני. בסופו של דבר, בהרבה מאוד תיקים זה גורם להגעה להסדרי טיעון שהענישה בהם לא הולמת את חומרת העבירות, או לכך שמגיעים לתת פסק דין תקופה ארוכה מאוד אחרי ביצוע העבירות נשואות כתב האישום, והמשמעות היא, שוב, ענישה לא הולמת. ולכן, הלכנו על העניין הזה של הסמכת בתי המשפט הכלכליים. סוגיית הצ'יינג'ים, סוגיה שהיא מנוע צמיחה של ארגוני הפשיעה, מחייבת היום טיפול, וחייבים לתת כלים למשטרה. אני אמרתי את זה בכנסת הקודמת, ועשינו את זה, ולפעמים נתקלנו בהתנגדות, התנגדות של האופוזיציה. אני מזכיר את ההתנגדות שהגיעה עד סרטים באנגלית של ראש האופוזיציה דאז וראש הממשלה דהיום, שהסביר כיצד חוק המצלמות מסכן את הדמוקרטיה הישראלית, אבל היום השר לביטחון לאומי מתהדר בחוק הזה. הוא יסביר שהם עשו שינויים, בשינויים, בשינויים, מה אתה רוצה שנגיד, את הוויכוחים של, והם עשו שינויים שהרעו, שינויים שהרעו את החוק והפכו אותו לחוק יותר חלש. אבל הם גילו את אמריקה בקדנציה הזאת, הם גילו את אמריקה. אני אוהב שאתם מגלים את אמריקה. רק תדמיין, אני הולך להגיע לנושא הבא. השר בן גביר,

קיבלתם החלטה על מצלמות זיהוי פנים ביומטריות ברחובות. אני רק מדמיין, אנחנו העברנו את זה,

בוועדת שרים לחקיקה בקדנציה הקודמת, והיה ערר, אני רק מדמיין מה היה קורה אם הממשלה הקודמת הייתה מביאה את החוק הזה לכנסת, הייתם מתנגדים כמו שהתנגדתם לכל החוקים. אתם הבאתם על כל פשע, לא על פשע חמור. אנחנו החרגנו הפגנות, אנחנו הכנסנו ענישה. אפשר להתעלם מזה, ואפשר להגיד,

יכול להיות,

החוק הזה הוא חוק עב כרס, ויכול להיות ששיניתם כמה אותיות. נכון, יכול להיות ששיניתם כמה אותיות. אבל השאלה היא שאלה של גישה בסיסית, והינה אני אומר בצורה הברורה ביותר: אני בעד חקיקה שנותנת כלים טכנולוגיים למשטרה. אין דרך להתמודד עם ארגוני הפשיעה, ואני אומר לכם היום שארגוני הפשיעה מתקדמים ברמה טכנולוגית בצורה שקשה להאמין, כמו ארגוני ביון, ולכן צריך לתת למשטרה כלים טכנולוגיים, ואני בעד זה. וצריכים להיות איזונים, וצריכה להיות בקרה, וצריך להיות פיקוח, אבל בסופו של דבר, אם רוצים שהמשטרה תתמודד עם הפשיעה, ואנחנו נתמוך בדברים האלה בתנאי שיש בהם איזונים, בדיוק כמו שהיינו עושים אם היינו היום בממשלה. ואני אומר יותר מזה: היום כל המרחב הציבורי, לטעמי, צריך להיות מרושת במצלמות. אנשים נורמטיביים, אין להם מה לחשוש מזה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על זכויות האדם, גם הזכות לחיים היא מזכויות האדם, גם הזכות לביטחון אישי היא מזכויות האדם,

אבל אי-אפשר להתעלם ממה שקורה. ולכן אני מודיע מראש, אנחנו בנושא הזה לא נתנהג באופן שבו אתם התנהגתם עד 29 בדצמבר בשנה שעברה. מכת הפרוטקשן לא קיימת רק במגזר הערבי, היא חלחלה, היא קיימת היום בכל מדינת ישראל, אני קובע את זה, בכל המחוזות בארץ בהיקף כזה או אחר, ובהיקף גדול. צריכים לקרות שני דברים עיקריים:

זה היה קיים בצורה טובה מאוד בתקופת הממשלה הקודמת, למרות שהממשלה הקודמת לא כיהנה זמן רב, תיאום בין כל גורמי המקצוע ודרגי המקצוע,

לתקוף את הבעיה מכל הזוויות

הדבר השני זה מקום-על בסדר העדיפויות הלאומי, ופה אי-אפשר לזייף. אי-אפשר לזייף. כל אדם רואה מתי זה מקבל מקום ראשון בסדר העדיפויות הלאומי או בצמרת סדר העדיפויות הלאומי, ומתי לא. אם רק כשקורה, חלילה וחס, כמו הרצח שהיה באבו סנאן, עם ארבעה נרצחים, יוצאת הודעה שמחר תתקיים ישיבה, זה לא מקנה אמינות גבוהה שיש טיפול שיטתי, רציני, יסודי ובלתי נפסק, עם follow up. וזה לא רק עניין של השר לביטחון לאומי, כל המערכות צריכות להיות רתומות לזה, וגם מערכת המשפט צריכה להיות רתומה לזה בכל הדרגים שלה.

גם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, מתוקף האחריות שמוטלת עליהם כראשי התביעה הכללית, חייבים לראות את מרכזיות הנושא ולהקדיש לו את כל תשומות הזמן. זה לא עניין שמותירים אותו למשטרה. נכון, כולם מעורבים.

אני לקראת סיום, אדוני היושב-ראש. אני אומר שכל הרשויות הרלוונטיות לתחומים האלה צריכות להשקיע בזה יותר תשומות זמן ולהעצים את הנושא הזה. אני רוצה רק לומר לסיכום, אדוני היושב-ראש: אנחנו אומנם היום משרתים את העם באופוזיציה, אנחנו רואים בזה נושא מרכזי, וכל דבר שיובא כדי להתמודד עם זה, אנחנו נמצא את עצמנו תומכים בו. כמובן, אפשר לבוא ולראות איך לתקן, איך להוסיף, איך לשנות, איך לגרוע, אבל באופן יסודי אנחנו רואים בזה נושא לאומי ממדרגה ראשונה. תודה רבה, חבר הכנסת גדעון סער.

הינה, חבר הכנסת גדעון סער הוכיח שאפשר להגיד את כל מה שרוצים בשיח אנושי ובמסר שעובר. אתה אומר את זה בניגוד לאמסלם. לא, לא בניגוד לאחרים שהציגו את הדברים. אתה היית בחלק מהזמן. החוב הכי בסיסי וראשוני של מדינה כלפי האזרחיות והאזרחים שלה הוא הגנה על הביטחון האישי שלהם, הגנה מפני גורמים אלימים, ודאי אלה שעוברים על החוק. מדינת ישראל מזניחה את החוב הכי בסיסי והכי ראשוני הזה. היא בעיקר מזניחה אותו כלפי האזרחיות והאזרחים הערבים שלה, בצורה פושעת. סלים אל-הואשלה, אב לשמונה, חירש אילם מהפזורה הבדואית, נסע בינואר האחרון עם הבן שלו על טרקטורון. הם נקלעו לקרב יריות סתם ככה, באמצע היום. סלים נהרג, הבן שלו נעלם. ילד בן 12 בורח מקרב יריות אחרי שאבא שלו נפגע, רץ קילומטרים, מגיע לבד לבית שלו במצב נפשי קשה מאוד. חברות וחברים, עכשיו זה בנגב, אבל זה לא יישאר שם. ביאן עבאס, בת 29, נרצחה במרץ האחרון בפתח הבית שלה בכפר כנא לעיני הבעל שלה פאדי, בעודה מגוננת בגופה על הבן הקטן שלה ראמי. ביאן נרצחה במסגרת סכסוך משפחתי עקוב מדם, שגבה גם את חייו של סאלח, אבא של פאדי, שנרצח גם הוא לנגד עיניו בשנת 2010. אותם אנשים שרצחו את אשתי רצחו גם את אבא שלי, אמר פאדי. כל הכפר יודע, רק המשטרה לא יודעת. לפני כמה שבועות נרצח מנכ"ל עיריית טירה, ד"ר עבד אלרחמן קשוע. באירוע נפצעו שניים נוספים, ביניהם חבר מועצת העיר. לפי המשפחה, הקורבנות התפללו במסגד בעיר, הרוצחים עקבו אחריהם כשהם יצאו, ופתחו באש במרחק של ממש כמה דקות ממשטרת טירה. עכשיו זה בטירה, אבל זה לא יעצור שם. ואלה רק דוגמאות ספורות מתוך 175 נרצחות ונרצחים בחברה הערבית רק השנה, שמצאו את מותם בגלל השתוללות של ארגוני הפשיעה. רבים מהם נקלעו, הם לא קשורים לשום דבר, לאף אחד, הם פשוט עברו במקום. חלק מצאו את עצמם יעד לחיסול בגלל קרבה משפחתית לגורמים עברייניים, יש כאלה שהפעילות החברתית או הפוליטית שלהם לא מצאה חן בעיני מישהו, יש כאלה שהזהות המינית שלהם לא מצאה חן בעיני מישהו, יש כאלה שהקשרים החברתיים או הרומנטיים שלהם לא מצאו חן בעיני מישהו. סיבות לא חסרות. הפשע משתולל. אז עכשיו זה בערבית, חברות וחברים, אבל זה לא יעצור שם. אף אחד לא מדברת ומדבר בכלל על המספר האדיר של פצועות ופצועים שמתקשים להשתקם, ירי מתמשך ביום ובלילה, ילדות וילדים קטנים שגדלים במציאות שבה מסוכן לצאת החוצה, חברה שלמה שהיא בטראומה תחת איום מתמיד ללא מענה. אין ביטחון אישי בשום מקום, לאף אחד, לאף אחת, ואחוז הפענוח מתחילת השנה, פחות מ-10%, כשבחברה היהודית הוא עומד על 83%. חבריי חברות וחברי הכנסת, אפשר לדבר על חוקים, על מצלמות במרחב הציבורי, אבל הפער זועק לשמיים: עם הכלים הקיימים, בחברה היהודית, 83% פענוח, בחברה הערבית, 10%. זה לא שהמשטרה לא מסוגלת לפענח, כאמור. היא פשוט לא מקבלת לא כלים ולא תקציבים כדי לעשות את זה בחברה הערבית, משום שבמקום שבו בפעם האחרונה שבדקו, 60% לפחות ממקרי הרצח היו בחברה הערבית, שהם 20% מהאוכלוסייה. הם קיבלו בקושי 20% מסך שירותי השיטור. בסך הכול הגיוני, לא? עכשיו, צריך להגיד, זה עניין של רצון פוליטי, כי לממשלות נתניהו לדורותיהן זה פשוט לא אכפת, וזה במקרה הטוב. לפני יותר מעשור נתניהו עשה איזה מופע כזה של הבטחות לסיהאם אגברייה, אישה שניגשה אליו בכנסת ואמרה לו: אדוני ראש הממשלה, תעשה שיהיה חוק וסדר ביישוב שלי. אישה שאיבדה את הבעל שלה ואת שני הבנים שלה לפשע המשתולל. נתניהו אמר לה שהוא על זה. ב-2016 הוא עשה סרטון שבו הוא אמר: לא יכול להיות שתהיה מדינה בתוך מדינה, והוא הזכיר את ההבטחה שלו לסיהאם אגברייה. ובכן, ביולי השנה גיסה של סיהאם נרצח. המציאות היא שבמהלך שנותיו של נתניהו בראשות הממשלה, הרבה יותר מדי שנים, הפשע הזה הולך ומתרחב, הולך ומשגשג,

ומספר הקורבנות הולך וגדל בהתאמה. העניין הוא שזה יכול להיות אחרת. בממשלה הקודמת, שבה מפלגת העבודה לקחה על עצמה את המשרד לביטחון פנים, הוכחנו שאפשר שזה יהיה אחרת, לא רק האטה, אלא הפחתה של 16% במקרי הרצח. בהובלתו של השר עמר בר-לב הממשלה הציבה את המאבק בפשיעה ובאלימות, הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בפרט, בראש סדר העדיפויות. הממשלה הוציאה לפועל תוכנית לאומית למאבק בפשיעה, שכללה הגברת אכיפה במשטרה, תיאום וסנכרון בין זרועות האכיפה השונות ומשרדי הממשלה, תקצוב משמעותי ועוד פעם תקצוב משמעותי לצורך בניין הכוח ופיתוח מענים חדשים לסיכול ולמניעה, וגם חבילת חקיקה תומכת, שבחלק ממנה עכשיו הממשלה הזאת משתמשת לרעה ועושה עליה יחסי ציבור. והתוכנית הביאה לשינוי מגמה בזמן ממש קצר, הפחתה במספר הרציחות. אפשר לעשות את זה אחרת. סגן השר סגלוביץ' גם לו מגיע קרדיט על זה שהוא הוביל את הפרויקט הזה, והוכחנו שאפשר לעשות את זה אחרת. אבל בממשלת ההפיכה המשטרית והגזענית הפשע חוגג יותר מאי פעם. רק מאז תחילת השנה נרצחו 175 אנשים, גברים, נשים, וגם ילדות וילדים נפגעים, עלייה תלולה ומזעזעת בנתוני הפשיעה. בקצב הזה השנה הזאת תסתיים בלא פחות, אם לא הרבה יותר, מ-200 קורבנות. בן גביר צועק "משילות" יא, איך אוהבים את המילה משילות.

רק לא כשזה נוגע לביטחונם של אזרחיות ואזרחי ישראל. זה ממש לא. העובדות מדברות בעד עצמן. התהליכים שהתחילו בתקופת מפלגת העבודה ובממשלה הקודמת גוועו, התיאום בין המשרדים פסק, תוכניות קריטיות למאבק בפשיעה נעצרו. אבל זאת לא רק גזענות שמובילה את ממשלת ההפיכה המשטרית, אלא זה גם הניסיון העיקש לרסק את הדמוקרטיה, למשול רק בכוח. ככה זה עובד. לפני כמה ימים מוסעב דוכאן, מועמד לראשות עיריית נצרת, הודיע על פרישה מהמרוץ לנוכח איומים מתמשכים על חייו ועל חיי משפחתו על רקע הבחירות המקומיות, אחרי שהוא נורה ונפצע לפני שלושה שבועות באורח בינוני. זמן קצר לפני כן נורו עשרות כדורים על ביתו בזמן שהוא השתתף במפגש נגד אלימות בחברה הערבית, שבמהלכו הוא אמר: אסור לנו להיכנע ולהרים ידיים. ובכן חברות וחברים, אנחנו לא מדברות ומדברים רק על פגיעה בחיי אדם, שזה אמור להיות ערך עליון, אלא פגיעה אנושה בדמוקרטיה, כי ככה נראים הליכים דמוקרטיים במדינה שבה אין דמוקרטיה אלא רק שחיתות, אלימות ופשע. זה כבר לא עוצר בחברה הערבית, כבר עכשיו הליכוד מריץ לרשויות המקומיות מועמדים שהם עבריינים מורשעים, ועושה הפיכה משטרית באמצעות שר לביטחון לאומי עלק, שהוא עצמו עבריין מורשע. לא בכדי אמר יצחק רבין, ראש הממשלה המנוח: אלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה. ממשלת נתניהו לא תחסל את האלימות, משום שממשלת נתניהו מעוניינת בחיסול הדמוקרטיה, והיא מאיימת לחסל את מדינת ישראל. ולכן חובתנו לעשות הכול כדי להחליף אותה כמה שיותר מהר. תודה רבה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, שנה טובה ומבורכת. אני מאחל לכל האזרחים, יהודים וגם ערבים, שנת ביטחון ושלום ושלווה ונחת, ולמשפחות שהן קורבן של תופעת הפשיעה והאלימות, שיוכלו להשתקם, שיוכלו להתמודד בצורה מוצלחת עם ההשלכות החברתיות, הנפשיות, הכלכליות של התופעה הזאת. בעיקר אנחנו מצפים שכמו שהשנה,

הייתה עלייה תלולה של מספרים שאי-אפשר לתפוס אותם או להסביר אותם ברמת הפשיעה ובאלימות, כך תהיה לנו ירידה. אבל בינתיים זה לא מסתמן, מכיוון שהמדיניות של הממשלה לא משתנה בתחום הזה, והנושאים של החברה הערבית בכלל, ובמיוחד נושא הפשיעה והאלימות, עדיין בתחתית סולם העדיפויות של הממשלה הזאת.

הפקטור היחיד שהשתנה בין 2022 ל-2023 זה המדיניות, המנהיגות, הנחישות בהתמודדות מול הפשיעה והאלימות, המשאבים, תשומת הלב, לתת את התחושה הזאת שאכן יש ממשלה שמתכוונת למה שהיא אומרת מדי פעם.

צפיפות ההצהרות בתחום הזה היא לא מי יודע מה מאז כינון הממשלה. גם בקווי היסוד שלה יש משפט אחד על הנושאים של החברה הערבית, בפשיעה ובאלימות. לכן נתפס בחברה הערבית שבהחלט הנושא הזה הוא לא באג'נדה של הממשלה. כל פעם שקורה אירוע חריג, ושימו לב, כל רצח הוא אירוע חריג, אבל היום אנחנו לא עומדים ולא שמים לב ולא מדווחים בצורה אינטנסיבית, אלא אם יש טבח של שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, אז מתכנסת הוועדה, ולא יוצאת משם החלטה משמעותית. לכן זה גם פוגע בהרתעה וזה מסמל לארגוני הפשע שאכן אתם יכולים לפעול ולרצוח אנשים בבוקר, בצוהריים, בערב, ואין מי שימנע את זה, אין מי שיעניש, אין מי שירתיע. זה בהיבט הפוליטי. לכן היום אנחנו כמובן מודעים יותר לכמה חשוב שהממשלה תהיה ממוקדת בנושא מסוים, וכל השרים, במיוחד הרלוונטיים לנושא, מגויסים לנושא הספציפי. זה לבדו יוצר אלמנט של הרתעה, שמביא את ארגוני הפשע, שהם לא גיבורים, הם שפלים,

פחדנים זה מביא אותם גם להירגע. את זה פספסנו, ואני לא יודע איך אפשר להחזיר את זה. האם השר לביטחון לאומי צריך לצאת ולתת נאום כן ולהודות שהוא נכשל ומתכוון לשנות, או שהוא מתפטר, או שהממשלה מעבירה אותו, או שראש הממשלה יוצא וקובע מדיניות אחרת? לא בטוח שהארגונים האלה יתייחסו ברצינות להצהרות של הממשלה כאשר אין פעולה אינטנסיבית עוצמתית מדי יום ביומו. ולכן בנושא הזה אין ספק שיש כאן פספוס. הירידה בשנה שעברה הייתה של לפחות 15%, והיד הייתה עוד נטויה, אני חושב שאם היינו ממשיכים באותו מסלול היינו יכולים להיות עכשיו בסיטואציה אחרת לגמרי. כמובן שמתווספת לזה, וזה לא מנותק מהנושא של פשיעה ואלימות, כל ההתנהלות של הממשלה בנושאים של החברה הערבית, במיוחד החלטות שנקבעו בשנה שעברה, והממשלה קידמה אותן ב-2022, וההקצאה הייתה כמעט מלאה בתוכנית החומש 550. רק לפני שבועיים יצא דוח הפעילות הממשלתית של 2022, ושם, מתוך חמש החלטות של הממשלה, שלוש החלטות נוגעות לחברה הערבית: 550, תוכנית תקאדום, 716, התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של היישובים הדרוזיים, וגם ההחלטה של הבדואים בנגב, 1297 או 1279, אני חושב. שלושתן נמצאות ממש באחוז הכי גבוה של מימוש, 87%, 84%, 83%. ויש עוד שתי החלטות, אחת של דימונה ועוד יישוב אחר. זה אומר שכאשר יש ממשלה עם כוונות תקינות, שבאמת רוצה לשנות, אכן זה מתקדם ברמות השונות. בכל זאת יש לנו אחריות, ולמעשה כל הזמן אני אמרתי שכל התהליך שעברנו בשנה שעברה בא מהתפיסה הזאת שיש לנו ביקורת עצמית, על הטעויות, על הכשלים שיש לנו בחברה הערבית ברמות השונות, וגם לקיחת אחריות. לכן רצינו להיות חלק מהפתרון ולהיות שותפים כדי לקדם מענה לצרכים של החברה הערבית ובאופן כללי. אני לא חושב שסל הכלים שיש היום בהצעות החוק יספיק, במיוחד כאשר יש מדיניות שלא נותנת תשומת לב לחברה הערבית. אני לא חושב שאפשר להספיק לחוקק את חמשת-ששת החוקים שיש בסל הכלים של הממשלה, וייקח שנים עד שהחוקים האלה יעברו ועד שתהיה להם השפעה על המציאות. לא מספיק לדבר על מצב חירום אזרחי אלא צריך להגדיר אותו, ואפשר בישיבה אחת של הכנסת להתכנס, להגדיר בהוראת שעה מצב חירום אזרחי, מה זה ובאילו כלים פועלים במצב חירום אזרחי של שישה חודשים,

ונותנים כלים מיוחדים בהתאם להכרזה על מצב חירום אזרחי, גם מה שיש בסל הכלים של הממשלה, אבל עוד כלים אחרים שאפשר להפעיל בעוצמה, בנחישות. ואז מחזירים הרתעה מול ארגוני הפשע, באמת משבשים להם את הפעילות שלהם ומתחילים לפרק את הארגונים האלה. אני אתן דוגמה. לא מזמן הייתה לנו ישיבה עם היועצת המשפטית לממשלה, ואני בעצמי ביקשתי ממנה לתת אישור להפעיל את הרוגלות נגד ארגוני הפשע בצורה ממוקדת, בצורה מבוקרת. אנחנו בטוחים,

שהיירוט של השיחות, של ההודעות, יש רשת מיוחדת שמופעלת על ידי ארגוני הפשע. אני לא מבין איך אפשר עד היום להפעיל למשל את המספרים הלא-מוכרים, וכל מי שרוצה לקנות סים לא מזוהה, לא מוגדר, כאשר היינו נוסעים לעלייה לרגל למכה, היינו קונים שם סים, ואז שמים את הדרכון שלנו, את המספר, מי אנחנו, ומשתמשים בסים. למה צריכים לתת רשת תקשורת צדדית לארגוני הפשע? הם משתמשים בזה בצורה יעילה. למה אי-אפשר לעשות מעצרי מנע של שבוע, של שבועיים, של חודש, מעצר בית גם בהיבט הזה, אזיק אלקטרוני, שישבש להם את הפעילות? כל אנשי המשטרה הבכירים אומרים: יש לנו תמונת מצב כמעט מלאה של ארגוני הפשע, של החברים בארגוני הפשע, אבל אין לנו את הכלים. נא לסיים. הלהבות מאוד גבוהות. אפשר להפעיל מצב חירום אזרחי מידתי לתקופה מוגבלת ולהקטין את הלהבות.

אני מנסה לדמיין מצב שבו, במקביל למצב חירום לאומי-ביטחוני, אין דבר כזה מצב חירום אזרחי? היינו בתקופת קורונה וראינו את הסכנות, ושם הממשלה הפעילה כלים מיוחדים כדי שהיא תוכל להתמודד בהצלחה עם המגפה הזאת. אנחנו נמצאים באותו אירוע, וזה הולך ומתפתח ומתפתח לממדים מטורפים. אלו חלק מההצעות, אבל אין לי תקווה ואין לי תחושה שהממשלה הזאת

מסוגלת להתמודד בצורה רצינית ואמיתית עם התופעה הזאת, ואם חייבים, להודות שהם נכשלו, ולשנות כיוון. תודה רבה לכם. תודה רבה. ישיב על ההצעות הללו השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר.

האמת היא שאני נמצא פה כמעט שעתיים,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, יגנו את הדברים של רון קופמן. אף אחד לא התייחס לזה. התמונה הזאת מדברת בעד עצמה. תראו מה קורה בדיון על הפשיעה בחברה הערבית. תראו מה קורה. הם כביכול באו, החוצה.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מי שמעוניין לצאת, בן ארי, החוצה. לצאת כעת.

מירב בן ארי, החוצה. מירב בן ארי, החוצה. מי שמעוניין לצאת, לצאת. את רצית ללכת, החוצה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי.

אתה שקרן, חברת הכנסת מירב

השר, השר, אני אטפל בהם.

אכפת להם מהנרצחים. כאילו אכפת להם מהנרצחים. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מירב. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

אתה לא צריך להגיד לי החוצה, כי אני הולכת לבד. שקרן ונוכל. הנזק שעשית למשטרה ולשב"ס יילמד, בושה. מה שעשית למשטרה, מה

איזה שיח,

אני אתחיל איתך, חבר הכנסת סער, כי חייבים להודות, גם מתוך הדברים שלך נשמע שאתה מבין היטב מה קורה כאן. אתה אמרת, סוג של לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה: כן, החוק שאתם מעבירים הוא חוק, אתם לא נתתם לנו להעביר, אנחנו נהיה ענייניים, אבל מצד שני,

לא לומר דבר אחד: שסוף-סוף יש כאן ממשלה שמעבירה חוק אחרי חוק, שסוף-סוף יש כאן ממשלה, ואני, אגב, לא מאשים אותך. אתה רצית בקדנציה הקודמת, אתה עוד פעם לא מדייק, חבר הכנסת סער, אתה רצית בפעם הקודמת,

בוא נגיד את האמת.

אבל בוא נגיד את האמת: אנחנו עושים כאן מהפכה של משילות, אנחנו מעבירים חוק ועוד חוק ועוד חוק, שעל כל החוקים האלה אתם חלמתם.

צעקו כאן כמה חברות אופוזיציה: זה לא של בן גביר,

זה לא של בן גביר. גם המשמר הלאומי זה לא רעיון של בן גביר, צודקים. גם להביא משכורות ולהעלות משכורות למשטרה זה לא רעיון שהמציא אותו בן גביר. גם לחזק את המשטרה זה לא רעיון של בן גביר. אבל בן גביר מיישם את זה, ובן גביר עושה מה שבמשך שנים אתם צעקתם ודיברתם ואמרתם אבל בסוף לא העברתם.

וצריך להודות לממשלה הזו בראשות בנימין נתניהו, שבאמת מעבירה חוק אחרי חוק אחרי חוק, שהם חוקים, אני ישבתי היום עם המפכ"ל. אגב, ישיבה, בנושא של פרוטקשן. אמר לי המפכ"ל: אדוני השר, חייב להודות לך, איזה חוק הבאת לנו, איזה כלים הבאת לנו, שלא היו למשטרה שנים רבות. אז במקום לעמוד בצד, ואתם יודעים מה? אני לא רוצה את מחיאות הכפיים שלכם, רק לא להפריע. אתם מנסים רק כל הזמן ליצור וליצור וליצור וליצור איזושהי מציאות שהיא מציאות מדומה. מי

אבל אני רוצה אולי להתחיל מהתחלה. כי אנחנו, צריך להודות על האמת, קיבלנו את, חשבתי שאתה,

גם אם אתה לא מסכים עם הדברים, אני ישבתי כאן, אותך שמעתי,

אני נשארתי לשמוע,

שהעברנו את החוק הזה? שאתם לא העברתם את החוק? שאנחנו, אני מודה לך, אבל בוא נגיד את האמת. בוא נגיד את האמת. קודם כול, אני מודה לך שתתמוך.

סליחה, אתם לא העברתם את זה.

אתם לא העברתם את זה, ולא העברתם את חוק הנשק, ולא העברתם את חוק הפרוטקשן, ואפילו את האיזוק האלקטרוני שדיברתם עליו לא העברתם. אתם כל היום מדברים,

ובסוף לא העברתם את החוקים האלה. העברנו חוק בדצמבר 2022. תן לו להשיב. פשוט שקר אחרי שקר.

העברתם את החוק הזה? בדצמבר 2022 עבר חוק עונשי מינימום על נשק בלתי חוקי. חוק המצלמות עבר בקריאה, אנחנו לא מדברים על אותו חוק. חוק הנשק זה חוק להיכנס לבתים ולעשות שם חיפוש בלי צו. בדיוק, את החוק הזה אתה העברת? לא. לא, לא, לא. קודם כול,

אבל גדעון, היו לכם שנתיים. קודם כול, זה לא נכון. ביוני קמה ממשלה, באפריל סילמן עזבה אותה. היו עשרה חודשים של חקיקה אפקטיבית.

במקום לבוא ולהגיד תודה,

לא כמו שאנחנו התייחסנו בצורה פוליטית, שמתנגדים כאופוזיציה, אתם מתייחסים בצורה, אתם ממציאים מחדש את המציאות.

אבל אתה לא שמעת אותי. אני אמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם, מה ששלך, שלך. ואני חושב שאתה דווקא כאן רצית, אבל השותפים שלך לא רצו ולא העבירו.

מי, זה העובדות. העובדות מדברות בעד עצמן, חבר הכנסת סער. חוק הפרוטקשן עבר במשמרת שלנו, החוק שמאפשר חיפוש בבתים בלי צו להוציא נשק,

צריך להגיד את האמת,

צועקים כאן כל מיני חברי כנסת, הם אלה שהתנגדו לחוק הזה הוא עבר במשמרת שלנו.

עכשיו החוק בעניין המצלמות הביומטריות עובר במשמרת שלנו, עכשיו עוד חוק בעניין ההגבלות המינהליות עובר במשמרת שלנו. אתה בושה וחרפה, קשה לכם, קשה לכם עם האמת. קשה לכם עם האמת. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, תודה. קשה לכם עם האמת. קשה לכם עם האמת. דבר לעניין, אם הנרצחים היו יהודים היית מזמן הולך הביתה.

חבר הכנסת ווליד טאהא, חבר הכנסת ווליד טאהא, בדרך ארץ תדבר אל השר. תודה רבה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לך מפה, החוצה, החוצה.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מורשע, אני קורא אותך לסדר פעם

נכון,

באנו לתקן. אחרי שתקצבנו את המשטרה והוספנו תוספת של 9 מיליארד שקלים, הוספנו ממש ב-1 באוגוסט ליותר מ-13,000 שוטרים וסוהרים, בפעימה ראשונה, משכורת של עוד 1,000

הזכיר כאן חבר הכנסת סער את חוק הנשק. חוק הנשק שאני מדבר עליו זה חוק שבו ניתן להיכנס לבתים בלי צו חיפוש ולהביא נשק. המשטרה עשתה שימוש בחוק הזה, שהוא חוק בסך הכול כמה חודשים, ועוד ועוד ועוד נשקים נתפסים בזכות החוק הזה.

ואתה יודע שכבר שנים רבות יש נשק שמסתובב בחברה הערבית. הנשק הזה לא התחיל בשמונת החודשים האלה. צריך להיות גם הגון, הוא לא התחיל רק בשנה שעברה. אבל המספרים של כלי הנשק, המספרים פשוט לא נתפסים. הם היו כבר שנים רבות. ובמקום לבוא ולהגיד: רגע, צריך לעצור את הדבר הזה, היו כאן חברי כנסת שמה שהם מתעסקים בו כל היום, במקום לייצג את המגזר שלהם נאמנה, זה לדבר על פלסטין, פלסטין ועוד פעם פלסטין. אלפי כלי נשק מחלקים בסח'נין, מדברים לי על פלסטין, אלפי כלי נשק יש בכפר קרע, מדברים לי על פלסטין, אלפי כלי נשק בפזורה הבדווית, מדברים לי על פלסטין.

נכון, זה התפקיד שלנו, ואנחנו משנים. ואנחנו משנים. אתה לא, ואני יכול לבשר לכם שאנחנו היום בעלייה של 74% בתפיסות כלי הנשק בזכות החוק שהעברנו. בזכות הכוח שאנחנו מביאים למשטרה. אבל ודאי, ודאי, ודאי שהמציאות היום היא מציאות שונה ממה שנקרא רק לתת כסף וכסף וכסף למשפחות פשע, שהנהיגה הממשלה הקודמת.

עוד חוק שאנחנו מעבירם עכשיו: הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ארגוני הפשיעה. עמד כאן חבר הכנסת מנסור עבאס ואמר, אגב, בצדק, למה לא עוצרים אותם מעצרי מנע? הוא שכח להזכיר

כבר חצי שנה מנהל עימות מול היועצת המשפטית לממשלה על זה שאני חושב שחייבים מעצרים מינהליים, ועל זה שאני רוצה, לצד הפעילות לטווח ארוך שאנחנו עושים, לצד המשמר הלאומי שאנחנו מקימים, לצד החיזוק של המשטרה שאנחנו עושים, אני רוצה דברים מיידיים, כי הפשע לא מחכה. אלא שלצערי היועצת המשפטית לממשלה סירבה לאפשר את הדבר הזה. ואני שמח לבשר שחרף כך, אחרי שישבנו בלא מעט דיונים אצלה, ועשינו ישיבות, וגם ראש הממשלה התערב, ושר המשפטים התערב, אנחנו כרגע הולכים להעביר חוק שיאפשר, אומנם לצערי לא מעצרים מינהליים כמו שרציתי, אלא הגבלות מינהליות: לקחת את אותו ארכי-פושע ולהוציא אותו מהאזור, לקחת את אותו ארכי-פושע ולשים אותו במעצר בית, לקחת את אותו ארכי-פושע ולאסור עליו לדבר עם השותפים שלו. זה כלי שהוא שובר שוויון. וגם זה נעשה במשמרת שלנו, בממשלה שלנו, בעוצמה שלנו.

נוספת שאנחנו עובדים עליה כרגע, וגם היא, בעזרת השם, בדרך לעבור, זאת ההצעה הזאת שאנחנו דיברנו, והזכרתם אותה, יש מי שאומר, "חוק האח הגדול". העברנו אותה אתמול בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואני מקווה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, שאנחנו נקדם אותה כמה שיותר מהר.

אותה אני רוצה מאוד מאוד לקדם, ואתה יודע שבמה שאנחנו מסכימים, ואנחנו מסכימים בהמון המון דברים, אנחנו בעזרת השם, נשלב ידיים ונעשה את זה. בן גביר, רגע, חשוב לי שתשמעו, חשוב לי שתשמע. כי ההצעה הזאת, יש מי שטוען, שמה, עכשיו יתחילו לעקוב אחרי אזרחים? זה היה אולי בזמן של סער, שאני אומר שוב, אני מעריך את כוונותיו. אני חושב שגדעון סער היה מאלה שכן רצו, אבל לא דייקו את החוק. אנחנו לקחנו את ההצעה הזאת, ומה שעשינו זה לדייק אותה, להפוך אותה למקרים של פשע חמור, לא לכל פשע, להכניס אמירה מפורשת שזה לא כלפי מפגינים, שזה לא כלפי כל מיני אנשים שמוחים ושיש להם את חופש הביטוי. עשינו עוד דבר, הכנסנו סנקציה של שלוש שנות מאסר למי שהולך ומנצל ומפר את החוק הזה. וזה גם אירוע מגה-היסטורי, כי בעזרת השם, אם ההצעה הזאת תעבור, יהיה יותר קל למשטרה לתפוס את אותם פושעים ועבריינים. אתה רצית לשאול משהו?

זה מצב שבחברה הערבית דורש תוכנית חירום. מה שהסברת כאן, הסברת יפה, חוקית, בסדר גמור, אבל זאת תוכנית לטווח ארוך. הוא אומר: מעבר לחוקים, צריך תוכנית חירום כרגע.

אני לא רוצה תוכנית חירום של הממשלה.

השר מציג כאן כלים נוספים. אני מסביר שוב, אנחנו הולכים כאן בשני מסלולים: מסלול אחד זה לטווח הארוך. המסלול הזה, אני מאמין שאם המשטרה תהיה יותר חזקה, יהיה יותר מיגור פשע. אני מאמין שאם אנחנו נביא את 5,000 השוטרים, חסרים לי, הם לא בכיס שלי, אם נביא את 5,000 השוטרים האלה, אני יכול לדאוג לכך שבכל כפר יהיו שוטרים, אני יכול לדאוג לכך שבכל כפר יהיה כוח אדם. במקביל אנחנו עושים גם משמר לאומי. המשמר הלאומי זה כוח גדול של לוחמים שיביאו וייתנו את המאסה, אלפים של אלפים של אלפים של שוטרים, לוחמים, שיסתובבו במגזר, שיסתובבו בערי התפר, שיסתובבו בערים מעורבות וייתנו את הכוח. עכשיו, אתה צודק בשאלה. אתה אומר: בסדר, אלה תוכניות לטווח ארוך. הרי לא מקימים משמר ביומיים, וגם 5,000 שוטרים, לא תוך חודשיים יהיו לי 5,000 שוטרים, מה עושים עד אז? ועד אז, מה שאני ביקשתי זה העניין של מעצרים מינהליים. קיבלתי שלושת רבעי,

שזה העניין של ההגבלות. זה עדיין הישג.

זה מעצר מינהלי, זה הישג. אם אנחנו נתחיל ונעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר, אני מקווה שאתם לא תתנגדו לזה. עמד כאן מנסור עבאס לפני עשר דקות ואמר: למה לא עוצרים מעצרי מנע? למה לא פועלים בצורה של מנע? הינה, זה מנע. זה מנע. זה לקחת את האנשים ולמנוע. אני מקווה שאם אנחנו מעבירים את זה, רף האלימות יקטן. אני מקווה, גם בנושא הזה, זה לא סוד שאני ביקשתי שהשב"כ יהיה מעורב בחקירות של כל מעשי הרצח. היה מי שטען: אהה, הגזען הזה, בן גביר, רוצה שב"כ. בשביל מי אני רוצה שיחקרו את זה? למה שיחקרו את זה? חוקרים את זה כדי למגר את מעשי הפשע במגזר הערבי, ולכן אני רוצה שגם זה יעבור, בעזרת השם. חייבים להודות שיש התקדמות גם בזה. אני מודה לראש הממשלה, כי בעקבות ישיבות שקיימנו אצלו יש החלטה שלפחות בעניין הרשויות המקומיות, השב"כ ייכנס לנושא. בעניין המישור של הפעילות של המשטרה, המשטרה פועלת, והמשטרה העלתה את רף העשייה. שוב, חסרים המון שוטרים, חסרים המון המון המון חוקרים, חסרים המון אנשי מודיעין, ולמרות זאת, אמרתי כבר: 74% מכמות כלי הירייה נתפסו, עלייה של 260% 260% בעבירות פרוטקשן, עלייה של 37% בהגשת כתבי אישום בעבירות אלימות, ושל 27% בהגשת כתבי אישום בגין עבירות אמל"ח, נתפסו מעל 1.3 מיליארד שקלים עד עכשיו, הוחרמו ממשפחות הפשע.

זו עלייה של 300 מיליון שקלים מהשנה שעברה, בשנה שעברה המשטרה חילטה, לקחה מיליארד, והשנה, כבר עכשיו, עדיין לא סיימנו את השנה, 1.3 מיליארד. כן אגיד משהו שאולי אתה לא תאהב, אבל אין מה לעשות: אני חושב שזו גם משילות. יש עלייה באכיפה של הבנייה הבלתי-חוקית. אני חושב שבנייה בלתי חוקית היא סימן לחוסר משילות, וצריך להודות שרק השנה בנגב, ובעצם בכל רחבי ישראל,

3,083 מבנים לא חוקיים בנגב נהרסו, והגשנו 1,855 צווים. זו עלייה של יותר מ-10% מכל השנה שעברה. אני חושב שכל מה שאמרתי, אדוני היושב-ראש,

אם זה הגדלת המשטרה, אם זה הקמת המשמר הלאומי, אם זה מינויים חדשים שנעשו, צריך להודות על האמת, מרעננים מאוד מאוד את השורות. אני מאוד מאוד שמח שיש לנו ממ"ז דרום חדש בשם אמיר כהן, שעובד ועובד ועובד ועובד. כולם אומרים לי שרואים את השינוי בדרום, ממ"ז חוף חדש בשם דני לוי, שגם הוא עובד ועובד ועובד ועובד, ורואים את השינוי שם. אלה, לצד הממ"זים דורון תורג'מן ואבי ביטון ושוקי חלפה, עוזי לוי, ובעצם כל סגל הפיקוד של המשטרה בראשות המפכ"ל, כמובן, אני חושב שרוח חדשה נכנסת למשטרה. זה לא הדיון עכשיו על שירות בתי הסוהר ועל השינויים שנעשים גם בו, אבל רוח חדשה נכנסת גם בשירות בתי הסוהר. הקייטנות מתחילות לאט לאט להיפסק. יושב-ראש הקואליציה, עכשיו תורי להגיד לך שאני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מאוד מקווה, כי זה חשוב, שנראה עין בעין את מה שהבטחנו לציבור,

לא רק עוצמה יהודית, אלא כולנו, להפסיק את הקייטנות בבתי הסוהר, להפסיק את זה שרוצחים שפלים יוצאים, טרוריסטים. טרוריסטים, צודקת חברת הכנסת גוטליב. מקבלים דה-לקס ודה-לוקס. נכון מאוד. וראש הממשלה לא רוצה את זה, אתה חושב? ראש הממשלה רוצה, אוקיי. אבל הרבה פעמים אומרים לי: זה לא העיתוי,

הדרג המדיני יקבע את העיתוי. חבר הכנסת כץ, יושב-ראש הקואליציה, לפני הרמדאן אמרו לי: זה לא העיתוי, יש רמדאן. אחרי הרמדאן אמרו לי: זה לא העיתוי, יש חופש גדול. עכשיו אומרים לי: זה לא העיתוי, יש חגים. אני מאוד חושש שבפעם הבאה יגידו לי: זה לא העיתוי,

צריך לסיים את הפסטיבל בבתי הכלא. הבטחנו, ואנחנו חייבים לקיים. עוד מילה. זו הנחת עבודה שגויה, שאם נלטף פלסטינים טרוריסטים זה יעשה לנו טוב.

זה רע, רע, רע. תודה, חברת הכנסת גוטליב. לא, ההערות שלה מחכימות וחשובות. צריך לסיים. תודה, אדוני היושב-ראש. יש משהו ששכחת בהקשר של הפשיעה הערבית.

לאפשר את, הרי זה כל כך חשוב לכם. קיבלתי סירוב, זה פשוט לא להאמין. הרי המצלמות האלה, רק שתדע גם אתה, המצלמות האלה הן מצלמות שיכולות להציל חיים. המצלמות האלה, בזכותן אתה יכול לפענח פשעים. עזבו אותנו, עזבו את הקואליציה, אבל באמת היינו מצפים ממי שרוממות העניין של המשילות ושל הסדר ושל החוק בגרונו, להסכים לנושא הזה של להביא היום את עין הנץ. אלה מצלמות כל כך חשובות, שאגב, עליהן אין שום מחלוקת ולא צריכה להיות שום מחלוקת. השר מרגי על קוצים, אז אני אקצר.

לא, לא, הכול בסדר. אני אקצר. האקוסטיקה פה איכותית. אנחנו נאחל לכולנו חג שמח, שנה טובה ומתוקה, שנה של ביטחון, שנה של עבודה קשה, בעזרת השם, שנה של הצלחות, שנה של ניצחונות, אדוני יושב-ראש הקואליציה, שנה של אחדות, שנה שבעזרת השם נגשים, תמיד אני אומר, יש לי כל כך הרבה חלומות ורעיונות, גם אם נגשים 50%,

70% זה טוב, כי באמת, בסוף בסוף בסוף, כל הדברים האלה, וחבל שחברי האופוזיציה יצאו, בסוף זה לא עניין פוליטי. אם אנחנו נגשים את החלומות והמשימות, בעזרת השם גם לילדים שלנו יהיה בטוח יותר לחיות כאן, אבל גם לילדים שלהם.

תודה רבה לשר בן גביר. אני רואה שאין כאן, מה אמורים לעשות לגבי ההצעה לסדר-היום? מסתפקים בתשובת השר? אני אומר שאם הם לא פה, אם הם מציעים, אז אנחנו כנראה מסתפקים בתשובת השר. תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק מטעם הממשלה בקריאה ראשונה, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 41), התשפ"ג 2023. יציג בשם הממשלה השר יעקב מרגי,

רשימת הדוברים סגורה. כבוד היושב-ראש, הצבעתם על ועדה?

שאלתי מי,

אז אמרתי שיסתפקו בתשובת השר. המציעים לא היו, אני שאלתי. בבקשה, עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 41) מערכות הגזים הרפואיים במוסדות הרפואה הן מערכות חיוניות, תומכות חיים ומקיימות חיים במהלך טיפול רפואי. לא ציינתי שאני משיב במקומו של שר הבריאות, שבדרכו לשליחות חשובה. הגזים הרפואיים משמשים בעיקר בתהליכי הנשמה, הרדמה וטשטוש, ועושים בהם שימוש במוסדות רפואה שונים: בבתי חולים כלליים, גריאטריים ופסיכיאטריים, במרפאות לכירורגיה זעירה, קטנה ובינונית, במכוני גסטרו, במרפאות שיניים ועוד. ההתקנה והשימוש במערכות גזים רפואיים כרוכים בסיכונים ממשיים, שכן מדובר במערכות רגישות מאוד, ותקלות בהן עלולות לגרום, ואף גרמו בעבר, פגיעה בחיי אדם. לכן תכנון, התקנה, תפעול ואחזקה של מערכות הגזים הרפואיים דורשים מיומנות מקצועית, והם נדרשים לעמוד בסטנדרטים בטיחותיים גבוהים, מגובים באישורי בדיקה ותקינות של בעלי מקצוע מוסמכים כדוגמת מהנדסים, הנדסאים וטכנאים בעלי ניסיון מעשי בתחום, אשר עברו הכשרה ייעודית לפעולות אלה. דרישות ההסמכה לבעלי התפקידים השונים לטיפול במערכות הגזים הרפואיים מבוססות על עבודה מקצועית של ועדה מייעצת ייעודית שהוקמה על ידי משרד הבריאות. בעקבות המלצות הוועדה המייעצת, עודכן הנוהל המקצועי אשר מסדיר, נוסף על דרישות ההסמכה כאמור, גם את נושא התכנון, הקבלה, הבדיקה, האחזקה והתפעול של מערכות גזים רפואיים במוסדות רפואה בארץ, והוא משמש את כל העוסקים בתחום הגזים הרפואיים במוסדות רפואה, ומסתמך על תקנים ישראליים ותקנים בין-לאומיים. נוסף על כך, בעקבות המלצות הוועדה המייעצת, הוחלט במשרד הבריאות על קיום הכשרות ייעודיות לבעלי התפקידים השונים, וכן על הקמת מערך הדרכות מטעם משרד הבריאות, אשר יכשיר את בעלי המקצוע למילוי תפקידם, ובסיום ההכשרה תוענק למסיימים בהצלחה תעודה מטעם המשרד. בהליך 6327/21, אמנון הדרי נגד משרד הבריאות, המתנהל בבג"ץ, טען העותר לפגיעה שלא כדין בחוק-יסוד: חופש העיסוק, בשל עיגון דרישות ההסמכה לעיסוק בגזים רפואיים כאמור בנוהל, חלף קביעתן בחקיקה ראשית כנדרש. במסגרת ההליך משרד הבריאות יתחייב להסדיר בחוק את ההוראות הנוגעות להסדרת העיסוק במערכות גזים רפואיים. בתיקון זה מוצע להסדיר את הסוגיה מבחינה חוקית ולתקן את פקודת בריאות העם,

כך שתוטל חובה על מנהל מוסד רפואי לבצע את הפעולות הקבועות בטור ב' לתוספת השישית המוצעת, ובהן התקנת מערכת גזים רפואיים, פיקוח על התקנתה, הפעלת מערכת גזים רפואיים ועוד, ביחס למערכות הגזים הרפואיים על ידי בעלי תפקידים אלה בלבד: מתקין,

מפעיל ומהנדס בודק, בהתאם לתקן ההסמכה האמריקני, ולקבוע את תנאי הכשירות וההכשרה של כל אחד מהם. הצעת החוק אושרה על ידי ועדת שרים לענייני חקיקה, ואבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעה בקריאה ראשונה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר יעקב מרגי. הדוברת הראשונה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

האופוזיציה יצאו כאשר השר לביטחון לאומי, כפי שהוא ביקש שיקראו לו, דיבר. לא זאת בלבד שגם החברה הערבית סולדת מההתנהלות שלו, גם החברה היהודית, כלל החברה הישראלית, סובלת וסולדת מההתנהלות של השר. אתמול קיבלתי מכתב מהרמ"ט שלו, כי הוא לא יכול לענות בעצמו על מכתבים ששולחות לו חברות כנסת, אז הוא העדיף להסתתר מאחורי חנמאל הידוע, ולענות לחברת הכנסת תשובה לקונית לחלוטין, כשאני מצרפת לו תמונות אכזריות מאוד של כמה שוטרים שלא זו בלבד שפוגעים במפגינים, אלא ממש אקטיבית חוסמים למפגינים את הפה ואת האף יחד במקביל במשך דקות ארוכות, שוטרים שלנו, שאמורים להגן עלינו.

ברור שצריך לטפל בהפגנות, ברור שצריך לטפל ולעשות סדר בהפרות סדר. זאת הדרך? לחסום ולחנוק ממש אקטיבית אף ופה של מוחים? אז במקום לענות עניינית אפילו משפט קצר: "בבדיקה", שזה אחראי, "קיבלתי את מכתבך,

אפילו זה לא היה שם. מה היה שם? הרמ"ט כותב, כי השר לא כותב, כי הוא עסוק בביטחון הלאומי שלנו, שבאמת גאה עכשיו, הרמ"ט כותב: תפני למח"ש. איזו חוצפה, שמראה בדיוק את מה שאנחנו צועקים פה ומתריעים מפניו במשך כל התקופה הרעה הזאת. איזה חוסר אחריות. זאת האחריות הלאומית? זה להגדיל את הכבוד של המשטרה? זה להגדיל את רחישת האמון הציבורי במשטרת ישראל? זה ההפך הגמור. הנזקים האלה שהשר שהוא חלק מהממשלה הזאת גורמים למערכות הביטחון, למערכות המשטרה, לצבא ובעיקר לאמון הציבורי הם נזקים כל כך עמוקים, שאני לא יודעת אם ייקח שנים, אם בכלל, כדי שאפשר יהיה לתקן את זה. ברשותך, אדוני היו"ר,

שמעתי את הדיון הקודם, ואני יודעת שיש לי 18 שניות, ובכל זאת אני רוצה לנצל את השניות שנשארו לי כדי להקריא כאן כמה מילים של פרופ' חוריה סעב, שכתבה לי שבעלה נרצח. באתי לבקר אותה בניחום האבלים באבו סנאן, והיא ממש התחננה,ביקשה,

לא התחננה, שאני אקריא את הדברים החשובים האלה בשמה. וכך היא פונה אל חברי הכנסת: אני פונה אליכם, אלמנתו של מי שנרצח בטרם עת, המנוח גאזי סעב, אני פונה אל מעמקי ליבכם בדרישה להרים את הכפפה במאבק הבלתי-מתפשר בנגע האלימות ובעצירת נחלי הדמים הזורמים בקרבנו. אני כותבת לכם בלב כואב ובעין דומעת,

עקב אובדן היקר מכול, שהותיר אותי אלמנה והותיר שלושה יתומים על לא עוול בכפם. בעלי המנוח נאבק בנגע האלימות שהתפשט בחברה הערבית בכלל ובמגזר הדרוזי בפרט כאש בשדה קוצים. אך ידם של המרצחים השפלים השיגה אותו טרם השלים את משימתו. אני פונה אליכם, כותבת פרופ' חוריה סעב, תודה. בדרישה נרגשת להמשיך את דרכו, להילחם בכל מאודכם ובכל העוז למען חברה יותר בטוחה. כולנו כאן צריכים להישבע לפרופ' חוריה סעב, לילדים היתומים ולכל מי שנפגע מהאלימות הקשה והאכזרית שמשתוללת במדינה. תודה רבה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אתמול במסגרת ביקורו המוזר, המשונה וגם קצת מבזה, בארצות הברית, ראש הממשלה שלנו נפגש עם איש עסקים מוכר ושוחח איתו על קדמה ועל בינה מלאכותית. זה היה מצחיק ועצוב יחד, כי מאז הקמת הממשלה הזאת ראש הממשלה יחד עם השרים שלו וחברי הכנסת מהקואליציה עשו הכול כולל הכול כדי לפגוע בכל מה שמסמן קדמה. הממשלה הזאת הרסה את ההייטק הישראלי, היא גרמה למאות חברות ומרכזי פיתוח להירשם מחוץ לגבולות ישראל, ולמשקיעים הזרים, פשוט לברוח מכאן. נרשמה ירידה של 70% בהשקעות הזרות מתחילת השנה, וכאשר כל ההייטק העולמי מתחיל להתאושש, ההייטק הישראלי ממשיך לשקוע, כי הממשלה הזאת שמה לה למטרה לחסל אותו. בזה היא דווקא מצליחה

השמדת הערך המשמעותי ביותר בכלכלת ישראל, ירידה ניכרת בהכנסות המדינה, ובהמשך צפויה גם פגיעה לא קלה בתעסוקה. הכול בגלל חבורה מופקרת של שרים וחברי כנסת שבאו להרוס את ישראל היהודית, הדמוקרטית והליברלית. כאשר ראש הממשלה הכושל מדבר בחו"ל על בינה מלאכותית, אצלו בבית כאן משרד העלייה והקליטה מקפיא את התוכנית לקליטת המדענים העולים בגלל מחסור בתקציב,

של 13 מיליון שקל. בשבוע שעבר, בוועדת הכספים, שבה אני משמש כמרכז האופוזיציה, אישרו העברת 476 מיליון שקלים לטובת החינוך החרדי, בחורי ישיבות ועמותות הציונות הדתית. הבוקר הוועדה דנה בהעברת 61 מיליון שקלים לצרכים לא בדיוק קיימים של המשרד לשירותי דת. מדוע הם לא בדיוק קיימים? כי ביקשנו בוועדה הסברים ולא קיבלנו. אבל 13 מיליון שקלים למדענים העולים בקואליציה לא מצאו. הממשלה הקיצונית והכהניסטית הזאת נלחמת בהייטק, נלחמת בחינוך הממלכתי, נלחמת בעולים, נלחמת במדע, נלחמת במגילת העצמאות, בכל ערכי היסוד של מדינת ישראל. כולי תקווה כי בשנה החדשה אנחנו נשלח את הממשלה הרעה הזאת הביתה, כי אין לנו ארץ אחרת. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת, את הנאום הזה אני מקדישה לאברהם ברוך ז"ל, שנהרג רק בגלל שלא היה סולם גבוה מספיק למערך הכבאות בערד כדי להציל אותו. המקרה של אברהם לא יוצא לי מהראש, בטוחה שלכולם. אני לא יודעת איך אפשר לעבור לסדר-היום כשאדם נשרף למוות בעוד הכבאית סמוכה אליו, רק כי לא היה סולם גבוה מספיק. כאילו חיים של ציבור זה עפר, אבק, אפשר פשוט לוותר עליהם אם לא נמצאים במקום הנכון. ומה התגובה של הממשלה הזו? זאת הממשלה שקיצצה 2.5 מיליון שקלים ממערך הכבאות בשבוע שעבר. היום, בקיצוצים של היום, אמרו לנו, ולדימיר פה, מה אמרו לנו? זה מעודפים. זה מעודפים. אבל תגידו, בערד יש עודפים? משרד הרווחה, איזה עודפים?

אני אגיד לכם, לשירותים החברתיים שלנו אין עודפים. יש חוסר גדול. ומי שחושב שהקומבינה היא לקחת במקום לתקצב ולתגבר ולהרחיב ולאפשר חיים לאנשים עבור שירותי דת,

זה לא יהודי, כי אלו שירותים שהם פיקוח נפש לכל דבר ועניין.

קיצצו מהפיקוח על תאונות בנייה ועבודה, כי גם החיים של הפועלים הם כלום. תגידו לי, אמר חברי גלעד קריב, בצדק, בית כנסת שייבנה על הכסף הזה, האם הוא ראוי? האם זה מה שאנחנו רואים בערכים היהודיים שלנו? בטח לא שלי, בטח לא שלכם, אבל כנראה הממשלה הזו איבדה לגמרי את העניין, איבדה לגמרי את העניין בחיים עצמם, בציבור. הכול סביב ביזה, ואז הם יגידו שזה עניין של צמצום מה שלא היה לפני כן, השוואת פערים,

לקצץ מהשירותים החברתיים, לקצץ מהרשות לתאונות בנייה ועבודה, ממערך הכבאות, מאנשים עם מוגבלות, מניצולי שואה, זה לא סביר. אבל הממשלה הזו איבדה את הסבירות. ואני אסיים בשירה של תהילה חכימי, "מלח הארץ": "מדינת מלחמה / שוכחת / מדינת רווחה / אל המדבר הצהוב נושבות רוחות / מכסות את הכור בדימונה / מכסות את המפעלים / מכסות את הפועלים. / שופטים / פוליטיקאים / עסקנים ציוניים / בעלי בית של שטחי מרעה / מלח הארץ / נזרה בחתכי פריפריה". תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כרבע שעה אולי עלה לדוכן זה שר הכישלון הלאומי, שר השנאה והמסית הלאומי. הוא עלה לענות על דיון כל כך חשוב, על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, ובמקום להתמודד עם תופעת האלימות, הרציחות וארגוני הפשיעה, הוא מצא לנכון לשיטתו להתייחס בסוף דבריו לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. הוא דיבר על עלייה באחוז הריסת הבתים והאכיפה בנגב, וזה בא יום אחד אחרי שהוא גם פרסם, אתמול, שיש עלייה בהריסת הבתים בנגב. אנחנו עדים בשבועות האחרונים למופע אימים של משטרת בן גביר בנגב. השאלה שצריכה להישאל, לא המשילות שמדבר עליה שר הכישלון הלאומי, שמאמין שבאכיפה מוגברת, ומאמין שמה שלא הולך בכוח ילך ביותר כוח. הוא יכול להתמודד עם סוגיית הבנייה בנגב. ההתמודדות האמיתית עם הסוגיה הזו בנגב היא להכיר בכפרים הלא-מוכרים בנגב. לבתים שנהרסו בשבועות האחרונים, לאנשים האלה אין שום אפשרות להוציא היתר. המשילות האמיתית בנגב זה לא יחידת יואב וזה לא להעביר מיליונים ליחידת יואב ועוד משטרה, המשילות האמיתית היא להכיר ביישובים האלה. המשילות האמיתית בנגב, רק היום התפרסם: בוואדי א-נעם, יישוב לא מוכר, כ-100 ילדים בגיל לימוד חובה, גן ילדים, לומדים באוהלים. המשילות היא למצוא פתרון לילדים האלה, לתת להם כיתת גן, לתת להם אפשרות להתפתח כאזרחים שווים במרחב בנגב. המשילות האמיתית בנגב זה לא עוד משטרה, זה לא עוד שנאה. בשמונה השנים האחרונות נהרסו בנגב כ-10,000 בתים, כל בית שנהרס זה משפחה, זה ילדים. על מה אתם רוצים?

מי שמוביל את מדיניות ההריסות, איזה ילדים יגדלו? מי שהורס את הבתים הורס את העתיד המשותף בנגב, הוא מגביר את העוינות, הוא מגביר את הסבל של הילדים האלה.

ולכן כשבאים להתמודד עם האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, צריך להפסיק מיידית את הריסת הבתים. המשילות האמיתית היא להכיר בכפרים. המשילות האמיתית היא לטפל במערכת החינוך, ברווחה, בבריאות, ולתת לאנשים את ההזדמנות לחיות כמו שאר האזרחים במדינה.

חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, אנחנו בימים הנוראים. אנחנו בעצם לפני קביעת גורלנו בשנה הקרובה. ואני חייבת לציין, אני מלאה כרימון בטענות, בתחושת, לא רוצה להתבטא במילים, אבל בתחושה שאנו לא מובילים את העם הזה, את המדינה הזו, לאן שציפינו. אני יכולה לומר שאנחנו יושבים כאן, ושמענו את חברי הכנסת שדיברו, אני חושבת שכל אחד מהם, אם זו חברת הכנסת מרב ואם זה חבר הכנסת יואב ונעמה לזימי, ובאמת הגיעו לשולחן המליאה עובדות, לא המצאות.

מאחר שאנחנו באמת בפתחו של יום הכיפורים, אני דווקא מעדיפה לדבר על פיוס. לבקש באמת מכל חברי הכנסת, אנחנו מייצגי ציבור, רואים אותנו כל היום במסכים, אנחנו הדוגמה לנוער, לילדים, למשפחות שלנו. מביך אותי שאני צריכה לבוא ולהתווכח עם שר שקורא לנו מגעילים. לאיזו רמה הגענו. אני באמת רוצה לפנות אליכם בימים אלה, לעשות חישוב מסלול ברמה. הרי כל אחד כאן באמת הגיע עם יכולות, עם השכלה, ואין שום סיבה שאנחנו נהפוך להיות המראה הנוראית של הציבור שלנו. אני פונה מכאן לראש הממשלה, שמאוד מאוד עסוק בימים אלה: תוריד את הרפורמה הזו, תגנוז אותה, תציל את העם שלך, תכנס את כולנו. יש אפשרות להגיע להסכמות. זה מה שהעם השסוע מבקש שיקרה. בואו ניתן תקווה. וברשותך, אדוני, אני רוצה, ראשית, מעל במה זו, לבקש סליחה. סליחה אם פגעתי במישהו, סליחה אם פגעתי בציבור, מחילה בימים אלו. ואסיים במילות השיר של אהוד מנור, "בשנה הבאה" עוד תראה, עוד תראה. תשיר? כן, אני נרגשת.

עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה, כי מגיע לנו. עם ישראל חי, ועם ישראל הם אחים, וצריך לשמור על זה.

חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול,

ריגשת אותי עכשיו בדברייך, ואני מצטרף אלייך. אבל מה לעשות, אנחנו נמצאים פה, בבניין הזה, מהבוקר, וחשבתי באמת שיהיו דיונים ענייניים ושידברו באמת באמת על הנושא הזה של הרצח בחברה הערבית, אי-אפשר להגדיר את זה אחרת.

אני יושב פה, ועולה מר אמסלם, והדבר היחידי שהוא עושה, כמו שהוא רגיל לעשות, זה לתקוף, להשמיץ, להעליב את האנשים שיושבים פה ואנשים שמסתכלים מחוץ למליאה. אני שואל: למה? למה הוא מתנהג בצורה כזו? מה כל כך בוער בו לבוא ולהעליב אנשים באופן אישי ולקרוא להם בשמות גנאי? הסיבה היחידה: כי אין לו דבר אחר לעשות, אין לו דבר אחר להגיד. הוא פשוט רואה שההתנהגות הזאת מעלה אותו בסקרים בפריימריז בליכוד, הוא רואה שזה מה שמחזק אותו בבייס, והוא ממשיך לעשות את זה, לא כי הוא מאמין שאנחנו באמת אנשים כל כך רעים. אנחנו מהבוקר יושבים פה ושומעים חבר כנסת אחרי חבר כנסת שמדברים על נושא הפשיעה הערבית. צריך להבין שאנחנו בפרוס שנה חדשה, ול-175 משפחות, 175 משפחות, השנה החדשה תהיה לא טובה, לא יפה, לא נעימה ולא עם עתיד. 175 משפחות שנרצח אדם במשפחה שלהן: ילד, מכדור תועה, אישה שסתם עברה והלכה לקניות, ילדים שהלכו לשחק כדורגל. לא פושעים, לא עבריינים, אנשים שיכולים להיות הילדים שלנו. זה עובר ככה בלי שאף אחד יתייחס במיוחד לזה. ומגיעה לפה טלי גוטליב, שבאמת מהבוקר שמעתי אותך בהרבה מאוד, שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה היום.

אשר מתחילה לה היום. משפטי חוכמה, אבל אני שואל באמת: האם 175 משפחות שנרצח בהן אדם, מה השאלה? זה דבר שאפשר לא להתייחס אליו? אפשר להגיד שהכול בסדר? הייתי מצפה מכם, ברור שלא,

אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאוד מעריך גם את מר ביסמוט, שהוא יושב-ראש ועדה שאני יושב בה, שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה, נושא הסמים והאלכוהול, ומדברים על הרבה מאוד תוכניות לעתיד.

אנחנו רואים גם בוועדה שאף אחד לא מסתכל מה יהיה בעוד עשר שנים, מסתכלים רק מה קורה היום בבוקר. אתם שמרנים מאוד, לא, אימא'לה, גם בתוכנית הזאת של בלימת הרצח בחברה הערבית צריך להסתכל מה יקרה בעוד חמש שנים, מה אנחנו עושים היום בבניין הזה. ישב פה השר, שאני לא מעריך אותו,

שיעשה משהו,

שיגיד משהו שיקרה בעוד חמש שנים.

איזה עבריין? איזה עבריין, די כבר.

עכשיו, הייתי מצפה מכם, אני רק מסיים משפט.

תודה רבה. זה לא רציני, 20 שנה, החזיק שלט,

חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי. אני מתפלאת עליכם.

לא מתאים לכם להגיד על מה השר עבריין, אני רוצה להגיד לכם משפט אחרון.

הוא השר שאחראי על המשטרה? במשטרה יש אגף תנועה? השר שאחראי על אגף התנועה עבריין תנועה. 76 הרשעות. 76 הרשעות, אתה קולט? 76 הרשעות, יושב חבר כנסת עם הרשעה, עופר, תקיפת חייל זה הדבר הכי חמור שיכול להיות, לפחות גם בעיני אלה שנמצאים כאן. אז אף אחד לא יצדיק אף אחד. דבר שהוא הורשע, הוא הורשע.

אבל למה נכנסים לשיח הזה?

תגידי, איך את יכולה להעריך את הבן אדם הזה?

הוא עבריין מורשע עם כתבי אישום, הוא פגע בחיילים. חבר הכנסת דוידסון, נא לסיים.

הוא ירק עליו. הוא ירק עליו. האדם הזה, שהוא שר היום, ירק עליו. תודה רבה, חבר הכנסת דוידסון.

איך את יכולה להעריך אותו? תודה רבה. נא לסיים. אני אסביר לך איך. לא, לא. לא להשיב. לא לענות. אפס מאופס, לא יכול להיות חבר כנסת. אפס מאופס.

נא לסיים. זה מה שיש להגיד עליו. חברת הכנסת טלי גוטליב, לא להשיב. אי-אפשר להגיד על

תקפו אותו כשהוא היה פה, תלמד את הסגנון מעמיחי אליהו, טוב, תודה. ששש. סימון. זהו, תודה.

בנימין נתניהו ועדה חדשה בכנסת להלכות ונימוסין. הגעת פורה, אחרי הפגרה. אביא לכם מראה.

חברי כנסת נכבדים, תודה רבה. 20 שנה. אבל טלי, את נכנסת לפה, תראי איזה שיח נהיה. שנייה, תהיי בנתיב, טלי. תודה, נאור. חבר הכנסת נאור שירי, תודה. ואז לא תהיה הרשעה, איך אנחנו? אה, שם. לא אמרת לי שנה טובה. חברי כנסת נכבדים, אני ממש מתפלאת עליכם. אתם מתווכחים כאילו עכשיו גיליתם את המציאות. זאת המציאות. הממשלה הזאת, יושבים בקואליציה שלה אנשים תומכי טרור, וגם אנשים מורשעים. ולצערי הרב זה לא רק השר שאמון על הביטחון הלאומי, אלא חברי כנסת. 14 חברי כנסת, רק לפני יום אחד, חתמו על מכתב שבו הם מבקשים הקלות לרוצח הטרוריסט של משפחת דוואבשה, עמירם בן אוליאל.

אלימות, שבע שנים, על מה אתם מתפלאים שהיא מכבדת את השר? הרי היא רוצה להקל, 14 חברי כנסת רוצים להקל. הם מפחדים על הבריאות הנפשית שלו. אולי צריך שנבדוק את הבריאות הנפשית והמוסרית שלהם, על זה שהם מגינים על רוצח ששרף משפחה, רוצים להקל עליו. תתארו לעצמכם, אם חס וחלילה אחד מאיתנו, מחברי הכנסת הערבים, היה מבקש הקלות למישהו שרצח, מה הייתם עושים לו? לא היו משפדים אותנו בכיכרות של המדינה? עכשיו מייעצים לנו, והשר עומד פה, ואנחנו כן יצאנו, כי הוא לא סמכות בשבילנו, כי אנחנו לא מכירים באפס הזה, שהוא אחראי כאילו על הביטחון שלנו. לא רק שהוא לא אחראי, אלא הוא פוגע באופן מכוון בביטחון של כל אזרח במדינה הזו בהתנהלות שלו, ועוד יותר באוכלוסייה הערבית. אני רוצה להגיד דבר אחד: הבקשה שלנו מהממשלה הזו, כבר ידוע שהם לא רוצים לעשות כלום בעניין הפשיעה, אנחנו רק מבקשים דבר אחד: אל תנסו לנצל את המצוקה, את הפחד ואת הבהלה שנמצאים בתוך החברה שלנו כדי לכפות עלינו עניינים פוליטיים. ממתי ראשי רשויות מקומיות צריכים לשבת ולדסקס בעניין התקציב שלהם עם ראש השב"כ? מנסים לכפות נורמות חדשות בכוח תוך ניצול הרציחות, היריות והפחד שבתוך החברה שלנו,

כדי להעביר את התוכניות הפוליטיות שלהם, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות.

אני שוב מדגישה: אל תתפלאו. השר הזה כן מורשע בתמיכה בטרור, ויש עוד ח"כים שתומכים בטרור אבל עדיין לא הורשעו. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

לא בהגנה על השר הכושל, העבריין המורשע, מורשע כמה וכמה פעמים, אלא להשוואה של מורשע למישהו שעדיין לכאורה אפילו, אמור להיות,

לא אמרתי מורשע, רק אמרתי שנאמר שמגישים.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, בשבוע שעבר ביקרתי בעיר ורשה והסתובבתי בכאב עצור באזור שבו היה הגטו שבתוכו נספו אלפי יהודים מרעב ומחלות וממנו נשלחו עוד מאות אלפים למותם, לקורת רוחם של אנשים מנוולים כמו אלון בוזגלו, רמי בן יהודה ואיציק זרקא, שחוגגים את זה. ראיתי אתרים קשים המעידים לאיזו תהום, לאיזו תחתית מוסרית מפלצתית יכולים בני אדם להידרדר.

ראיתי גם אתרים המעידים על גדולת נפשו של האדם, על יכולתו להתעלות לדרגות עילאיות של גבורה ואומץ, אלטרואיזם והקרבה למען הזולת.

תחושת צמרמורת עברה בי עת עמדתי בפתחו של הבונקר שבו הסתתרו וממנו לחמו גיבורי מרד הגטו, קומוניסטים, בונדיסטים וציונים לגווניהם, שכם אל שכם, נגד השטן הנאצי. יותר מכול לכדה את עיניי מצבת הזיכרון לארגון ז'גוטה, המחתרת הפולנית להצלת יהודים שהוקמה ב-1942, ובה פעלו במשותף יהודים ונוצרים בלב-ליבה של פולין הכבושה. על אף הסכנה הצליחו בז'גוטה לסייע לאלפי יהודים, בעיקר ילדים, להימלט מהגטו ולזכות בתעודות מזויפות ובמקום מחסה. בוורשה לבדה מחלקת הילדים של ז'גוטה, בראשותה של חסידת אומות העולם אירנה סנדלר, טיפלה והעניקה חיים ל-2,500 ילדים יהודים. בשנת 1943 לכדו אותה והיא עונתה, אבל הצליחה להימלט. לא כל הפולנים היו חסידי אומות עולם כמו סנדלר. ממש במקביל לפעולתה ההירואית של ז'גוטה, פעלו בפולין גורמים לאומניים שהמשיכו לרדוף ולרדות ביהודים וראו בהם אויב לא פחות מהצורר הנאצי. בכל עם יש גזענים מנוולים מרעילי לב, שאוטמים את העיניים והאוזניים ורואים באחר אויב ואיום, אך ארגון ז'גוטה מוכיח כי בכל עם ישנם גם צדיקים אמיצים העומדים לצד הנרדפים ונאבקים עימם ולמענם. גם מהצד היהודי בארגון ההצלה פעלו ביחד נציגי תנועות מגוונות, ובהן הבונד הסוציאליסטים, שהאמינו בשחרור מהפכני של היהודים, העם הפולני והאנושות כולה.

מי שכיהן כמזכ"ל המחתרת היה אברהם ברמן, לימים ראש ארגון הלוחמים האנטי-נאצים בישראל וגם חבר כנסת ממפלגתי, המפלגה הקומוניסטית הישראלית,

בכנסת השנייה. בשנת 1959, בשיאו של המשטר הצבאי, לסיים, חבר הכנסת כסיף. עוד שני משפטים, בבקשה. הוא הגיע לסח'נין ונשא נאום ואמר כך: התושבים הערבים אינם מבודדים במאבקם נגד מדיניות הדיכוי והאפליה. במאבקם למען זכויותיהם הצודקות עומדים איתם רבבות יהודים אשר אינם משלימים עם חרפת הדיכוי הלאומי ומדיניות הטבח בקיביה או בכפר קאסם,

את מורשתם של סנדלר וברמן אני גאה להמשיך בעת הזאת.

הם ושכמותם הם אחיי ואחיותיי, אחים לשותפות אזרחית ולא למיליטריזם, אחים לאנושיות ולא אחים לנשק, אחים ואחיות המסתכלים לכיבוש בעיניים ואומרים לו לא.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. עוד מעט יחשבו שאתה באמת עסוק, נאור. אתה נמצא פה במקום במהות שלך, בבני ברק, להציל את העיר, לנקות את העיר. אני בדיוק רואה סרטים שלך לראות איך אתה מתמודד, כדי ללמוד טוב יותר. אדוני ראש העיר הבא, היושב-ראש, כנסת נכבדה, "מזה ומזה אל תנח ידך." לא,

זה לא מה שמרענן, האמת, מאוד מרענן אותי. זה מה שרציתי לשמוע.

כי מצד אחד אני מחבב את חבר הכנסת בוסו, והוא יהיה חסר לי פה. איכשהו יוצא לנו גם לעשות משמרות מקבילות, למרות שלדעתי טוחנים אותך פה הרבה יותר, אבל זה כבר משהו אחר, אבל מצד שני, בני ברק צריכה ריענון, ולא רק בני ברק צריך ריענון, אלא כל המדינה הזאת צריכה ריענון. השאלה היא: אם אני לוקח את הסרטון שלו ומפיץ בבני ברק שחבר כנסת מיש עתיד ככה מפרגן לי, מה אני עושה עם כל החסידים והליטאים? חמסה חמסה. הינה. אנחנו בעד. תדע לך, טלי מספר שתיים ברשימה שלך, אתה יכול ללכת עם פלנלית על העיניים והזכייה מובטחת. אני רוצה כשיש פגרה, אז יש המון המון נושאים שאתה מגיע, בוא נגיד שהכנסת או הפוליטיקאים מייצרים ים של נושאים שאתם רוצים לבוא ולהעלות, ואני התלבטתי מה לומר. אבל דודי אמסלם,

איכשהו מגיע לפרוט על נימי נפשי, והוא ממש נוגע לי בלב. נכון, טלי? יש משהו בדודי אמסלם שהוא נורא נורא,

אמרת שיש לי לב? יש לי לב. לא, יש לך לב.

הוא השווה: גם באפריקה הלבנים ניצחו. עזבו את שאר השטויות שהוא אמר.

שמת לב לזה.

עצם הידע שהוא מרחיב ומכיר באפרטהייד, בוועדות הפיוס ובהיסטוריה של יבשת נורא משמעותית בהיסטוריה האנושית, אז אתה אומר: אוקיי. ואז אתה שנייה חושב על זה, ויושב שר, או עומד שר, שאני חושב שהוא בכלל רצה להיות שר רק בגלל היכולת שלו לעלות לפה בלי שום הגבלה של זמן,

יש לו קטע שהוא עומד,

הוא עושה את הפוזה הזו, ואתה יודע שאתה הולך לרבע שעה, 20 דקות, של כניסה באין כניסה. אבל בא שר ולוקח את האפרטהייד, כן?

אדוני שר הרווחה, לוקח את האפרטהייד ואת המאבק שעבד באפריקה ומשווה את זה למה שקורה פה, ומי פה הלבנים? כביכול אני, אני כיש עתיד, למרות שאני שמח שסוף-סוף מחשיבים אותי לאשכנזי, אולי זה היה מקדם אותי במועדונים וכל מיני דברים שמנעו ממני להיכנס, אבל אני הלבן. הוא נאבק בי כאילו אני שלטון האפרטהייד. עכשיו, זה חוסר הבנה. עזבו את חוסר ההבנה, אבל תסתכלו על ה-state of mind של הבן אדם: שימו לב, הוא אשכרה חושב שיש מאבק פנימי בישראל, והוא משווה אותו למאבק בין השחורים ללבנים בדרום אפריקה.

אז אתה אומר: סבבה, למרות שזה לא סבבה. דרום אפריקה או אפריקה?

האמת, יש אבל, עכשיו, נגיד שאתה לוקח זה עוד צעד. ואז אתה אומר: מי יו"ר המפלגה שלך? אתה במפלגת הליכוד, נניח שאתה באמת מאמין בזה. נלסון מנדלה של הליכוד. בדיוק. לא נלסון מנדלה אלא בנימין אמסלם ביטן, כי כנראה אני פספסתי את הקטע שבמפלגת הליכוד היה מישהו אחד לאורך כל ההיסטוריה,

שהיה מזרחי. פספסתי.

אני בתור אחד שהיה בנוער הליכוד בהוד השרון, ובטיפשותי הרבה הרצתי את בנימין נתניהו, פספסתי את הקטע שהוא מזרחי. אז יושב דודי אמסלם, ונאבק במי? במפלגה שלו. יריב לוין, יואב גלנט, יואב קיש, ניר ברקת. במי הוא נאבק? שלטון האפרטהייד שנמצא בתוך המפלגה שלו. הבן אדם לא בלופ. הוא לא בלופ, והוא בכלל, אני, כבר אין לי מילים. הבן אדם יושב, שר של כלום ושום דבר,

הוא שר שמקבל פה זמן, זאת המהות שלו, לדבר ללא הטיימר, כי הוא לא עשה כלום, פשוט כלום. הוא יצא נגד ראש הממשלה שלו, אמר: לא משפילים אמסלמים וביטנים. עמד ביום שישי, לפני שהוא עושה צ'ולנט, או לא יודע מה הוא עושה, דגים חריפים, אני עוקב אחריו,

וחושב,

תודה רבה, הטיימר היומי. תאמין לי, עדיף לך. לשון הרע, אני חוסכת לך. לשון הרע? ציינתי עובדות. הבן אדם שר בקואליציה שלך שחושב שאת שלטון הלבנים ואת מנהלת שלטון אפרטהייד. את פשוט לא שמה לב לזה.

או חבר הכנסת ביסמוט, שהגיע אלינו, מאיפה? גם אתה אשכנזי, אתה בעיה לאמסלם.

ואתם יושבים פה, שר הרווחה ובוסו, אתם שומעים את זה, והכול בסדר.

התפזרת.

תדע לך שאם תהיה ראש העיר, קיבלת ארבע וחצי דקות.

וטלי גוטליב תחליף אותך פה, אתם הולכים לעשות, אני לא אהיה יו"ר. אני לא אהיה יו"ר.

אפילו לא בצחוק. חבר הכנסת נאור שירי, תודה. משפט אחרון, כי אני רוצה גם לאחל חתימה טובה. גמר חתימה טובה.

אהבתי עוד בדודי אמסלם שהוא פתח ואמר: חתימה טובה לכל עם ישראל ושנה טובה, רק שהוא לא אמר מי זה עם ישראל. זו הבעיה. תודה רבה. ועכשיו, אם אתה רוצה, תקרא גם לאנשים בחוץ. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. ביקשתם. שלוש דקות, בבקשה. אני חשבתי שתבקש עשר דקות בשבילה. סוף-סוף. טוב, אני באה לדבר על שתי זכויות מתנגשות, ואני עושה את הנאום הזה, שהוא קצוב בזמן,

בהקשר של חוק המצלמות. אני עושה את זה לאור פניות רבות, גם של עורכי דין,

גם של אזרחים מודאגים יותר או מודאגים פחות. קבלו כמה הנחות עבודה שלפחות אני מציבה בבסיס הנאום הזה: האם בכלל יש לנו זכות קנויה לפרטיות במרחב הציבורי? כשלעצמי, אני מבהירה שבמרחב הציבורי אין זכות לאדם להניח שהוא לא יצולם רנדומלית, שהוא לא יתועד רנדומלית. יש לו זכות קנויה להניח שאם הוא יעשה משהו אינטימי במקום מסוים במרחב ציבורי בהיחבא, לדוגמה ילך הצידה, יעשה משהו עם איזו גברת, שם יש לו זכות להניח שהוא לא יצולם, מקום שבו אפשר היה להניח כך. אבל במרחב הציבורי אין זכות קנויה לפרטיות. זאת הנחת עבודה אחת. מנגד, הנחת עבודה שנייה: לאדם יש זכות קנויה סופר-בסיסית לפרטיות במרחב הפרטי. בצורה טוטלית. זאת הנחת עבודה. זו מול זו. אני חושבת שעל זה לא יכול להיות חולק. רעש הרקע שאנחנו שומעים ותוהים בעניין, וגם אני תוהה על אודותיו, זה עד כמה ניתן כוח בלתי מרוסן למדינה כמדינה כלפי האזרח. תפיסת העולם שלי, כידוע, אני אומנם ימנית מאוד בדעותיי הפוליטיות, ויחד עם זאת אני סופר-קנאית לאוטונומיית הפרט, ובתור מי שקנאית לאוטונומיית הפרט, אני שואלת ותוהה, האם אני, כשאני נותנת זכות לשימוש בכלי חקירתי או כלי מתעד כזה או אחר, איך אני יכולה לשמור לדוגמה על הדבר הבא: צילום מאהבת של מישהו בתוך הרכב, מי שומר את התמונה? מי יכול להשתמש בה, ואם בכלל? איך אני שומרת ואיך אני מנהלת את מאגר המידע? לפי איזה כללים? מי מבטיח לי שהכללים שאני אתווה למאגר המידע אכן יישמרו? וזה נמצא,

בבסיס השיח הזה שקשור למצלמות במרחב הציבורי.

במדינות רבות בעולם זה נחלק: באנגליה,

יש מצלמות בתוך, גם חבר הכנסת מיקי לוי, כשהיה מפקד תחנת ירושלים, עוד כשזה היה יקר מאין כמוהו הוא רישת את ירושלים כדי למנוע ולמגר פשיעה ולהשתמש בזה כדי לשמור על החוק. ולכן אני אומרת גם פה: אנחנו בכל זאת נמצאים בעידן שלא מדובר במצלמות רגילות אלא במצלמות שצריך ללמוד את האנומליה שלהן, זאת אומרת את יוצא הדופן בצילום הרגיל, כי זה לא צילום רגיל. אנחנו גאונים מספיק בשביל להבין שהצילום הביומטרי, יש לו סגולות ויכולות רבות מאוד, שעל פי צילום הפנים שלך אפשר לנטר את הפנים בעוד צילומים מכל מיני מקומות. אבל פה שוב אני מבהירה, יש לנו כמה ערכים שאנחנו צריכים להבין שהם מטרה שאנחנו מציבים בפנינו: יש לנו מטרה של מיגור פשיעה, בטח ובטח פשיעה חמורה, זה לא בא למגר עבירות פשוטות, כי עבירות פשוטות, לא בשבילן אנחנו נפעיל את המערך הזה.

לעבירות הפשוטות יש לנו את המצלמות הרגילות שמופעלות ממילא, והציבור מוזהר מפניהן. יתר על כן, יש חובת אזהרה שבמרחב ציבורי יש מצלמות. אבל מכאן ולעתיד החובה שלנו, אדוני היושב-ראש, אני אסיים. אדייק לך את חובתך כחבר כנסת. חובתנו, לאחר שהבנו את האינטרסים המנוגדים בעניין הזה וכי אנחנו לא רוצים לתת כוח בלתי מרוסן למדינה כמדינה, כי כשהמדינה מול האזרח הכוח הוא בלתי מאוזן בעליל, לכן תפקידנו, בוועדה הרלוונטית שתדון בחוק, יהיה להביא אנשי מקצוע שיסבירו לנו את יכולת הניטור, את יכולת הניתוק של המצלמה, את ההתעלמות מהאינפורמציה,

את מאגר המידע, שאנחנו צריכים להציב, עד כמה ניתן לעשות בו שימוש ואיך. זה תפקידנו כחברי כנסת. אני מקווה שהבהרתי את הדבר. כולנו פה קנאים לזכויות פרט, לצד חובתנו לשמור על הציבור מפני פשיעה חמורה.

קודם דילגתי על חבר הכנסת עודד פורר, כי הוא אינו כאן. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. ב-2000 שמתי 350 מצלמות בעיר העתיקה, גמרתי את הדקירות ואת כל האירועים.

זה הוויכוח, מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו עדים לכניסה מסיבית של כוחות של המשטרה ושל הדחפורים של מינהל מקרקעי ישראל לבתי המגורים של התושבים שלנו בנגב. הם הורסים. ורק בתקופה האחרונה הגיע השר בן גביר על מנת להשקיף על ההריסות של תושבי המדינה. אני רוצה להגיד שהם הורסים בלי לתת חלופות לאנשים, משאירים משפחות שלמות בלי קורת גג. המצב הזה לא יכול להימשך. אני פניתי לכל המשרדים הממשלתיים על מנת שייתנו תשובות לאנשים. פניתי למשרד של השר שקלי וגם למשרד של ראש הממשלה, ואני גם פונה במכתבים רשמיים, ואין מענה, לצערי הרב. הממשלה שנבחרה בשנה שעברה לא מספקת תשובות לאנשים מבחינת מגורים לאנשים, וגם בנושא כל כך מחפיר בחברה הערבית, נושא הפשיעה והאלימות,

השר עולה לכאן, משקר במצח נחושה ולא נותן תשובות. הוא עולה לכאן, הוא מקריא את כל החקיקה שביצע, שהכנסת אישרה,

בתקופה האחרונה, אבל אנחנו רואים שהמספרים רק עולים, ואין לשר תשובות. הגיע הזמן שראש הממשלה יתעשת ויפטר אותו. הוא לא יכול לספק ביטחון לאנשים. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, אין מה לעשות. יש פה ראש ממשלה שאמור לתת שירות לכל האזרחים. אי-אפשר להתעלם ולהתנער מהחברה הערבית. החברה הערבית סובלת, מספר הנרצחים עולה, מספר הפצועים עולה, ואף אחד לא מרסן את גורמי הפשיעה, ולכן מוטלת על ראש הממשלה האחריות המלאה לטפל בנושא הזה. אדוני היושב-ראש, בנגב היום, ביישוב ואדי א-נעם באשכול אל-עזאזמה, ל-150 ילדים בגנים בטרום-חובה אין מסגרת חינוכית. ביישוב ואדי א-נעם באשכול אל-עזאזמה אין להם מסגרת חינוכית מכיוון שרמ"י לא מאשר הצבת מבנים יבילים שם. ולכן פניתי בבוקר לשר החינוך יואב קיש על מנת למצוא פתרונות. אני יודע שיש רצון במשרד החינוך לטפל בסוגיה הזאת, אבל לרמ"י אין רצון להציב שם מבנים, ולכן דרושה כאן התערבות של שר החינוך יואב קיש על מנת לפתור את הסוגיה הזאת ולהביא לחזרת הילדים והתלמידים לבתי הספר, במקום שהילדים שלנו ילמדו באוהלים. אני מבקש התערבות של כולם על מנת לפתור את הסוגיה הזאת ולהביא לחזרת התלמידים לבתי הספר.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. חבריי וחברותיי חברות הכנסת, אנחנו מכונסות ומכונסים כאן בשעה שראש הממשלה נתניהו נסע להתחנף, לעלות לרגל למחולל האנטישמיות הנוכחי אילון מאסק. אז בזמן שהוא עושה סיבוב שעולה למשלמות ומשלמי המיסים הישראלים מיליונים רק בשביל שהוא יוכל לקבל פוטו-אופ עם עוד איש עשיר, אחד מאלה שהוא כל כך כל כך אוהב, בדרך הוא מצא לנכון להגיד שהמפגינות והמפגינים,

הפעם אנחנו רואים הפגנות נגד ישראל על ידי אנשים שחוברים לאש"ף, איראן ואחרים. ובכן, המערכת הזדעזעה: אוי ואבוי, ראש הממשלה מסית נגד המפגינות והמפגינים, שהם באמת פטריוטיות ופטריוטים והיחידים שמונעים את ההפיכה המשטרית שמחסלת את הדמוקרטיה הישראלית.

אבל בואו נודה באמת: האדם שהסתה ושקרנות הן האומנות מספר אחת שלו, בואו רגע ניזכר בלהיטים הגדולים של ההסתה של נתניהו,

בממשלה הקודמת הוא אמר: כל דקה של בנט על הכיסא,

שותפו הגדול, האיש שעבד אצלו, קידם אותו, הוא ימני לפחות כמונו, כל דקה שלו על הכיסא עולה לאזרחי ישראל מאות מיליוני שקלים לתומכי טרור. על הממשלה שלנו. ב-2015, ביום הבחירות, זכור לנו הלהיט הגדול: שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי, עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. עוד לפני יום הבחירות הזה, בקמפיין היו באמת סרטונים מדהימים.

ראינו את מי שאמורים להיות כאילו אנשי דאעש, ראו כאילו אנשי דאעש עוצרים ואומרים: איך מגיעים לירושלים? ועונים להם: קחו שמאלה, ומייד אחרי זה כתובית: השמאל ייכנע לטרור, מלווה, כמה אירוני, בשלוש יריות. תשדיר אחר הראה מחבל מחמאס יחד עם חברי ועדים שונים, ועדי עובדים, כן, ועדי עובדים, אלה שהתנגדו באותה עת לנתניהו. זאת הייתה מערכת בחירות שבה גזרו תעודות של חברות בליכוד וכו' אז הם ביחד, ועדי עובדים וחמאס. הגיוני סך הכול. בשנת 1997, לא נשכח את המשפט הידוע: השמאלנים,

אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים. הם מסרו את הביטחון שלנו בידיים של הערבים. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי ערבים. הם שכחו מה זה להיות יהודים. וכמובן כמובן כמובן במרץ 1995, כראש האופוזיציה, אמר על החמאס: הם מקבלים איתותים גם מהממשלה, ממשלת רבין בשעתו, וגם מאש"ף להרוג יהודים ביו"ש.

בקרוב נציין את יום השנה לרצח יצחק רבין. נתניהו לא יגיע לטקס. אני רק יכולה לברך אותו על כך. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אני מבקש, ברשותכם, להקריא מכתב מאת אלון כהן. אלון כהן הוא מייסד סייברארק, וככה הוא כותב לראש הממשלה, וזה לא מילים שלי, אלה מילים של אלון: "מר נתניהו, שמעתי אותך טוען אתמול בלי למצמץ שאתה הפכת את ישראל למעצמת סייבר. בוא תספר לנו, איך בדיוק עשית זאת? אני ממש סקרן לשמוע. ובמקרה, בסייבר ובתולדות הסייבר הישראלי אני קצת מבין" כך כותב אלון. "חברת צ'ק פוינט, מאבות הסייבר הישראלי, קמה, להזכירך, בשנת 1993, קצת לפני זמנך. את צ'ק פוינט הקימו שלושה אנשים מוכשרים בשם גיל שויד, שלמה קרמר ומריוס נכט. איך בדיוק תרמת לצ'ק פוינט? אני ממש סקרן לשמוע", כך כותב אלון כהן. "את סייברארק הקמנו אודי ואני" אני, דהיינו אלון כהן, "כמה שנים אחר כך, במקרה תחת ממשלת אהוד ברק ואחר כך אריק שרון. האמת, לא ברק ולא שרון, וכמובן גם לא אתה" מר נתניהו, "לא תרמתם לנו דבר וחצי דבר בבניית החברה. אפילו שקל אחד לא קיבלנו ממך. בטח לא עזרה. את הידע שרכשנו כולנו, אנשי צ'ק פונט וסייברארק, בשירות ארוך ארוך בצה"ל, רכשנו הרבה לפני תקופתך, בסוף שנות השמונים, תחילת שנות התשעים. אז איך בדיוק עזרת? האם פעם נתת לנו עצה טובה? חיברת אותנו ללקוח פוטנציאלי? נתת לנו מימון כלשהו? הפחתת מיסים?" קידמת את המדעים המדויקים והטכנולוגיה בבתי הספר? "מה בדיוק מכל אלה עשית שאתה קושר לעצמך כתרים של הפיכת ישראל למעצמת סייבר? "תן לי לגלות לך סוד: ישראל הפכה למעצמת סייבר בזכות יזמים ומשקיעים ישראלים מבריקים, יצירתיים, חרוצים ופורצי דרך כמו אלה שציינתי וכמו אסף רפופורט, מיקי בודעי, גיל רענן ועוד רבים רבים שהיריעה קצרה מלהכיל, אנשים שעבדו לילות כימים, שהביאו מיליארדי דולרים למדינת ישראל" פרצו דרכים, שילמו תשלומי שכר, "ועזרו בכך לבנות את המדינה שאתה הורס ומפורר. תראה לי אחד מאותם יזמים שיגיד שמשהו ממה שהוא הגיע אליו זה בזכותך או בזכות פועלך". משפט אחרון. "תרשה לי, כמי שבאמת הצביע לך פעם מזמן בתמימותו, לתת לך עצה מכל הלב: אם אתה באמת רוצה להפוך את ישראל למעצמת

או סייבר או נהיגה אוטונומית או לפני הכול בכלל להחזיר את קטר ההייטק על הפסים, פשוט לך הביתה".

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, בזמן הנאום של השר לכישלון לאומי יצאנו כל חברי האופוזיציה,

צריך לומר שבאודיטוריום הזה, כשמישהו צועק מפה,

גם ראיתי את זה,

שומעים רק אותי מעיר לכם.

זה נראה לא טוב. שומעים רק את מי שמדבר, לכן מראש אין מה לבוא, ואז יהיה לו את הרמקול,

ובעיקר ישקר,

כי הוא משקר כמו שהוא נושם. אבל שמעתי חלק מהנאום, כולו שקרים. כולו שקרים. בואו נתחיל, כי אפשר להתמודד עם שקרים: דבר ראשון, בממשלה שלכם התפטרו 1,800, בשם השם, תעשו גוגל, בגוגל פשוט תראו שבממשלה שלנו התפטרו 1,050 שוטרים. מה לעשות? אלה המספרים, אין מה להתווכח. עכשיו, יבואו ויגידו לי: אבל זה גוגל.

חוברת של ראש אמ"ש, אמ"ש, למי שלא יודע: אגף משאבי אנוש. מיקי מכיר מצוין. ורק שתדע שעד אוגוסט, נגיד, לצורך העניין, היום, התפטרו 668 שוטרים.

עד אוגוסט של בן גביר, אתם יודעים כמה התפטרו? 725. זאת אומרת, אפילו עד אוגוסט אצלנו התפטרו פחות. עזבו שהוא משקר. ואני אגיד לכם עוד נתון: הוא קיבל 1,000 שקל בשלוש פעימות, מה שאנחנו לא קיבלנו, מה שעמר בר-לב לא קיבל. השקרן הזה עולה לפה וצועק: 1,800. מה הוא חושב, שכולם מטומטמים? שאי-אפשר לבדוק? שאין חוברות? שאין דיווח לכנסת? אין, אין, לא היה D9 כזה על המשרד לביטחון פנים.

בואו נעבור לכב"א. הלך לשתי המשפחות, משפחת מרציאנו ומשפחת אסד, שני כבאים שהצילו חיים, נפלו לבור, ויצאו משם, לצערי, בארון קבורה, הלך לשתי המשפחות האלה, משפחות של גיבורים, גם אני ביקרתי אצל משפחת מרציאנו, ואמר להם: אני מביא הצעת מחליטים, ואתם תקבלו הכרה. לא עשה שום עבודת מטה, לא דיבר עם שר הביטחון, הם הרי לא מדברים, אבל מה אכפת משתי משפחות שכולות על הדרך? חנמאל הבטיח לו, חנמאל הבטיח למשפחות שהן יקבלו הכרה. שקרן. אבל מה? למה משפחות שכולות? ומה עם שב"ס? מעכב מינויים רק כי הוא רב עם הנציבה. שידעו אזרחי ישראל שאין מפקד לכלא איילון ואין מפקד לכלא אלה ואין מפקד לבית מעצר אוהלי גדרות, אין מפקדים כי הוא תוקע מינויים, כי היא לא באה לו טוב, היחידה שאומרת לו את האמת בפרצוף, קטי פרי. הוא רב איתה, אז הוא לא ממנה קציני מודיעין. אתם יודעים מה זה קציני מודיעין? מיקי, מה זה כשאין קצין מודיעין בכלא? מה, זה סכנה לנו. נא לסיים. הלך לכלא עופר, עבר אגף-אגף של ביטחוניים,

והתחיל לצרוח על הביטחוניים, כמו איזה ילד. אמרו לו: מספיק, מספיק, זה יכול לעשות נזק.

מתחיל לצעוק עליהם: הינה, אני פה ואתם שם. תגיד לי, יש בושה כזאת? עומד פה, ואחרי זה אומר לכולם: שנה טובה ומתוקה.

יכול היה לפתוח במלחמה רק בגלל הוויכוחים שלו על האסירים הביטחוניים, עם השמפו והפיתות.

שנה טובה. בן אדם שקרן,

עומד פה וחושב שאנחנו לא יודעים את האמת. D9 עבר על המשרד לביטחון פנים, וכל אזרח במדינה הזאת משלם את המחיר.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, יש רק שלוש דקות, ויש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, כי כל כך הרבה דברים מקוממים, לא תקינים, קורים כל היום בחסות הממשלה. אבל יש כמה דברים שבעיניי כל אזרח חייב לדעת, במיוחד תושבי הפריפריה, כי רק לפני חודשים ספורים הממשלה הזאת אישרה תקציב, יחד עם התקציב עברו גם 15 מיליארד שקלים בכספים קואליציוניים מאוד מאוד סקטוריאליים, סכום שמעולם לא עבר כאן באף ממשלה בכספים קואליציוניים. אבל הינה, בחסות הפגרה, מיליונים ממשיכים לזרום מחוץ למסגרת התקציב. אבל התקציב הזה הרי צריך להגיע מאיפשהו. בשביל שתמשיכו להעביר כספים אך ורק למגזר מאוד מאוד מסוים, בעיקר למוסדות התורניים, היה צורך לקצץ במקומות הכי כואבים. עכשיו, למרות שהרפואה קורסת, בטח ובטח בפריפריות, קיצצתם עוד 28 מיליון. כי איך אמר גפני? אנחנו לא רואים את האישה הדתייה מאופקים, בהתייחס לתלושי המזון, אבל בקיצוץ הזה, אתם לא רואים את אופקים כולה, לא רק אישה אחת. 18 מיליון שקלים עברו מהאגף לטיפול באנשים עם מוגבלויות, ממשרד הרווחה, כי לדבר זה הכי קל, אבל לבצע,

19 מיליון שקלים מכספי עידוד המגזר העסקי במשרד הכלכלה, כי מי צריך כסף למגזר שעובד, ואשכרה הוא אחד ממנועי הצמיחה של המדינה? 42 מיליון מתקציב שירותי עזר והסעות. אין לי מושג מה יעשה האגף הזה ללא התקציב. שיהיה בהצלחה למשרד,

וכמובן עוד 328,000 מהרשות לניצולי שואה. אני אזכור את זה כשיגיע יום השואה ותקשקשו את עצמכם לדעת: כמה זה חשוב, בלה בלה בלה, אבל חשוב לתת את הכסף הזה לאנשים בזמן שהם עדיין בחיים.

היום הועברו עוד 60 מיליון שקלים,

סכום שלא הוכנס לבסיס התקציב,

כולו למיזמים, 62. כן, אחר כך זה, אגב, 1.5 מיליון זה לסיורי סליחות, שמסתיימים בעוד ארבעה ימים. רק אומרת. בקצב שלהם יהיה עוד חודש סליחות. כן. גם הפעם זה יקוצץ ממשרדים חשובים, אבל למי אכפת? הממשלה הזאת מחלקת כספים על גבי כספים, והכול על חשבון האוכלוסיות הכי חלשות, ועל חשבונכם במיוחד, תושבי הפריפריה. בזמן שגם ככה הכול קורס, הכלכלה,

הביטחון, שמים עליכם פס ענק ודואגים אך ורק לעצמם. עכשיו תחליטו אתם מתי זה יגיע לכם עד לפה, ותודיעו להם.

תודה רבה לחברת הכנסת פרידמן. הודעת סגנית מזכיר הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת סימון דוידסון, צגה מלקו, ואליד אלהואשלה וסימון מושיאשוילי בנושא: מכת טביעות בחופי הים. הודעת שר הבריאות על מסקנות ועדת העבודה והרווחה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אליהו ברוכי, יונתן מישרקי, חילי טרופר, דבי ביטון, יאסר חוג'יראת, נעמה לזימי, צגה מלקו ועופר כסיף בנושא: מציאת פתרון לניידות לילדים עם מוגבלות ברמה קוגניטיבית נמוכה.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת בועז ביסמוט, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני פונה אליכם דווקא. חבל שהאופוזיציה לא כאן, אבל אני שמח. ברוך שובכם. בועז, אף אחד מהליכוד לא נמצא לשמוע.

אני מניח שאתמול לא הייתם בארץ. אני מניח שאתמול לא הייתם בארץ, כי אם הייתם בארץ יחד איתנו, הייתם המומים לראות כיצד פוגעים בסמלי מדינה. ואתה יכול להנהן בראש, ועצם העובדה שאתה מהנהן בסוג של זלזול מראה שלא אכפת לך מסמלי המדינה, כי אנחנו הרי מבינים את זה היטב. אתם תלמדו

וצר לי לאכזב אתכם שבזמן שאתם מזמינים את ראש הממשלה ללכת הביתה, שמעתי עכשיו את יושב-ראש הכנסת במיל', או לשעבר,

אז בעוד יומיים, מוחרתיים, כבודו, נציג ארבעה מנדטים, ראש הממשלה נתניהו ינאם בעצרת האו"ם בפעם ה-12, למורת רוחך.

והאיש, רק להזכיר לך קצת מתי זה היה, 1996 1999, 2009 2021, למרות כל הרעש והצלצולים, סוף 2022 עד, כנראה עד כמה שהבוחר ירצה, ולא עד כמה שהאופוזיציה החלשה תחליט. כן. ממש. לא סיימתי.

יש דברים שאנחנו יכולים להיות מאוחדים בהם. כאשר פוגעים בסמלי מדינה, כאשר ראש ממשלה של מדינת ישראל הולך לנאום באו"ם,

אז לא אכפת לי אם הוא מהשמאל או מהימין, לא אכפת לי אם הוא ממפלגת העבודה, אם הייתם קצת יותר מנדטים, או מיש עתיד או מהליכוד.

עם כל הכבוד, עומדים מאחוריו ורוצים בהצלחתו.

שנייה אחת, תן לי לסיים. חבר הכנסת קריב, אתה הבא בתור.

אבל אתם לא מזדעזעים אפילו כאשר יש שם כרזות שאומרות לעולם: לא להאמין לראש ממשלת ישראל. תראה לאיזה רמות הגעתם.

מה הבעיה שלי? מהמחאה אין לי ציפיות, את המחאה הזאת אני מכיר כבר כמה חודשים. אין לי ציפיות מהנאורים האלה, כי נאורים הם לא,

אלה כבר יורשי ה-BDS, BDS יכולים ללכת כבר הביתה, לצאת לגמלאות. אבל מכם, או שזה חוסר הבנה או פחדנות, כי אם אתמול לא גיניתם, כשראש ממשלת ישראל, איך קראתם לזה? מיזם, מיזם. עוד מעט יצירת אומנות. נעביר את זה ללובר. בלובר נשים את זה.

וזה לא מזעזע אתכם. כמה צבועים אתם יכולים להיות, או פחדנים. מזעזע שראש הממשלה קורא לנו, אני ממשיך. בעצרת הכללית של האו"ם לא מזעזע אתכם, אבל מה מזעזע?

הוא נפגש עם אילון מאסק,

והם דיברו על בינה מלאכותית. מה לעשות, זה מזעזע אתכם. אילון מאסק, אנטישמי. אבל ללכת לחו"ל, המחאה שאתם פוחדים ממנה או רודפים אחריה, לא יודע איך תקרא לזה, אבל שהיא מעודדת BDS, שנאת ישראל, ופוגעת בקהילות היהודיות בחו"ל, זה לא מפריע לכם, כי תחי הצביעות. הכול כאן צביעות. ולכן אני אומר לכם, אתם יושבים פה הבוקר,

כביכול מלגלגים ובזים, אבל את הנזק שאתם עושים למדינה, ואני חושש שאם תמשיכו בקצב הזה בדברים אחרים, אני לא אגיד נזק בלתי הפיך, שער הדולר יעלה. האמן לי, לא מתאים לכם, מה שאתם עושים. יש לי ציפיות קצת יותר גדולות מכם. ועוד מילה אחת, אם יורשה לי, כבוד היושב-ראש. אני רואה שאני כבר חורג בזמן. לפני שעה-שעתיים עליתי לריאיון, וראיתי אדם בתפקיד רשמי, תפקיד רשמי של המדינה, שלא היה מסוגל לגנות את המעשים שהמחאה עשתה אתמול מחוץ לגבולות ישראל. ועוד פעם אני מזכיר לך, כאן בארץ מותר לך למחות, מותר לך לרצות להפיל אותי.

אם אתה רוצה אפילו לפגוע בי, לפגוע בי עד גבול המותר, כמובן אין לי בעיה עם זה, תפגין לי מתחת לבית, ואתה עושה את זה היטב. אבל אל תפגע במדינה שלי, שהיא גם שלך. תודה רבה לך, כבוד היושב-ראש, ושנה טובה.

אני יכול לחזור, אם מאשרים לי. איך אתה גם לא גינית אתמול? איך לא גינית אתמול? אתה מסוגל לגנות עכשיו? אתה מסוגל לגנות את המחאה עכשיו? את המעשים?

נתניהו, בקולו,

את השקר הזה גם נפסיק.

תחת ממשלת אולמרט, נוסע בעולם ומגן על מדינת ישראל כאיש אופוזיציה. נתניהו בקולו.

זו הסיבה שאתם באופוזיציה והוא בשלטון, ותהיו קצת יותר אחראים מצידכם כאן. תודה רבה.

חבר הכנסת אופיר כץ, מוותר. חבר הכנסת גלעד קריב.

זה שקר. חבר הכנסת מיקי לוי, אני יושב פה מהבוקר, וחשבתי שאולי מישהו מראשי האופוזיציה, מישהו יגנה את הדברים,

ממש לא מגנים. המכוערים של שדרן רדיו שאמר היום ב-FM103 שהחרדים הם סרטן. 13% מהאוכלוסייה.

אחד לא אמר משהו אחר.

אין לנו מושג על מה לגנות. אה, אין לכם מושג? אין להם מושג

אני שמעתי את זה.

אני שמח שאתה מגנה. שלוש דקות לרשותך.

היושב-ראש, חבריי וחברותיי, אדוני השר, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולם.

מכיוון שאין שום בעיה בלומר את הדברים שצריכים להיאמר, כל הכללה של ציבור היא דבר לא ראוי, ואני בטוח שגם אתם תצטרפו אליי בגינוי למשל של ההכללות המכוערות של חבר הכנסת אייכלר, סגן יושב-ראש הכנסת. אני מציע שכולנו נתאחד באמירה שכל הכללה של ציבור חרדי, חילוני, מסורתי, ערבי, הכול לא ראוי, ומן הראוי שבמיוחד בימים הללו אנשים ייזהרו בדבריהם.

אני רוצה להודות לחבר הכנסת ביסמוט, כי במהלך היום נוצר כאן הרושם, בדיון המיוחד, שאנחנו צריכים לעסוק בעיקר בדברי השנאה של השר המקשר אמסלם. עכשיו אני מבין מדוע חבריי באופוזיציה לא מוכנים לשתוק על מופעי השנאה הבאמת-קיצוניים של השר שנבחר על ידי הקואליציה והממשלה לייצג אותה בפני הכנסת. אבל חבר הכנסת ביסמוט,

מזכיר לנו שעם כל הכבוד לחבר הכנסת והשר אמסלם, שכדרך אגב ראש הממשלה עצמו, ככל הנראה, לא רוחש לו הרבה כבוד, אבל באמת, עם כל הכבוד לשר אמסלם, הוא לא העניין, העניין הוא בהחלט ראש הממשלה נתניהו, ומן הראוי לתת סימנים בביקור הנוכחי של ראש הממשלה שלנו, נתניהו, בארצות הברית. הסימן הראשון הוא העובדה שהאיש איננו מוזמן לבית הלבן, ופגישתו עם נשיא ארצות הברית תיעשה בשולי עצרת האו"ם, בפגישה שמוטב שלא הייתה מתקיימת, מכיוון שהיא עדות ברורה למצב העגום של היחסים בין מדינת ישראל לבין בעלת הברית האסטרטגית החשובה ביותר שלנו.

נתניהו הורס את הברית האסטרטגית בינינו לבין ארצות הברית. כולנו כבר יודעים היום עד כמה פתטית הייתה פגישתו עם אילון מאסק. ראש ממשלת ישראל טס לסן חוזה בשביל שעה של שיחה שאילון מאסק לא משתף את עוקביו כדי להיראות כְּמה? כנביא אומת הסטרטאפ שהוא במו ידיו הורס. הוא מסרב להיפגש עם ראשי הקהילה היהודית בחוף המערבי, והוא נפגש עם אילון מאסק בעיצומו של מסע שאותו אדם חשוב מנהל נגד אחד מהארגונים הגדולים ביותר של יהדות ארצות הברית, הליגה נגד השמצה. הרוב המוחלט של יהדות ארצות הברית סולד מראש הממשלה נתניהו ומהתוכניות שלו. ראש הממשלה נתניהו הפך לדמות מצורעת בקרב מנהיגי העולם החופשי.

ואתה, חבר הכנסת ביסמוט, רוצה שאנחנו נגנה את אנשי המחאה? אתה אומר שאנחנו מפחדים מהם?

אנחנו גאים בהם. אנחנו מודים להם. הם תעודת כבוד של החברה הישראלית, בשעה שראש הממשלה נתניהו והממשלה שלכם הם המתנה הטובה ביותר לתנועות ה-BDS.

אין גורם שמוציא את דיבתה של מדינת ישראל בימים אלו יותר מאשר ראש הממשלה נתניהו. כל ביקור שלו בחו"ל פוגע במעמדה של מדינת ישראל, ואתה מדבר על המוחים? הם תעודת הכבוד של החברה הישראלית.

גלעד קריב (העבודה): אנחנו גאים בהם ואנחנו מברכים אותם, הישראלים והיהודים, ומבקשים מהם להמשיך.

ולא ניתן לכם להשחיר את פניהם של אנשי המחאה.

16. אחת,

שלוש, ארבע, חמש,

שמונה, תשע, עשר, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 20, 25. תודה רבה. ראש ממשלה כושל שמדרדר את מעמדה של מדינת ישראל.

נא לרדת.

אתה רוצה לסכם או שאין צורך?

אם כן, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 41), התשפ"ג 2023, בקריאה ראשונה. מי בעד? אני לא יכול להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס'

השר החרדי הראשון שינאם בעצרת הכללית של האו"ם. ובעברית. ובעברית. בעברית. לא בגלל שלא למד ליבה. לא בגלל שלא למד ליבה. הוא לא חשוב, בבקשה. אז אני מצטרף לברכות שבאמת, בימים טרופים אלו, כשדיבתנו מוצאת רעה בארצות הברית, אז לפחות ששר הפנים והבריאות ייצג אותנו נאמנה ושליחותו תהיה מוצלחת, בעזרת השם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (הוראת שעה) מטרת החוק המוצע היא לאפשר ייעול של הליכי הבקשה להנפקת מסמכי זיהוי ביומטריים ונטילת אמצעי זיהוי ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע 2009. אדוני היושב-ראש,

היועצים המשפטיים, איזה סלאלום בניסוח, שורה אחת הייתי, במקום ארבע השורות האלה: שבע פעמים "נתונים ביומטריים". זה יותר משנה מתמודדת רשות האוכלוסין וההגירה עם ביקושי שיא להנפקת מסמכי נסיעה, לאחר שבשנים 2021-2020 נמנעו מרבית התושבים שמסמכי הנסיעה שלהם פקעו מלבקש הנפקת מסמכי נסיעה חדשים, בתקופה של צמצום יציאות לחוץ לארץ בשל מגפת הקורונה והגבלות שונות שחלו לעניין מעבר בין מדינות שונות בעולם. נוסף על כך, בשנה האחרונה החל לפקוע תוקפן של תעודות זהות ביומטריות שניתנו לחמש שנים החל מחודש יוני 2017, ובקרוב יחל לפקוע תוקפן של תעודות זהות שניתנו לעשר שנים החל מחודש יולי 2013. כל אלה מגדילים באופן ניכר, וצפויים להוסיף ולהגדיל, את מספר התושבים הנדרשים לתעודות זהות ומסמכי נסיעה ביומטריים חדשים. רשות האוכלוסין נוקטת פעולות שונות לשם התמודדות עם המצב המתואר לעיל. בין השאר גייסה הרשות, והיא ממשיכה לגייס גם כיום, עובדים חדשים ללשכות הרשות.

היא ניידה עובדים מתחומים שונים ברשות לתקופה קצובה לטובת מבצע הנפקות אינטנסיבי ומוצלח של דרכונים, שבמהלכו הרחיבה באופן ניכר את שעות קבלת הקהל בכמה לשכות מרכזיות. אני לא יודע למה פה כתבו "דרכונים" וקודם כתבו "מסמכי נסיעה".

העובדה שכל תושב המבקש הנפקת מסמך זיהוי חייב להתייצב באחת מלשכות רשות האוכלוסין ולעבור הליך הרכשה ביומטרית לפני עובד הרשות, יש בה כדי להשפיע באופן ניכר על קצב ביצוע ההרכשות והנפקת מסמכי הזיהוי.

מוצע לתקן את החוק כהוראת שעה לשלוש שנים באופן שיאפשר ביצוע הרכשות גם על ידי עובדי מדינה שאינם עובדי הרשות. בתום שלוש השנים כאמור, אם מהלך זה לא יעלה בעיות מהותיות, יהיה ניתן לעגן הסדר זה כהסדר של קבע בחוק. ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק, ואבקש מחברי הכנסת את תמיכתם בהצעה. שר הפנים משה ארבל ממשיך להפתיע אותנו ביוזמות טובות ומעולות כדי להקל על אזרחי מדינת ישראל בעומסים ובטרטור הרב. לכן אני מבקש להצביע בעד תיקון הוראת השעה.

תודה רבה לשר הרווחה בשם שר הפנים, השר יעקב מרגי. חברי הכנסת, נעבור לרשימת הדוברים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חבר הכנסת עודד פורר,

חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת? לא, למה?

אבל חשוב לומר משהו על המצלמות. רגע, צריך להשלים את זה.

יש עוד עומס? אתם רוצים לסיים? רוצים לסיים, כן. היא מוותרת. מוותרת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

מיקי מזכיר תמיד שלילי. לא, מיקי עשה את המצלמות אדוני היושב בראש, חבל שחבר הכנסת ביסמוט עזב את האולם, הינה העובדות: ב-16 בדצמבר 2021, כראש אופוזיציה, נתניהו פרסם לעולם סרטון באנגלית עם אזהרה שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, והוא מבקש מהאנשים בעולם להשמיע קול. זה לא רק התרגום שתרגמנו מאנגלית לעברית, יש כאן סרטון, בקולו של נתניהו, והוא עצמו מופיע. אז על עובדות אי-אפשר להתווכח. לעצם העניין, עמדה כאן חברת הכנסת גוטליב ודיברה על נושא המצלמות הביומטריות. אני אומר לכם שבשנת 2000, כשהאירועים בעיר העתיקה היו אירועים קשים, אני פרסתי 360 מצלמות בסמטאות העיר העתיקה כדי לשלוט ברחובות וכדי למנוע טרור, כי הייתה שם תופעה של דקירות סכינים. מאותו רגע המצלמות במרחב הציבורי עזרו למנוע את העבירות האלה מסוג פשע. יש דברים לא פשוטים שצריך לדון בהם. אני חושב שהאינטרס של המדינה גובר במרחב הציבורי על האינטרס הפרטי. נכון, יש דברים שצריך לבדוק; האם יש למנוע טרור ופשע במרחב הציבורי? התשובה היא חד-משמעית כן, ולכן אני אצביע בעד. האם יש מגבלות?

כמה זמן אפשר לאחסן, איך אפשר לאחסן, מי שולט באחסון, מה המשטרה עושה, באילו מקרים עושים שימוש בחומר. האם אפשר לצלם מישהו במכונית פרטית, בתוך תא הנהג, שנחשב לשטח פרטי? התשובה היא לא. האם כשיושבים שם עבריינים לא כשאותו נהג יושב, לצורך העניין, עם החברה שלו, נא לסיים. האם אפשר לצלם אם בתוך תא הנהג, שהוא שטח פרטי, יושבים עבריינים שביצעו לפני כן בשטח ציבורי עבירה מסוג פשע? התשובה היא כן, אבל עוד פעם, עם יד מווסתת, עם יד שיכולה לפקח. ולכן אני אומר לכם, בנפשנו הדבר. בכל העולם כבר יש: יש בלונדון, יש בשדות תעופה, תודה. כדי למנוע עבירות מסוג פשע. ואני מציע לכולם, גם כאיש מקצוע, להצביע בעד.

חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי,

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח.

רבותיי חברי כנסת, גם השר, אני מבין שאין צורך לסכם. אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

עשרה

מי

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע (הוראת שעה), התשפ"ג 2023,

ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא

לוי, כמובן שאפשר להעביר ביקורת, זה בסדר

תעסוק במה שעושה ועדת השחרורים.

דיון בשחרור מוקדם שמתבצע על ידי ועדת השחרורים ימשיך להתבצע, לפי הוראת השעה שעליה אנחנו הולכים להצביע, על ידי אותה יחידה שהוקמה, במקום הסמכות שהייתה בחוק המקורי לנציב שירות בתי הסוהר לדון במקרים כאלו, של מאסר של שלושה חודשים עד שישה חודשים. מעכשיו, מאסר של שלושה חודשים עד 12 חודשים, למעשה, ימשיך להיות נידון, כמו בהוראת השעה הקודמת, על ידי אותה יחידה. אני אציין שמכיוון שהממשלה ביקשה להאריך, לדון עדיין במנגנון הזה, אנחנו גם עושים את זה בהארכה רק של הוראת השעה, לשנה וחודשים, ולא עושים את זה באופן קבוע.

אציין עוד, לסיום, שהדיונים הללו,

תהיה כוכבית אחת או החרגה אחת: אסירים שנגזרו עליהם שישה חודשי מאסר ומעלה או כאלו שנדרשות לגביהם חוות דעת מיוחדות, ימשיכו לבוא בפני ועדת השחרורים, ולא בפני אותה יחידה למאסרים קצרים שבה אנחנו דנים. הנתונים שהוצגו בפני הוועדה שלנו הם שההסדר משיג את תכליתו. העבודה הזאת של היחידה למאסרים קצרים היא יעילה יותר. כידוע לכם, לא כל אסיר זכאי לשחרור מוקדם, והכול נבחן באופן פרטני. כמו שאמרתי, הממשלה ביקשה שנעשה את זה רק בהוראת שעה, ולכן אני מבקש שנאשר לא להפוך את ההסדר הזה להוראת קבע, אלא להאריך את הוראת השעה בשנה וחודשיים, עד יום י"ד בכסלו תשפ"ה, 15 בדצמבר 2024. הוועדה כמובן תעקוב אחרי יישום הוראות החוק ביחס לנפגעי עבירה, לא ציינתי את זה קודם, שהחוק מקנה להם את הזכות למסור עמדה לגבי השחרור המוקדם של אסיר. זה יקרה גם לגבי אותה יחידה למאסרים קצרים.

ממשיכים פה את הוראת השעה שהייתה קיימת, והוועדה תמשיך לעקוב אחרי זה.

גמר חתימה טובה, אדוני היושב-ראש. אני מאמין שאותה מבקש גם לדחות את ההסתייגויות. חברי הכנסת, אני מבקש מאוד לדחות את ההסתייגויות. צריך גם לציין את זה,

אני אומר לך, אתה פשוט כבר התרגלת, וזה בסדר,

גם בדברים ענייניים שאנחנו מביאים לפעמים היחס הוא לא ענייני. אז אנחנו, אני מבקש יחס ענייני, מירב.

בניגוד לאופוזיציה של השנה שעברה,

סופר-ענייניים.

כולל מיצגים אומנותיים,

חבר הכנסת עמית,

על בתי כלא בעולם. מיצגים אומנותיים.

תודה, תודה. המיצגים לא קשורים. קשורים, קשורים.

אתה נבחר ציבור. כשמגבים ולא מגינים, מיקי לוי, זה קשור ועוד איך. אותו נימוק פעם אחת, יש לנו דז'ה וו לגבי, להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות ובקשת רשות דיבור. יש הסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי וקבוצת יש עתיד. תציג את ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד חברת הכנסת מירב בן ארי,

עד 25 דקות לרשותך. מירב, שלוש דקות. כנסת נכבדה, בניגוד לאופוזיציה הקודמת, האופוזיציה הזאת מצביעה בצורה עניינית, ולעיתים היא גם מקבלת על זה ביקורת. אבל מותר לנו לדבר, לפחות בינתיים, כל עוד זו עדיין דמוקרטיה. אבל ואללה, אתם לא התנהגתם ככה בשנה שעברה. גם מי שלא יודע, עדיף שילמד ויראה מה היה כאן עם כאבי הבטן, בגלל שאנחנו עוסקים עכשיו במאסר, במעצרים, אני רוצה לדבר על אירוע שהיה כאן בשבוע האחרון. סביב הכנסת הסתובבה מכונית, מכוניות, שיירה, שעליה כתוב "צדק לעמירם בן אוליאל".

מכיוון שאני קראתי במקרה את הספר של רועי שרון "ואנקמה" אגב, אני ממליצה לכולם, ומכיוון שאני עוד יותר מביעה עניין, זה מעניין אותי, הדבר הזה של טרור יהודי, זה דבר שאי-אפשר להכיל אותו,

אי-אפשר להבין אותו.

אני קוראת,

לכל 14 החותמים שיקראו, ואם אין להם זמן לקרוא, שישמעו את הפודקאסט של נדב פרי, שריאיין אותו בדיוק על הרצח בדומא. למה אני מתעסקת בזה? כי בעיניי הנושא הזה הוא שערורייה, וזה ש-14 חברי כנסת חתמו על להקל את התנאים של רוצח שבא בלילה וזרק בקבוק תבערה ורצח שלושה ערבים, ואת הילד אחמד, שפצוע עד היום, ולכתוב לו, הליכוד, המפלגה הליברלית, ארבעה חברי כנסת. אמרתי בחוץ שאולי זו בורות, אבל מישהו כאן אמר לי: מירב, אי-אפשר, זה חוסר אחריות לחבר. אז בואו אני אגיד לכם כמה דברים שכנראה אתם לא יודעים, אבל אולי אם הייתם לומדים הייתם מבינים במי מדובר. אני גם ממליצה לכם לשמוע את הפודקאסט.

נתחיל בזה שעמירם בן אוליאל מעולם לא הביע חרטה. הוא גם מעולם לא אמר שהוא לא עשה את זה. הטענות עליו היו על העבודה של השב"כ, כי 14 החותמים הם הרי לוחמי זכויות אדם מדהימים. הרי איימן עודה לא היה מנסח יותר טוב את המכתב. הם יוצאים נגד טקטיקות של השב"כ, אבל רק כשזה של ערבים,

תעשו מה שאתם רוצים. אז בן אוליאל הגיע לזירת הרצח בדומא וזרק את הבקבוק. הוא בא ואמר, כשהוא היה בחקירה של השב"כ, ובאמת התנהל משפט זוטא על אמצעי החקירה, והם נלקחו, זה קרה. אבל כשכבר יצאה ההודעה, הוא אמר לחוקרים פרטים מוכמנים שהחוקרים של השב"כ לא ידעו. בואו אני אתן לכם דוגמה, טלי גוטליב, שחתמת על המכתב. מצוין. מצוין?

את מעודדת יהודי שירצח ערבים?

מתביישת?

הבן אדם אמר שהייתה שם רשת. החוקרים של השב"כ לא ידעו. סליחה שהתייחסתי אלייך. אני אחכה שהיא תעצור, אדוני. את תתנצלי על זה, את תספרי לי על שב"ס? מה את מבינה בכלל בשב"ס?

היא אומרת שלא הייתה בקשה, אתה תיתן לי לסיים, ואת תהיי בשקט ותקשיבי.

את בושה לליכוד, חברת הכנסת טלי.

שאת וחברי הכנסת חתמתם על ההקלה בתנאים של רוצח, ולימור סון הר מלך ביקשה לשחרר, כי השב"כ, איך אתם לא מתביישים? ואללה, אני מתביישת בשביל המצביעים שלכם.

חברת הכנסת. אין לך כאן פרוטוקול. את לא בבית המשפט, תירגעי. הבהרת לפרוטוקול שכל הבקשה הייתה הקלה בתנאי הכליאה.

תקראי כבר את החוק. חברת הכנסת גוטליב, לא שומעים את קריאות הביניים שלך בכלל. ציינתי, תודה. הבן אדם שחזר בפרטי-פרטים את מעשי הרצח. הוא מסר לחוקרים פרטים שהם לא ידעו. הוא אמר להם שבחלון יש רשת. החוקרים אמרו שאין שם רשת. אם היא לא מפסיקה, אני עוצרת.

תשמעי אותי, אני לא אשמע אותך. תעצור לי את הזמן עד שהיא תסיים.

שבע שנים, את בושה וחרפה לליכוד, וח"כים שלכם גם אומרים את זה עלייך.

או שהיא עוצרת או שאני לא ממשיכה. אבל עצרתי. אני אחזור לעוד חמש דקות. יש לי היום מלא זמן. כמה שאני רוצה. אתם תישארו פה. עם ישראל. בושה וחרפה. תקראי את הספר. תשמעי את הפודקאסט. אדם שיושב בכלא לא ישב שבע שנים בבידוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, אין בעיה, אמרת. לא שומעים את זה בכלל. תראי על איזה רוצח את מגינה.

חברת הכנסת גוטליב, אמרת.

מה קרה לליכוד? מה קרה?

יש לי זמן היום.

תודה. חברת הכנסת גוטליב, את מעכבת פה את כולם עכשיו.

צריך לסיים עם זה.

אלוהים, דיברת כאן, תקרא את הספר גם. כן, תקרא, על הטרור היהודי. זה מה שיש. אני ממליץ לך לקרוא את הספר,

ואם אין לך זמן, תשמע את הפודקאסט. אני רוצה להגיד לך באופן אישי משהו. הסיבה המרכזית שבגינה היה מקום למכתב, שלא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל יקבלו על בסיס עינויים הודאה מבן אדם, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא ערבי. אהה, שמעת את זה, רם? לוחמי זכויות האדם. רגע, עצור שם. עצור שם.

היה חריגה אבוי לנו. אנחנו חושבים שכדי למנוע פיגוע,

אבל כמה אתה מדבר? אנחנו לא ננהל פה עכשיו את המשפט. כדי למנוע פיגוע, מה לעשות, היה גם פסק דין של בג"ץ, של הוועד נגד עינויים, יש אמצעים מיוחדים שמשתמשים,

אבל אני לא יכולה לדבר כשהוא כל הזמן מדבר. לא, חבר הכנסת עמית הלוי. אבל זה מעצבן אותי, כי אני לא הסכמתי. די. אבל אנחנו דקה לפני שמסיימים את סדר-היום, ושניכם מעכבים פה את הכול.

אתה לא היית פה כל היום, עמית, חבר הכנסת, תודה. המציאו מושג חדש.

אז תעלה ותדבר. תן לי לדבר. די כבר. לא, אין מה לתקן. תן לה להגיד מה שהיא רוצה. אתם תתמודדו. אני שמעתי את הדברים שלך, ואני לא מסכימה עם כלום, אבל הקשבתי לך,

כשבא אדם, חשוד ברצח, ואומר שבבית יש רשת, והחוקרים אומרים לו שאין רשת, והוא מתעקש, אז הם הולכים לצילום של החלון, ומגדילים ומגדילים ומגדילים, ואז רואים שהייתה שם רשת. רק הוא ידע. היא פשוט נשרפה, ואוליאל ידע והחוקרים לא. ובקבוק התבערה, הוא אמר שזה היה בקבוק זכוכית של מיץ ענבים בצבע ירוק, והוא זרק את זה על הסורגים, וחלק מהזכוכית נפל על הסורגים וחלק בחוץ. והחוקרים הולכים עוד פעם, ואז הם רואים שיש שברים של זכוכית בתוך הסורגים. ומי שמענים אותו לא מתעכב על פרטים כאלה. כל המשפט הוא לא אמר שהוא לא אשם, כל המשפט הוא לא אמר שהוא חף מפשע. אני נכנסתי לכל כך הרבה בתי כלא,

מה הדבר הראשון שאמר לי האסיר? ואללה, אני סתם יושב פה, אני חף מפשע. כמה אמרו לך את זה בחיים שלך במשטרה?

אין אגף שלא נכנסתי אליהם ולא אמרו לי. אבל בן אוליאל, לא. הוא לא טען במשפט, הוא לא ערער. עכשיו תחליטו, אם אתם מוכנים לקבל אמצעים מיוחדים שמופעלים על ידי השב"כ כדי להוציא הודאה במקרה של פיגוע, תבינו שזה יחול גם על פיגוע של יהודים וגם על טרור של יהודים. וכל מי שמשתתף בקמפיין הזה, ובעיקר חברת הכנסת, בושה וחרפה, שאומרת שהוא חף מפשע, איזו חוצפה, איזו בורות. בן אדם הלך וזרק בקבוק תבערה ורצח שלושה אנשים, אז בגלל שהם ערבים לא צריך לחקור אותו? ובגלל שהם ערבים הוא לא צריך לשבת? איציק אברג'יל, על שלושה מאסרי עולם, גם אצלו בכלא הייתי, יושב באגף שמור. ראיתם פעם איך נראה הכלא של איציק אברג'יל? הוא יוצא לסיורים לבד, כי יש לו שלושה מאסרי עולם על רצח ועוד 15 שנה. במקרה גם פגשתי,

הוא בבידוד. הוא כל הזמן בבידוד. אלוהים, הייתי בתא שלו. יש הבדל בין אגף

אבל אל תתעסקי בדברים שאת לא מבינה. מתוקה שלי, אני יכולה ללמד אותך. די עם ה"מתוקה שלי" וה"חמודה שלי", זה לא יעבוד לך.

בניגוד אלייך, אני הייתי בתא של איציק אברג'יל, והוא באגף השמור, והוא בבידוד,

וגם בסיורים שלו בחצר הוא לבד. וכשבאתי, הוא התחיל לדבר איתי על דברים הזויים כי הוא לבד. ואם אנחנו מוכנים לקבל את זה, ח"כים מהליכוד, מה קרה לכם? בן אוליאל הוא היהודי הראשון והאחרון שהשתמשו אצלו באמצעים מיוחדים של השב"כ, וצריך לזכור את זה. אם אתה לוחם חופש על זכויות אדם היה לי אחד כזה: משה ארבל. הוא בא אליי לוועדה עם גבי לסקי, השמאלנית, וישבו שניהם ונלחמו על זכויות אדם, אתה יודע של מה, מרגי? אתם מכירים אותו, של אסירים. כשהוא מגיע לבית משפט, שיתירו לו, אתם מכירים, אני עזרתי לו עם החוק הזה, שלו ושל גבי. אם אתה לוחם זכויות אדם, תילחם על זכויות אדם גם של יהודים, גם של ערבים. אבל אם אתה לא מאמין בזכויות אדם, ואם אתה חושב שיש דברים שאפשר תהיה בשקט. אל תגבה את הטרוריסט הזה. אל תחתום על מכתב להקל בתנאים שלו. תלכו עם האמת שלכם עד הסוף. אנשים פה בטח התפלאו איך אני מדברת על זה, אבל זה מפריע לי כל כך, כי העובדה שיש טרור יהודי היא דבר שהופך אותנו ועושה לנו דיסוננס קוגניטיבי, כי אנחנו כל כך לא מסוגלים להכיל את זה, אז אתה יודע מה אנחנו עושים? אנחנו מהנדסים את התודעה. אנחנו אומרים: לא יכול להיות שזה קרה אצלנו. אבל זה קרה אצלנו, והוא ידע פרטים שהחוקרים לא ידעו, והוא מעולם לא לקח אחריות ולא הביע חרטה, ואפילו לא אמר שהוא חף מפשע. זה מה שאתם מגינים עליו? זה מה שנשאר מהליכוד? תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי רשום בבקשות לרשות דיבור. תודה רבה. ויש לו חצר, בדקנו את זה. אין לו.

את רוצה לראות, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אמשיך את הוויכוח שהתחילה חברת הכנסת מירב בן ארי, ואני אגיד שאני תומך תמיכה נלהבת בשוויון תנאי האסירים הביטחוניים, פלסטינים ויהודים כאחד. אני דורש אפילו שוויון בתנאים. אני רוצה שהתנאים הניתנים למי שהורשע ברצח פלסטינים, יהודים, יהיו זהים לתנאים של הפלסטינים שרצחו יהודים, וההפך הוא נכון. השאלה אם אתם בימין מוכנים לקבל את המשוואה הזאת, כי אני קורא לאחרונה:

הם מפלים אותו כי יש אסירים פלסטינים שהם לא בבידוד. תגידו, גם לשקר יש רגליים, והן קצרות. ויש לו חצר. בדקנו. אסירים פלסטינים רבים נמצאים בבידוד, היו בבידוד ויהיו בבידוד בלי שאף אחד מכם יצייץ, כי אתם רגילים שאת האמצעים האלה מפעילים נגד פלסטינים. למשל, אסיר יהודי שרוצח, עמי פופר, למשל, גם התחתן, הביא ילדים, גם יצא לחופשות, למרות שהוא רצח שבעה פלסטינים. אסיר פלסטיני שרצח יהודים לעולם לא יקבל את התנאים האלה. עכשיו, כאן, על האוליאל הזה, בן אוליאל.

הוא לא רק רצח ילדים, הוא שרף אותם. אתם יהודים, אתם אמורים להכיר יותר מאשר כולם באופן היסטורי מה זה לשרוף בני אדם, ובמקום שאתם תבקשו להחמיר דווקא איתו, 14 חברי כנסת מהקואליציה, כולל חברי מפלגת השלטון מהליכוד, חתמו על מכתב, מכתב מביש. אתם מתארים לעצמכם עשרה חברי כנסת ערבים שהיו חותמים על מכתב דומה למי שרצח את המשפחה באיתמר?

אתם לא דואגים לאסירים שרוצחים, אני אמרתי: אני רוצה שוויון אזרחי.

אני פתחתי,

בשוויון תנאים בין כל האסירים הביטחוניים, אבל יש רוצח ויש רוצח מבחינת התנאים וחומרת המעשה. כשאתה אומר דקה, דקה. אני רוצה להשוות, כשאתה אומר, דקה, דקה. אמרתי שאני רוצה שוויון תנאים. אם תקבלו את זה, קיבלתם. עכשיו, אני טוען שהחברה הישראלית, לפחות בחלקה הזה, הקואליציוני, לא מקבלת את העובדה שיש טרוריסטים יהודים, למרות שהם רוצחים, שורפים, עושים את המעשים המזוויעים ביותר. קשה לכם לקבל. אתם חושבים שאתם שונים מכל העולם, שאתם עם נבחר, שגם כשיש רוצחים צריך להקל אם הם רוצחים יהודים. אני זוכר שחבר קואליציה אמר לי בתחילת הקדנציה באחת הוועדות: עדיף רוצח יהודי על רוצח ערבי. אני חושב שרוצח הוא רוצח מבחינתכם, למרות שאני חושב שאין סימטריה בין כובש לנכבש,

היסטורית, מדעית, בכל העולם, מבחינת יחסים בין-לאומיים. אבל 14 חברי כנסת, אני רגיל שאומרים לח"כים הערבים: תומכי טרור. המסמך הזה של 14 חברי הכנסת הוא ההוכחה החותכת שיש לפחות אחד שהוא מחבל בממשלה, לפי החלטת בית הדין, בית המשפט, ו-14 תומכי טרור. האמת שיש יותר, אבל יש 14 עם מסמך. אתם תומכי טרור, 14 תומכי טרור, לא סתם טרור, שרפת ילדים. אתם מבינים מה זה לשרוף ילדים? תחזרו לנאום שלי שהיה על הרוצחים באיתמר, למה שאמרתי כאן, מעל הדוכן, כאשר מישהו בא, רואה את מבט עינו של ילד ורוצח אותו,

דוקר אותו. זה דבר שונה מאשר רצח "רגיל", שהוא רצח נורא.

תסכימו, תחוקקו חוק, אתם בקואליציה, אם אתם חושבים שיש קיפוח של אסירים יהודים ביטחוניים, השוואת תנאים בין כל האסירים הביטחוניים, יהודים ופלסטינים כאחד. אתם לא תעשו את זה, כי אתם יודעים שרוצח יהודי מקבל תנאים דה-לוקס כי הוא רצח פלסטינים, וההפך לא נכון, בכל בתי הסוהר במדינת ישראל. אבל האמת, לאחרונה יש תחרות מי קיצוני יותר, מי הזוי יותר, מי אומר דברים שלפני כמה שנים היה בלתי אפשרי לשמוע או להקשיב להם בלי שתהיה תגובה,

חבר הכנסת אחמד טיבי. והדרך שבה אנשים, חברי כנסת, מגינים על הפושעים הנוראיים האלה, יש גנבים יהודים, יש רוצחים יהודים, יש מחבלים יהודים ויש יהודים ניאו-נאצים, תנועת כהנא, הרב מאיר כהנא הוא ניאו-נאצי. קשה לכם לקבל את זה, אבל זו האמת.

תודה רבה. אם סיימנו את רשימת הדוברים, אם מסירים את ההסתייגויות של חברי הכנסת של יש עתיד והמחנה הממלכתי, אנחנו מסירים את ההסתייגויות. אדוני היושב-ראש, אני מגיב עכשיו.

בטח חייב, כדי שאחר כך יהיה דו-שיח של עוד שעה. חברת הכנסת בן ארי, אני מגיב לך כיוון שאת הטפות המוסר ממי שכיהן כיועצו של ערפאת אני לא מקפיד לקבל. אם היה רוצח ילדים בדור האחרון זה היה יאסר ערפאת. אני פחות מתרגש. אני רוצה לומר באופן אישי, רק שאלה קטנה. אני עונה לך. אתה לא חתמת, נכון? אני משיב לך עכשיו. חתמת על המכתב? משיב לך על חתימתי.

משיב לך על חתימתי, מירב בן ארי. הדבר העיקרי באירוע הזה שהיה צריך לזעזע אותך מאוד הוא קו שעבר, שאני הרבה שנים נגדו, הוא באמת לא תלוי, כמו שאת אמרת, בין יהודי לערבי, והוא העובדה שההודאה, פסק הדין הזה, ואני מציע לך לקרוא גם את פסק הדין של המחוזי וגם את פסק הדין של העליון.

תגלי שם, רגע. תגלי שם את הדבר, בוא נסכים ששנינו מכירים את,

אז אני אומר לך,

אני לא נכנס איתך לאירוע עצמו.

אז אני מתעלם כרגע, כיוון שזה נושא מאוד חשוב ורגיש. אני בכלל לא עוסק לא במקרה עצמו ולא באירוע.

מבחינתי זה לא הנושא. לא בגינו חתמתי. אני חתמתי באותו הקשר שבגינו הגן בנחרצות עו"ד אביגדור פלדמן בתיק הזה על דבר אחד, שהוא בעיניי קו אדום שצריך להיות משותף לשנינו, והוא שלא יהיה פסק דין, ופסק הדין הזה הוא קלון למדינת ישראל, כיוון שזה פסק דין שהתבסס אך ורק,

לא היה בדל ראיה אחת בתיק. לא היה בדל ראיה. יש ראיות. אחד לא.

הדבר הנוסף,

כמו שאמר, כמו שאמר ד"ר בועז סנג'רו,

בית המשפט העליון הקפיד לטשטש את עליבות אותם דברים נוספים, אבל אני לא נכנס איתך לזה בכלל. הדבר הזה שהחליטו, בניגוד לפסק הדין של ברק שהזכרת, בניגוד למושג "פצצה מתקתקת", כיוון שלא היה מדובר בפצצה מתקתקת, כולם יודעים את זה, אגב, שלא היה מדובר בפצצה מתקתקת. אגב, גם נציגי העותרים אמרו: לא הייתה פצצה מתקתקת. את יודעת מה זה פצצה מתקתקת? פצצה מתקתקת היא שמענים מישהו,

יושב לידך סגן ראש המוסד. הכול מערכות ביטחוניות, אתם אמורים להכיר את זה. פצצה מתקתקת זה שיושב לידך מישהו בחקירות שהוא בעצמו עכשיו יכול להמשיך להפעיל, הוא יודע מידע שיכול להציל מישהו. לא היה שום ספק במקרה הזה שזה לא קיים, ולו במיליגרם לא היה קיים. אז המציאו מושג חדש, חברת הכנסת בן ארי: זה נקרא "תשתית מתקתקת", לא "פצצה מתקתקת", כי זאת לא הייתה פצצה מתקתקת. וככה עברו,

זה שירות הביטחון שלנו, זאת המשטרה שלנו, של מדינת ישראל, עברו את הקו האדום הזה של לא להכריע, לא לקבוע פסק דין רק על בסיס הודאה בעינויים.

יותר מזה אני אומר לך, הרי היה עוד קטין שם.

אני לא זוכר אם היית חברת כנסת אז או לא, אבל היה עוד קטין באירוע הזה, אדוני יושב-ראש הקואליציה. אני זוכר את ההורים שבאו לשרת המשפטים הקודמת שקד ואמרו לה: מענים את הילד שלנו. מדובר על קטין, מירב.

טוב, היא שלחה את רז נזרי. רז נזרי הלך לשב"כ, חזר, אמר: לא מענים אותו. אני זוכר את נפתלי בנט, כמדומני הוא היה שר החינוך, ששאל את כולנו,

מירב בן ארי: למי את מאמינה, לאיילת שקד או לאיתמר בן גביר? הרבה מאוד אזרחים נטו לומר: אנחנו מאמינים לאיילת שקד, שמאמינה לרז נזרי, שמאמין לאנשים שאמרו שלא היו עינויים. אני מזמין אותך לקרוא את פסק הדין של השופטת ברמלה,

או-הו, איזה עינויים היו. את יודעת מתי הפסיקו אותם? כשהוא ניסה להתאבד. זה הקטין המעורב.

אז סיפרו לנו שאין עינויים. לא רק שהיו עינויים, הייתה הודאה. אביגדור פלדמן, בצדק, נלחם נגד הקו האדום הזה שלנו כחברה, שיהיה בית משפט שיסכים לקבל משהו אחרי הודאה בעינויים.

אם קראת את פסק הדין, את יודעת שביטלו הרי את כל ההודאות שנגבו. בהתחלה ביטלו אותן. אחרי זה אמרו: טוב, אבל עברו 36 שעות. אני לא ממליץ לך, מקווה מאוד שלא תעברי אף פעם מאית מהעינויים האלה, ואני יכול להבטיח לך שגם אחרי 36 שעות לא תשכחי אותם. לעולם לא תשכחי אותם. ולכן נעשו שם 1,001 טריקים. ואני אומר לך בלי קשר ליהודי או ערבי,

גם בלי קשר למקרה בכלל: החתימה שלי הייתה על הדבר הזה. לא יעלה על הדעת שבמדינה שלנו, אחרי עינויים חמורים,

אלרון גם מתאר אותם כחמורים ביותר, יסכימו להכריע פסק דין, אז אתה מסכים גם,

אני אומר שוב, אין דבר כזה.

אין דבר כזה?

כי היה פסק דין של אהרן ברק, בוודאי, לא, לא. הינה, אני אומרת לך.

רק, חתמתם על המכתב הזה.

אבל בפסיקה נאמר, למה, בכלל?

אבל מירב, עניתי לך למה. ניסיתי להסביר לך. חבר הכנסת עמית, זמנך הסתיים.

אתה יודע שהוא רצח אותם.

אבל אני לא מתייחס לזה בכלל. הוא רצח שלושה אנשים, וחתמת להקל לו את התנאים.

אבל זו לא הנקודה, זו לא הנקודה בכלל. זו בדיוק הנקודה.

אופיר אמר משהו, אחמד טיבי,

אז אני אומר גם לאופיר, אז אני אומר גם לאופיר. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. מדובר ברוצח של שלושה אנשים שהוא שרף בבית, ובמקום להתנער ממנו אתה חתמת.

אבל לא נכנסנו למקרה הזה בכלל, ואני מתנער מכל רצח של כל אדם.

רגע, עוד משפט אחרון.

אני רוצה לומר גם לאופיר כץ, אני אומר גם ליושב-ראש הקואליציה, אני רוצה לומר לך, אופיר כץ: תשמע, בחברה תמיד יש שוליים.

יש רוצחים, יש שוליים, ואנחנו ככנסת צריכים להתמודד עם זה.

אז יש שוליים, אז גם איתי צריך להתמודד. צריך להתמודד עם שוליים.

אבל הדבר היותר-חשוב שחברי כנסת צריכים לעשות זה לא בשוליים אלא בלב.

הלב זה מערכות אכיפת החוק.

להן אנחנו כציבור נותנים סמכות לשלול זכויות,

אם אדם פגע במישהו,

לשלול מהאדם, להכניס אותו לכלא. אם במערכות הללו אפשר, בניגוד למוסר האנושי, אגב, בניגוד למסורת שלנו ביהדות ובניגוד לחוק ובניגוד לפסיקת בג"ץ, לקחת אדם,

ורק על בסיס הודאה בעינויים להכריע, זה המרכז, זה הצנטרום של הצנטרום, זה המערכות שלנו, מערכות המשפט.

רוצח רע ככל שיהיה, וצריך מכל רוצח להתנער ולהתנגד, אם זה קורה, זה קו אדום שאנחנו צריכים להתנגד. זאת הסיבה העיקרית, תודה.

ואני חושב שגם את היית צריכה להצטרף לסיבה הזאת,

מסתבר שמתוכם רק ארבעה, אתה יודע שהם שלחו, תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. כל ההסתייגויות הוסרו, ולכן נעבור להצבעה כנוסח הוועדה. חברי הכנסת,

הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17,

(תיקון מס' 3), התשפ"ד 2023, כנוסח הוועדה. סעיפים 1 2 נתקבלו. מי בעד? עשרה בעד. מי נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע, רגע, אבל אנחנו באמצע הצבעה.

אבל אנחנו באמצע הצבעה, זה מפריע. אני יכולה להגיד על זה משהו? לא, שנייה. אני קובע שהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון מס' 3), נתקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2023, נתקבל. עשרה בעד. מי נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר, ואת מדברת על טלי גוטליב אחר כך. זה לא פייר. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2023, נתקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והיא תיכנס לספר החוקים. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, יושב-ראש הקואליציה. מירב, תתביישי לך. תגידי לו שהזכרתי אותך.

האמת, לגבי הדיון הקודם שהיה, אני גם שמח שחברי עמית הלוי באמת שם את הזרקור על עניין אחר, על העניין העקרוני אם לקבל את זה או לא לקבל את זה. אני באופן אישי, קשה לי לייצר ולצייר חמלה למי שרוצח, ולא משנה מאיזה צד. למי שרוצח ילדים אני לא יכול להפגין חמלה כלשהי. ומה שאמרתי קודם, עמית, אמרתי לטיבי כשהוא עמד פה שאת הביקורת הזאת ממירב, לשמוע אותה ולנהל על זה דיון, אני מוכן לקבל, אבל לא מאחמד טיבי, שיכול לבוא ולהגיד שהוא מגנה ולבוא בטענות, ומצד שני הוא דואג לכל הרוצחים והמחבלים האלה, שגם הם רוצחים,

מבחינת הסימטריה על הכמות, הוא מנסה לצייר את זה כאילו יש פה משהו שוויוני,

מצער שזה קורה, אבל זה דבר נדיר שזה קורה, לעומת מה שאנחנו חווים פה על בסיס יומי. ועדיין, מי שרוצח ילדים, אני לא מפגין שום חמלה כלפיו. אדוני היושב-ראש, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין ההכרזה על מצב חירום: מטעם ועדת החוץ והביטחון, במקום הפנוי לסיעת יש עתיד יכהן חבר הכנסת עידן רול.

תודה רבה. אני רוצה רגע להגיד משהו.

אני צריך לנעול את המליאה, למרות שזה, למען הסר ספק, חברת הכנסת היחידה בכל כנסת ישראל שחושבת שהשב"כ טייח או הפקיר ושאוליאל לא אשם זו חברת הכנסת לימור סון הר מלך. 14 הח"כים שחתמו ביקשו להקל בתנאים. ורק בשביל שתדעו את התנאים של בן אוליאל, הוא שוהה באגף הפרדה, עם חצר, בתנאים הדומים לאסיר רגיל. גודל התא שלו הוא 12 מטר, מתאים לארבעה אנשים. טלי, אני ביקשתי, אני עונה לעניין. 12 מטר, לארבעה אנשים. יש לו שירותים ומקלחת, בתא מותר על פי הפקודה להכניס טלוויזיה, בחירה של האסיר אם לצפות בה או לא, פלטה וקומקום. בתא ניתן למצוא עשרות ספרים לקריאה, אפשרות להכניס ספרים וחוברות. בן אוליאל זכאי לביקור אחת לשבועיים, לזמן חצר ולשירותי דת מרב בתי הסוהר. לא הייתם צריכים להתערב בנושא הכל-כך חשוב הזה. מי שרוצח ושורף אנשים וילדים,

שישלם את המחיר. והתנאים שלו בסדר גמור.

חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים, אם ירצה השם, ביום שני א' בחשוון התשפ"ד, 16 באוקטובר 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.